היום, יום רביעי כ"ג בתמוז התשפ"ג, 12 ביולי 2023. הנושא הראשון על סדר-היום הוא שאילתות לשרה להגנת הסביבה. אני מזמין את השרה סילמן להצטרף אלינו לדוכן. השאילתה הראשונה היא שאילתה דחופה של חבר הכנסת עמית הלוי בנושא: דרישה לבדיקה דחופה של קרקעות מסוכנות בעקבות הפיצוץ במפעל תעש הנטוש. חבר הכנסת הלוי, בבקשה. בוקר טוב. ברצוני לשאול: האם תורה השרה בדחיפות על מיפוי תת-הקרקע באזור הספציפי בהרצליה של מפעל תעש הנטוש וכמובן, באזורים נוספים בהתאם לממצאי סקר זיהומי הקרקע שנעשה אצלכם בעבר, כדי לשלול פיצוצים נוספים ולשמור על ביטחון הציבור ולמנוע אסונות סביבתיים ואחרים שכמעט קרו בפיצוץ האחרון? תודה. בוקר טוב לכולם. השם עימכם, כמו שאומרים. אני שמחה תמיד להגיע לכאן למליאה ולהשיב על שאילתות, בטח בתחומי הגנת הסביבה. עמית, קודם כול תודה, ותודה על העלאת הנושא הזה לסדר-היום, כי זה באמת היה אחד האירועים המלחיצים יותר.

כי האינטרס שלנו, של המשרד להגנת הסביבה, הוא בטח שהקרקעות במדינת ישראל, כולל קרקעות המדינה, ישוקמו באופן המהיר ובאופן הבטוח ביותר, בסדר? מכיוון שקרקע מזוהמת מבחינתנו, עמית הדביק אותך? ראיתי שגם עמית מכחכח. לא יודעת, אני הגעתי מכנס בתל אביב. רק ניסיתי לדבר שם, לא נתנו לי לדבר. באתי לדבר בכנס של האגודה לסביבה ואקולוגיה,

הפלורליסטים? לא הפלורליסטים, אלה שבטוחים שהדמוקרטיה של סתימת פיות היא הדמוקרטיה הנכונה כן. אלה שחושבים, והאמת היא שכיבדתי אותם, יצאתי מוקדם בבוקר לאקספו בתל אביב כי היה חשוב לי להיות שם ולהגיד מה המשרד שלנו עושה. הייתה כתבה בידיעות אחרונות בסוף השבוע, עשו כתבת ענק, חמישה עמודים של תחקיר על השרה להגנת הסביבה עידית סילמן ועל כל משרדה. האמת היא שאני שמחה שמצאו איזה בכירים לשעבר, כי מתוך המשרד שלי לא מצאו אנשים שילינו על עבודת המשרד, כי אלה אנשים מקסימים שעושים עבודה מעולה, פרופסיונלים, מקצועיים, והם יודעים כמה אני משקיעה במשרד הזה, כי חשוב לי, ובאופן אישי אני מגיעה מעולמות הסביבה.

כשמגיעים לכנסים שלהם לדבר כדי לפרוט את העבודה שאנחנו עושים במשרד וכדי לבקש מהם באמת להיות שותפים לעבודה שלנו וכדי לתת שם את הטלפונים שלנו וכדי להזמין אותם למשרד שלנו, זה כבר בלתי אפשרי. אי-אפשר לדבר. הדמוקרטיה של סתימת פיות מתחילה לעבוד, וכולם צורחים וצורחים. האמת היא שידעתי שיעשו את זה גם הפעם, אבל כיבדתי את מארגני הכנס ואמרתי, אני אגיע בכל אופן. לא הצלחתי להגיד שום דבר כמעט, אבל הצלחתי להבהיר להם שברוך השם, נבחרנו ברוב של 64 מנדטים, ואנחנו כאן כדי להישאר לארבע השנים הבאות, וכדאי שכולם יתרגלו למציאות הזאת.

זה לא תמיד נוח, זה לא תמיד מוצא חן בעיני כולם, אבל זאת הדמוקרטיה האמיתית. אז כשהם באו וצעקו לי "דמוקרטיה" לשנייה, לא הבנתי על מה באמת הם מדברים, ואם הם שמים לב למילים שהם מוציאים מהפה, ואיך אין לזה שום קשר למציאות. שאלתי אותם אם הם ראו את זיקוקי הדינור שהיו בתל אביב בהפגנות לפני שבוע. כל הפלורליסטים שכל הזמן ביקשו בימי העצמאות להימנע מזיקוקים בשביל הלומי הקרב, אבל כשזה בהפגנות בתל אביב, זה בטח בסדר גמור. שאלתי אותם אם הם ראו את הצמיגים הבוערים, שהשרפה שלהם מוציאה חומרים מסרטנים, והם תמיד נגד זיהום סביבתי, אבל כזה בתוך ההפגנות, זה בסדר גמור, וזה מקובל, אף אחד לא יצא נגד הדברים האלה. וכשבשכונות שלנו מדביקים פלאיירים וסטיקרים על עמודים ועל ספסלים, ואפילו אי-אפשר להוריד את הדבק וזה לא סביבתי בעליל, והכול מפוזר שם, ואתה יודע מי יוצא לנקות? אבא שלי,

כי זה חשוב לו שהתמונות של הבת שלו לא יהיו על הרצפה. אני אומרת לו: אבא, דווקא בחרו תמונה טובה, שחרר, הכול בסדר, אני אעשה את זה, נאסוף אותן, נשמור אותן. אבל הוא אומר: לא, אני מנקה, ומוריד אותן ומגרד. סביבתיים להפליא, פה אף אחד לא הוציא הגה,

והסביבה סובלת בימים האחרונים,

גם אנושיים. גם אנושיים. ואף אחד לא נתקע באמבולנסים, ואנשים עם מוגבלויות לא סובלים. ומדינה שלמה שתקועה, פשוט תקועה, כי יש אנשים שהחליטו שהדמוקרטיה שהם צועקים מעל כל במה באמת לא מתאימה להם, אבל הם ממשיכים לצעוק "דמוקרטיה" שום קשר בין המילה "דמוקרטיה" לבין מה שקורה במציאות. אז לשאלתך, ונחזור רגע,

אתה יודע, שם לא יכולתי לדבר, פה אני יכולה לדבר, הקרקעות המזוהמות באמת מייצרות נזקים אמיתיים לבריאות ולסביבה. בהיעדר חוק קרקעות בישראל, שאמור להסדיר את הסמכויות הישירות של המשרד לשיקום של הקרקעות המזוהמות, המשרד פועל במסגרת רישיונות והיתרים שניתנים למפעלי תעשייה פעילים. לגבי שטחים מזוהמים שננטשו על ידי גורם מזהם, כמו שקרה כאן, ובסיסי צבא, שאינם נדרשים לרישיונות עסק והיתרי רעלים, סמכויות המשרד שלנו מוגבלות. יכול להיות ששווה לקדם חקיקה בתחום, זאת אומרת חקיקה מטעמכם, ואנחנו נשמח להביא לכם, כי אנחנו עובדים על טיוטת חוק קרקעות שיגדיר את הסמכויות הישירות של המשרד שלנו לטפל בזיהומי קרקע. אבל בכל מתחם כמו תעש שהייתה בו בעבר פעילות ביטחונית מזהמת, תעש ומשרד הביטחון אמונים ואחראים לטיפול ולפינוי חומרים נפיצים כך שלא יישארו כלל באתר ויהוו סיכון בריאותי או בטיחותי. רק לאחר מכן מתחיל תהליך של חקירה ושיקום משאריות הזיהום שחלחלו לקרקע. לנוכח האירוע החמור הזה, ואני אומרת חמור כי הקרקעות היו צריכות להיות מועברות נקיות לחלוטין. המנכ"ל שלי גם פנה למנכ"ל משרד ראש הממשלה לקיים דיון דחוף כדי לקבוע מתווה מיידי לאיתור ולטיפול במצבורים של חומרי נפץ נוספים, ככל שיימצאו, במתחם תעש,

ולהקצאת מימון לטיפול באתר ללא תלות בקידום תוכניות פיתוח עתידיות. אני יכולה להגיד לך שאנחנו נמצאים פה יחד בנושא הזה בשיתוף עיריית הרצליה. ראש העיר התקשר אליי ודיבר איתי על זה ממש און-ליין, כי ממש קודם לכן היו שם 25 בני נוער באזור, וזה היה מאוד מסוכן. אין ספק שהקרקעות האלה צריכות להגיע נקיות, בסדר?

אני אשמח גם לקדם איתך את החקיקה של הנושא של קרקעות מזוהמות וגם נושאים נוספים. השאילתה הבאה. שאלת המשך לחבר הכנסת הלוי, ואחרי זה שתי שאלות נוספות, של חבר הכנסת להב הרצנו ושל חבר הכנסת כסיף, ברצף, ואז השרה תשיב במרוכז. כבוד השרה, אני שואל: האם יש בארץ

ואם את לא מכירה עכשיו, אשמח שתיעשה בדיקה, כי אני יודע שהיה פעם סקר כזה, שאנשים יכולים ללכת בהרצליה בחולות הים, זאת הדאגה שלנו. הרי זה לא מפעל תעש היחיד בארץ, יש עוד מפעלי ביטחון בארץ. האם יש עוד מפעלים שבהם יכולה להיות סיטואציה כזאת שנשארו חומרים בקרקע, שלא לומר מפעלים כימיים ואחרים, שבנתונים ביולוגיים כאלה ואחרים גם יכולים להגיע פתאום לפיצוץ מהסוג הזה, אז האם מישהו בודק בכל הארץ את האירוע הזה?

כמו שאמרת, אנחנו ביקשנו, אנחנו נשמע את השאלות הנוספות, ואז תשיבי ברצף.

חבר הכנסת הרצנו,

חבר הכנסת כסיף שגם הוא,

הגיש שאילתה בנושא הזה, ולכן הוא נמצא כאן. הנושא חשוב לו. תודה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, במקום שבו אירע הפיצוץ, על אדמות אפולוניה, תוכנן גן שעשועים עם מתקנים לילדים. הסיבה היחידה שהפיצוץ לא הוריד את המתקנים לילדים ומי יודע כמה חיי אדם היא שבית המשפט העליון פסל את תוכניות הבנייה והשתמש בעילת הסבירות

בהתחשב בעובדה שעילת הסבירות היא כלי משמעותי בהגנת הסביבה ובשמירה על בריאות הציבור, האם את תומכת בביטול עילת הסבירות? ואם את תומכת בביטולה, אילו כלים חלופיים יש, להשקפתך, בארגז הכלים של בית המשפט העליון להגנה על הסביבה ולשמירה על בריאות הציבור?

חבר הכנסת כסיף, ואז השרה תשיב במרוכז.

תודה רבה. אני רציתי לשאול: התפרסם ממש לפני ימים מספר שיש כמה וכמה מקומות בארץ שיש בהם מצבורים של חומרים מסוכנים שעלולים להתפוצץ. רציתי לשאול, בבקשה:

האם יש לך מידע לגבי מקומות נוספים?

מה נעשה בנדון?

בבקשה, כבוד השרה. אז קודם כול לגבי עילת הסבירות.

קודם כול אני אומרת שאני שמחה מאוד שהצלחנו להעביר את זה בקריאה ראשונה, ובעזרת השם החקיקה הזאת תושלם לפני היציאה לפגרה. אני חושבת שצריך לומר, לבית המשפט העליון אני לא דואגת. אני חושבת שלאורך השנים הוא נטל לעצמו סמכויות יתר, וצריך באמת לרדד אותן למקומות הנכונים. אני חושבת שבהגנה על הסביבה, תאמין לי, זה לא יפגע, ואין סיבה שזה יפגע. באמת, עילת הסבירות, כפי שלא

הפחידו חצי מדינה פה על מה זאת עילת הסבירות ומה הולך להיות עם עילת הסבירות, דברים שאין שום קשר ביניהם למציאות, כמו אלה שמפגינים על דמוקרטיה ולא מבינים שהם לא דמוקרטיים בעליל. השאילתה הזאת עוסקת באפולוניה. אז אני רק אומרת לך, תוכנית אפולוניה נפסלה בעילת סבירות.

אז אני רק אומרת לך שמה שעילת הסבירות צריכה לשמור עליו, היא תמשיך לשמור עליו,

ודברים שהיא לא צריכה לשמור עליהם, כמו למשל לבטל החלטות של ממשלה שנקבעו בסמכות של ממשלה, עוד פעם, לא הצלחנו להבין מה זה אומר "הרוב הדמוקרטי במדינה", אז על זה החוק הזה ישמור. אני כן אומרת לך,

שכל מקום של משרד הביטחון חייב להיות נקי מחומרי נפץ, ואנחנו אחר כך מטפלים גם בחומרים רעילים. אני יכול לומר גם לך,

שאנחנו מאוד מאוד דואגים, האם יש עוד מקומות כאלה במדינת ישראל שהיו אמורים להיות נקיים מחומרי נפץ ולא קיבלנו אותם נקיים, והמדינה לא קיבלה אותם נקיים, רמ"י לא קיבלה אותם נקיים. גם רמ"י שאלה את השאלה הזאת. שנינו נמצאים משני צידי המתרס, כי כשמשרד הביטחון מפנה, הוא צריך לפנות ובאמת להותיר את הקרקע נקייה מחומרי נפץ. לכן אנחנו פנינו, כמו שאמרתי לך, גם למשרד ראש הממשלה, גם כדי לבחון את זה, ואנחנו נעדכן אתכם,

אנחנו נמפה ונראה מה יכול להוות בעיה. יש לנו גם מפגש בנושא הזה בהמשך עם גורמים שקשורים למערכת הביטחון, כדי לוודא שחס וחלילה אין סכנה לאף אזרח במדינת ישראל.

אני מזמין את השרה סילמן להישאר גם לשאילתה הבאה, של חבר הכנסת אברהם בצלאל, ראיתי אותו קודם,

הינה הוא, בנושא: טיפול בתופעת אובדן מזון. בבקשה. שלום, אדוני היושב-ראש. השרה להגנת הסביבה, אני רק רוצה לציין,

עכשיו גמרתי דיון אצלי בוועדה על כל הסיפור באשדוד, על הפליטות שם. בקיצור, יש עוד הרבה עבודה למשרד, אז אני מאמין שתשמעי מהדיון הזה. יש לנו המון עבודה.

אשמח שכל מי שצועקים דמוקרטיה, במקום לצרוח לחינם, יבואו לעזור לנו לעשות באמת דברים סביבתיים, אבל בסדר. חבר הכנסת בצלאל, השאילתה, בבקשה. מהדוח הלאומי לאובדן והצלת מזון, שנכתב בין היתר עבור משרדך, עולה כי כשליש מהמזון המיוצר בישראל הולך לאיבוד, בשווי 21.3 מיליארד ש"ח. העלות הסביבתית של אובדן זה למשק היא כ-3.6 מיליארד בשנה, והוא אחראי ל-6% מפליטת גזי החממה. גברתי השרה, מדובר בהיקפים גדולים מאוד של מזון שהולך לאיבוד. אנחנו מדברים על יוקר המחיה, על המצב שנמצאים בו התושבים שלנו במדינת ישראל. קרוב לשני מיליון איש נמצאים מתחת לקו העוני. בשבוע שעבר יזמתי פה בכנסת יום הוקרה לעמותות שפועלות בתחום הביטחון התזונתי. היו שם גם ארגון לקט ישראל, הארגון הגדול ביותר בתחום הצלת מזון.

בסדר. כמו כן, ביקרתי בארגון עצמו. היה באמת משמח לראות את הצעדים הגדולים שהם עושים. אבל בלי הצעדים שהממשלה תעשה בתחום הזה, לפחות יש כאלה שפועלים בתחום בינתיים. אני מקווה מאוד שגם הממשלה תעשה. הבטחתי להם שאפעל בכל הכלים העומדים לרשותי כדי לקדם את הנושא החשוב הזה. גם הגשתי הצעת חוק בנושא הזה, של חובת המכרזים, שתינתן עדיפות לעסק שעוסק בהצלת מזון. כאן המקום גם להזכיר את חברי ינון אזולאי. חבר הכנסת בצלאל, סליחה. אני יודע שזאת שאלה.

אני מאפשר לך שאלת המשך ושם תאמר את הדברים, אבל בשאילתה אנחנו דבקים בנוסח הכתוב, מכיוון שעל פי תקנון הכנסת השאילתה מוגבלת במילים ומזכירות הכנסת בודקת זאת.

גברתי השרה, אני רוצה לשאול: מהן התוכניות שהמשרד עושה לטיפול בצמצום אובדן מזון? בבקשה. קודם כול, תודה רבה על הנושא הזה. חבל שלא הזמנת אותנו, הייתי באה, האמת. אני אגיד לך גם למה. בכנסת הקודמת הובלתי את השדולה לביטחון תזונתי. באמת, כל הארגונים שציינת היו שותפים שם, גם לקט. עשיתי את זה גם בשבתי כיושבת-ראש ועדת הבריאות של הכנסת. בתקציב הקואליציוני דאז שהיה לי הוספתי עוד 30 מיליון שקלים באופן אישי לפרויקט של אשל, 30 מיליון קואליציוני, וגם דחפנו לזה שבבסיס התקציב התקצוב שלהם יגדל, וזה אכן קרה. אז באמת צריך לומר שבנושאים של הביטחון התזונתי הבאנו אז הישגים לא מבוטלים, אבל צריך להמשיך ולעבוד. כשאתה מדבר על בזבוז מזון, אחד הנושאים אצלי במשרד ששמנו כדגל זה food security. באמת, זה אחד הנושאים המשמעותיים בעולם. בכל מדינות המזרח התיכון ובכלל בעולם היום מדברים על זה. לוועידת האקלים בדובאי, שתתקיים בנובמבר-דצמבר, אנחנו הולכים להגיע גם עם פרויקט שקשור ל-food security עם מדינות נוספות, ואנחנו עכשיו חותמים איתן גם על מזכרים של אמנות וגם על פרויקטים משותפים בתחום הזה. אנחנו מבינים שזה מהווה בעיה, גם חברתית, גם כלכלית וגם סביבתית, כי יותר משליש מהמזון שמיוצר בישראל נזרק לפח בלי שהוא נוצל בכלל. יותר מ-2.6 מיליון טונות של מזון שהוא ראוי למאכל הושלך לפח ב-2021. גידי כרוך ורוית מלקט ישראל עושים באמת עבודה מדהימה של הצלת מזון,

ירקות, שאולי לא מוצאים חן בעינינו בסופר מבחינת הנראות שלהם ולא היינו קונים אותם, ושמים אותם בחבילות לאותם אנשים שנזקקים להם. הם עשו אפילו משהו מקסים: הם לקחו את הערכים התזונתיים הטובים בכל אחד מהפירות או מהירקות שהם משיגים, והם עובדים כמעט עם כל החקלאים בישראל, ונותנים שם אפילו מתכונים. נכון. עכשיו אני כן אגיד לך למה זה משמעותי. אנחנו משקיעים הרבה משאבים במזון, בייצור המזון. בסוף, זה גם קרקע,

גם אנרגיה, גם דשנים, שמושקעים הרבה פעמים לחינם. פעם שנייה, בגלל שבאמת זה פולט הרבה מזהמים לאוויר ולקרקע, גם בתהליך של ייצור המזון וגם בתהליך של הטמנתו אחר כך, כשלא משתמשים בו, גזי מתאן שמשתחררים ומזהמים את הסביבה.

חברנו בשנים האחרונות ללקט ישראל להכין איתם דוח אובדן מזון, וביחד עשינו מדידה וניתוח של הנתונים של אובדן המזון בישראל. אנחנו מפרסמים את הנתונים כל שנה. המשרד פיתח עם לקט מודל להערכת העלות הכלכלית הסביבתית הנובעת מבזבוז מזון מיותר. סך עלות המזון, כמו שהצגנו בחוברת ואתה הצגת, זה 23.5 מיליארד שקלים ב-2021, והעלות הסביבתית לבדה נאמדת בכ-3.6 מיליארד שקלים, וזאת עלות חסר, שלא כוללת עוד הרבה דברים אחרים. נוסף לכל המדידה והניתוח הזה, אנחנו עושים איתם הרבה פעילויות של צמצום ומניעה במקור של מזון. הנושא הוטמע גם בתוכנית המשרדית שלנו עכשיו, ואנחנו גם מתקצבים את התוכנית הזאת, ואנחנו תומכים בסדנאות עבור הציבור הרחב בכל רחבי הארץ בנושא של צמצום מזון במשקי הבית ביחד עם ארגוני הסביבה. הסדנאות האלה היו במהלך 2021 ואנחנו ממשיכים אותן גם עכשיו. אני חייבת לומר שהטיפול בבזבוז של המזון מחייב טיפול ממשלתי רוחבי, לא רק של המשרד שלנו,

מקדמים הצעת מחליטים בנושא הזה להקמת צוות עבודה בין-משרדי שיאפשר להתמודד באופן כוללני עם הבעיה. אנחנו נשמח שאתם תשתפו פעולה, תזמינו אותנו לשדולות וניקח חלק בזה. אגב, אנחנו ממש לפני שלושה שבועות עשינו כנס גדול איתם בלקט ישראל. נדמה לי שגם הייתם מוזמנים. בשבוע הבא יהיה בכנסת יום הגנת הסביבה ויהיה דיון בנושא הזה. נכון, נכון. האם יש לחבר הכנסת בצלאל שאלת המשך? אני רק אגיד שבהמשך לכנס שעשינו שם, כנס ההשקה בלקט, עם דוח בין-לאומי ודוח שלנו ביום הסביבה בכנסת, שלצערי אני לא אהיה בו, כי אני בארצות הברית,

אני לא אהיה פיזית, כי אני עם 40 שרים מרחבי העולם באו"ם בדיונים על הנושאים האלה, גם לקראת ועידת האקלים בדובאי. אבל אני אעלה בזום, ויש דיון שלם בנושא הזה, ואנחנו מאוד מפתחים אותו ביחד עם לקט ישראל, ממש ראשונים בעולם, והרבה מצטרפים אלינו.

אני מודה מאוד לשרה סילמן על התשובות המפורטות, ואנחנו נעבור, חברי הכנסת, אז חברים יקרים, תודה רבה על ההזדמנות, ותחייכו כולם, כי יש לנו הרבה על מה לחייך. ברוך השם, זכינו בממשלה יהודית לאומית בארץ הקודש עם 64 מנדטים, שברוך השם, גם עושה פה הרבה טוב, אז אשרינו שזכינו, ויברככם השם.

תודה לשרה סילמן.

חברי הכנסת, אנחנו נעבור לנושא הבא על סדר-היום, והוא בחירת נציגי הכנסת לוועדות המינויים לנושאי משרה שיפוטית. אני אקריא כעת את מה שהולך להתחולל כאן, ואנחנו כמובן נעביר את הדברים גם כתובים לכל חברי הכנסת, כי אני רואה שהנוכחות פה איננה מלאה. נוכח תוצאות הבחירות שהתקיימו בחודש שעבר, ובהתאם לסעיף 62 לתקנון הכנסת, הכנסת בוחרת היום את נציגיה הנותרים בוועדות המינויים השונות לפי הפירוט הבא: נציג אחד נוסף בוועדה לבחירת שופטים, נציג אחד נוסף בוועדה לבחירת דיינים, שלושה נציגים בוועדה לבחירת קאדים, ושני נציגים שאינם חברי כנסת בוועדת המינויים לקאדים מד'הב. הודעה על מועד הבחירות נמסרה לחברי הכנסת כנדרש ביום 27 ביוני 2023. הבחירה לכל ארבע הוועדות תיעשה על גבי טופס אחד, ואני מבקש להסביר על אופן מילוי הטופס. אנא, מזכיר הכנסת, תן לי טופס אחד לידיי.

לגבי הוועדה לבחירת שופטים,

בסיבוב הקודם נבחרה חברת הכנסת קארין אלהרר לנציגת הכנסת בוועדה. לכן, על הכנסת לבחור היום נציג אחד נוסף. שלושה חברי כנסת הגישו מועמדות לוועדה זו: חבר הכנסת רון כץ, חבר הכנסת יצחק קרויזר וחבר הכנסת עידן רול. ניתן לבחור באחד מהמועמדים באמצעות סימון x סמוך לשמו על גבי הטופס, ניתן גם לא לבחור באף מועמד, אך בחירה של יותר ממועמד אחד תפסול את בחירתכם לוועדה זו. אני מדגיש: מי שיבחר ביותר ממועמד אחד בטופס הזה,

זה יפסול את בחירתו. לכן, אנא בחרו רק נציג אחד, והמועמד שיקבל את מספר הקולות המרבי, הוא הנציג שייבחר. לגבי הוועדה לבחירת דיינים, גם כאן הכנסת כבר בחרה נציגה אחת בוועדה, חברת הכנסת פנינה תמנו. לכן, עלינו לבחור היום במועמד אחד נוסף. לוועדה הזו הגיש מועמדות חבר כנסת אחד בלבד, חבר הכנסת אליהו ברוכי,

בהתאם לתקנון הכנסת, יהיה עליכם לסמן על גבי טופס הבחירה אם אתם בעד או נגד מועמדותו. גם ביחס לוועדה הזו ניתן שלא לסמן כלל על גבי הטופס. אם מספר הקולות בעד חבר הכנסת ברוכי יעלה על מספר הקולות נגד, הוא ייבחר לנציג הכנסת בוועדה,

לגבי הוועדה לבחירת קאדים, בסיבוב הקודם לא נבחר אף נציג מטעם הכנסת לוועדה זו.

על הכנסת לבחור היום שלושה נציגים, מהם לפחות שניים מוסלמים. לוועדה זו הגישו מועמדות שלושה חברי כנסת: חבר הכנסת ינון אזולאי, חבר הכנסת אחמד טיבי וחבר הכנסת מנסור עבאס.

בהתאם לתקנון הכנסת, יהיה עליכם לסמן על גבי טופס הבחירה אם אתם בעד או נגד ביחס לכל אחד מהמועמדים. גם כאן אפשר שלא לסמן כלל. מועמד ייבחר אם מספר הקולות בעדו יעלה על מספר הקולות שנגדו. לגבי ועדת המינויים לקאדים מד'הב, מאחר שבסיבוב הקודם לא נבחר חבר כנסת לוועדה, עלינו לבחור היום שני נציגים דרוזים שאינם חברי כנסת. חברי הכנסת הציעו שני מועמדים לוועדה הזו, מר זהר א-דין ח'טיב ומר מהדי נסר א-דין. גם במקרה הזה הבחירה תתקיים באמצעות סימון בעד או נגד כל אחד מהם, גם כאן מועמד ייבחר אם מספר הקולות בעדו יעלה על מספר הקולות נגדו. לתשומת ליבכם, ואני מדגיש זאת על מנת למנוע תקלות, אין לרשום שם או סימן מזהה כלשהו על גבי הטופס או על גבי המעטפה, סימון שיש בו כדי לזהות את הטופס או המעטפה, יביא לפסילת טופס הבחירה כולו. לכן אני מבקש לא לכתוב על גבי הטופס או על גבי המעטפה שום דבר מלבד סימון בחירתכם במקום המיועד לכך. ההצבעה תתקיים באופן הבא: מזכיר הכנסת יקרא בשמות חברי הכנסת לפי סדר האל"ף-בי"ת, וכל אחת ואחד יקבלו את טופס הבחירה והמעטפה וייכנסו אל מאחורי הפרגוד. שם יש לסמן על גבי הטופס את בחירתכם. לאחר מכן יש לשים את טופס הבחירה במעטפה ולהכניס את המעטפה לתיבת הקלפי. לאחר סיום ההצבעה תועבר תיבת ההצבעה בליווי חברי ועדת הקלפי, מזכיר הכנסת, היועצת המשפטית לכנסת והיועץ המשפטי למליאה אל לשכת מזכיר הכנסת לצורך ספירת הקולות. מייד עם סיום הספירה יימסרו התוצאות על ידי במליאת הכנסת, ממש באותו האופן שבו התקיימו הבחירות הקודמות. חברי ועדת הקלפי הם אותם חברי ועדת הקלפי שמונו בסיבוב הקודם: חבר הכנסת אושר שקלים, שישמש יושב-ראש הוועדה, ולצידו חברי הכנסת ארז מלול, דבי ביטון ואפרת רייטן מרום. אבקש מחבר הכנסת אושר שקלים לבדוק כעת אם הקלפי ריקה, ולאחר מכן לנעול אותה. בבקשה, חבר הכנסת שקלים. אם כן, חבר הכנסת שקלים, האם תיבת הקלפי ריקה? האם נעלת אותה?

תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, בהיקרא שמכם, אנא גשו אל מזכיר הכנסת כדי לקבל ממנו את טופס ההצבעה והמעטפה. אנו מתחילים כעת בהצבעה. מזכיר הכנסת, אנא קרא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, מצביע יולי יואל אדלשטיין, מצביע לא לא לא. לא מצלמים וידיאו במליאה. צודק.

בסדר. לא וידיאו. תמונה. ראיתי שהוא מדבר תוך כדי. מאה אחוז.

משה סולומון, מצביע לימור סון הר מלך, מצביעה אופיר סופר, מצביע אורית מלכה סטרוק, מצביעה משה סעדה, מצביע גדעון סער,

מצביע איימן עודה, מצביע יוסף עטאונה,

שלמה קרעי,

מצביע עידן רול, מצביע אפרת רייטן מרום, מצביעה יפעת שאשא ביטון, מצביעה אלון שוסטר, מצביע קטי קטרין שטרית, מצביעה אלעזר שטרן, מצביע מיכל שיר סגמן,

מצביע אושר שקלים, מצביע עאידה תומא

עוד אחד,

סבב שני,

(קורא בשם חבר הכנסת) משה ארבל, מצביע חבר הכנסת

האם כל חברי ועדת הקלפי נמצאים כאן, מזכיר הכנסת? נא לקרוא להם. אדוני יושב-ראש ועדת הקלפי, אנא ודא שכל החברים נמצאים. האם יש חברי כנסת נוספים שמעוניינים להצביע וטרם עשו כן? כן.

יש חברי כנסת שטרם הצביעו? אין. אם כן, תמה ההצבעה. חברי ועדת הקלפי, נא לגשת. קחו כעת את התיבה יחד עם מזכיר הכנסת ויחד עם היועצת המשפטית והיועץ המשפטי למליאה, וגשו לספור את הקולות עד שנקבל את תוצאות ההצבעה. אנחנו נמשיך בסדר-היום, ונעבור להצעת החוק הראשונה הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון, חובת תרומת מזון עודף), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת ינון אזולאי. ראיתי אותו, הוא נמצא. הוא מייד יעלה לנמק את הצעתו. חבר הכנסת אזולאי, ויתרת על הצעת החוק? בבקשה. אה, זה לנמק מהצד?

דקה לרשותך. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, האמת שאפילו אפשר להגיד שזאת הצעת חוק שמרגש להגיש אותה, הצעת חוק של הצלת מזון. אנחנו יודעים שבכל שנה נזרקות מאות טונות מזון ראוי לאכילה. על פי הדוח של לקט ישראל, מדובר על כ-130,000 טונות בשנה, שהשווי שלהם כ-1.8 מיליארד שקל רק במוסדיים. החברות הממשלתיות, בכל משרד ממשלתי, בכל חברה ממשלתית, יש הסעדה כל יום, והאוכל שנשאר, לצערנו, נזרק. לקט ישראל אוסף היום אוכל מכל מיני ארגונים, מכל מיני מוסדות ומכל מיני מסעדות, ונותן למשפחות נזקקות. כרבע מיליון איש נזקקים נתמכים על ידי ארגון לקט ישראל רק בעניין הזה. יש עוד חברות ועמותות שמסייעות לאותם חלשים. ההצעה הזאת באה ואומרת שגם מדינת ישראל, החברות הממשלתיות, יהיו דוגמה לחברות הממשלתיות איך לא זורקים מזון, איך אנחנו מצילים את המזון. זאת עוד הכנסה של כ-1.8 מיליארד שקל בשנה, להציל את המזון הזה,

אני רוצה להודות גם לשר דודי אמסלם, שלא נמצא פה כרגע, ולכן נסכים שהתשובה וההצבעה יהיו בשבוע הבא, כדי שהוא יענה. זה דבר שנוגע לליבו, דבר שקרוב אליו באמת, לכן אני מודה לו. אני גם מודה לכל חבריי ולמי שהצטרף ולחברתי שהצטרפה להצעה הזאת. תודה רבה. כמובן, יחד נמשיך לעשות הכול יסמין, נעשה יחד הכול כדי להביא בשורה לעם ישראל, כי זה דבר טוב. זה לא דבר שעולה כסף, זה דבר שחוסך כסף. גם שכולם ידעו, בהצעה הזאת העמותות לא יהיו חשופות לתביעות.

זה כבר קיים היום במגזר הפרטי. אין שום סיבה שהממשלה לא תעשה את זה.

תודה רבה. להצעת החוק הזאת הוצמדה הצעת חוק של חברת הכנסת יסמין פרידמן, גם היא בהנמקה מהמקום. מנהלות הסיעות, אני רואה שהגיעה חברת הכנסת מירב בן ארי.

אין בעיה. אבל זה יכול היה להיגמר בדקה. אני מציע לכם כבר עכשיו לקרוא לחברת הכנסת שרן מרים השכל, לחבר הכנסת משה טור פז, לחברת הכנסת לימור סון הר מלך, לדאוג שהיא תהיה באולם. אנחנו נרוץ בהצעות חוק, ולא לבנות על זה שיהיו עשר דקות, שלוש דקות,

הצבעה שמית. פשוט לקרוא למציעי החוקים שיהיו כאן.

גם למשה טור פז, הוא לא נמצא באולם וכבר פעמיים נפלו לו הצעות חוק. משה טור פז הגיע. תודה רבה. חברת הכנסת פרידמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק המובאת לפניכם היום מבקשת לצמצם את היקף אובדן המזון בקרב חברות ממשלתיות המפעילות מערך הסעדה במקום העבודה. במדינת ישראל נזרקים מדי שנה 2.6 מיליון טונות של מזון, בשווי של 21.3 מיליארד שקלים. מחצית ממנו ניתן להציל. מדובר ב-63 מיליון ארוחות בשנה. במדינה שבה שיעור תחולת העוני הוא השני בגובהו בקרב מדינות ה-OECD ו-21% מן הילדים בה הולכים לישון רעבים זו החובה שלנו לפעול כדי להציל מזון. לכן זה רק מתבקש שהחברות הממשלתיות המפעילות מערך הסעדה גדול לעובדיהן יהיו אלו שיובילו את הדגל בתחום הצלת המזון בצריכה המוסדית, בתקווה שעסקים וחברות נוספים ילכו בעקבותיהן. החוק הזה הוא חשוב אבל הוא צעד קטן מאוד ביחס לכל מה שנדרש לעשות על מנת לצמצם את אובדן המזון בישראל. בשבוע הבא נקיים דיון בוועדת הכלכלה בנושא במסגרת היום המיוחד לאיכות הסביבה. בהזדמנות זו אני מזמינה את כולכם לקחת בו חלק. אני מבקש מכלל חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק החשובה הזאת. תשובה, בשבוע הבא.

חברי הכנסת, האמת היא שצריך לזכור שמעבר לנושא של החסד, זה גם נושא בריאותי, שארגוני המזון יתחילו לחלק אוכל בריא, עד שיש באופוזיציה הצעה טובה, הם מעתיקים אותה מהקואליציה. בחייכם, תעשו משהו לבד. למה? למה, תשובה והצבעה במועד אחר. למה אתם מעתיקים? אני שנתיים עוסקת בזה. תודה. אם כן, חבר הכנסת סימון דוידסון, ברוך הבא. ברוך הבא. מה שלומך? למה הוא מכניס את הרעל הזה? חברי הכנסת, הבנתי שתשובה והצבעה במועד אחר. חבר הכנסת סימון דוידסון,

ברוך הבא. מה שלומך? אנחנו נעבור לסעיף הבא על

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, פטור מכפל תשלום דמי ביטוח לאומי), התשפ"ג 2023, 3003,

חברת הכנסת מירב בן ארי. בבקשה.

לא תציג ולא נצביע. עשר דקות.

חברי הכנסת. חבר הכנסת רביבו, מפריע. חברת הכנסת שרן השכל, אני מאמין שתרצי שיקשיבו לך כשתציגי את החוק תכף, אז נא לכבד. גם כאן, מצד הסיעות. תודה רבה.

בעצם אני נמצאת איתו עוד מהכנסת הקודמת, עושה צדק לתושב ישראלי שרוב העסקים שלו בחו"ל והיום הוא מחויב לשלם מס על ההכנסה שהופקה, אבל היא הופקה מחוץ לישראל, לרבות תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. תושב ישראלי שבעצם רוב העסקים שלו בחו"ל משלם כפל: גם בארצות הברית, והחוק הזה בעיקר על מי שגר שם, וגם בארץ.

יש מדינות שיש לנו איתן הסכם,

ואיתן לא צריך לשלם. אבל דווקא ישראלים שרוב העסקים שלהם בארצות הברית, צריכים לשלם כפל של דמי ביטוח לאומי, גם לרשות בארצות הברית וגם בישראל. הצעת החוק מבקשת לצמצם את הפער במעמד העובד במדינה מן המדינות שלא חתומות על האמנה של ביטחון סוציאלי. צמצום הפער ייעשה באמצעות מתן פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למי שעיקר הכנסתו במדינה זרה והוא משלם שם ביטוח סוציאלי. כמובן שהעובד כאן בארץ ימשיך לשלם ביטוח בריאות ודמי ביטוח לאומי מינימליים כדי לשמור על הזכויות שלו לגמלאות. כמו כן, בהצעת החוק מוצע להחריג את מי שנשלח על ידי המעסיק שלו, ובמצב הזה המעסיק הוא שהחבות עליו. אם המעסיק שלח אותו לחו"ל, אז זה חל על המעסיק. זה בעצם נותן הגנה לביטחון הסוציאלי של ישראלים וגם מעודד עלייה לארץ, בלי חשש,

נכון, טלי. אני רוצה להודות לוועדת השרים על התמיכה. גם שרן, חברתי, מצרפת את החוק החשוב. נעבוד ביחד כדי לקדם אותו בתוך הוועדה.

מכיוון שיש לי מעט זמן והיום אין לי הרבה אפשרויות לדבר, אני רוצה ברשותכם להגיד מילה על החוק הבא שיעלה, לא החוק של שרן שמוצמד אליי, שזה אותו חוק, אלא החוק הבא בתור, החוק של לימור סון הר מלך. אגב, רק שתדעו, החוק הזה נקרא "החוק לקידום נשים במדינת ישראל". אז כמו שאומרים, כשמו כן הוא, תשמעי, שלי, אני יודעת שזה חשוב לך. החוק שמגיע, אין שום קשר בין החוק לבין קידום נשים. מכיוון שאני לא יכולה לדבר עליו, ועד יום שני כבר יהיו כאן עוד הרבה דברים אחרים,

אין שום קשר לחיזוק נשים, זה פשוט לחיזוק רשות. את יודעת מה? איך קראת לזה, חיזוק? לא, זה חיסול, חיסול הרשות לקידום מעמד האישה, הפיכת הרשות לשפחה נרצעת של השרה לקידום מעמד האישה. ולמה אני אומרת את זה? כי החוק הזה לוקח דמות מקצועית ובעצם הופך אותה למינוי פוליטי. עכשיו, נכון, תמיד תמיד היו אנשים, וזה בסדר, גם מנכ"לים היום, נכון, היום גם מנכ"לים של משרד הם בעצם מינוי אישי. זה בסדר. אבל השאלה: אם אתה מביא מינוי, למה שלא תחייב באיזשהם כללים?

חברי הכנסת. חבר הכנסת ששון גואטה. חבר הכנסת טייב. חבל שאתם לא שומעים על מה אתם הולכים להצביע. חבר הכנסת גואטה. מה זה הדבר הזה?

מאוד מפריע הרעש. חבר הכנסת דנינו, חבר הכנסת שלום דנינו, תנמיכו את הקול. אתה יכול גם לעצור לי את הזמן. אני רוצה להגיד משהו כי גם ראש האופוזיציה חבר הכנסת לפיד התייחס. לפיד, אני מניחה שיש לך מספיק מה להגיד, אבל רק משהו אחד שחשוב לי שתשמע. בחוק הזה קודם דיברו על אלימות נגד נשים, דיברו על חינוך בבתי הספר, הכול ירד, ירדו כל המטרות, כל המטרות של החוק ירדו. עכשיו אני שואלת: תביאו מינויים, כבר הבנו שהכול פה פוליטי והכול אג'נדה פוליטית, אבל מה עם טיפה מקצועיות? מה אשמות הנשים שהלכו והצביעו לממשלה הכושלת הזאת? מה קרה לכם? שום מקצועיות לא צריך במינויים כאלה? הכול עלא באב אללה? תביא את החברים שלך? אתם יודעים שאפילו לוועדה המייעצת לא צריך שום כישורים, רק חברים שלה? את יודעת,

את כל הזמן באה ואומרת: אנחנו לא צריכים, הכול בסדר, הנשים יסתדרו,

אבל זה יהיה במשרד לקידום מעמד האישה.

אז אם אתם רוצים לחסל את הרשות לקידום מעמד האישה, תחסלו אותה.

אבל מה את מחליפה אותה בכל החברים שלה?

זה הופך להיות משרד ממשלתי. מה את אומרת?

את יודעת שאת בחורה שמבינה עניין. איך הגעתם למצב שאתם מחסלים את הרשות, ובמקומה שמים, אבל את יודעת מה הכי עצוב? שכשאנחנו נקים את הממשלה הבאה, הדבר הראשון שנעשה זה לבטל את המשרד המיותר הזה,

כי זה עוד פעם במסגרת הסידורים הפיקטיביים. אבל הבעיה, שאם מבטלים את המשרד, תצטרכי גם לבטל את הרשות. מה אתם עושים? מה עשו לכן הנשים שהבאתם אותנו לקטסטרופה הזאת? כותבת לי היום אישה שהצביעה לליכוד, במקרה היא בת משפחה שלי, היא אומרת לי: מירב, למה מביאים את החוק הזה? אמרתי לה: תכתבי להם, למה את כותבת לי? אני אמרתי לך לא להצביע להם. מה אתם עושים? הרשות לקידום מעמד האישה היא 25 שנה גוף עצמאי. אצלנו, כשזה היה תחת מירב כהן כשרה, היא מצאה את האישה הכי מקצוענית, את איילת, ששנים עבדה במרכזי הסיוע. מה זה הרשות הזאת, החברים של מאי גולן? איזה מין דבר זה? אין טיפה יושרה. תקראו, תקראו את החוק. טיפה יושרה.

הינה את, בואי.

בואי, תקשיבי. את בטלפון.

את לא מדברת כשאת בטלפון.

לא, אל תדברי על יושרה.

חברת הכנסת הר מלך, בהצעת החוק שלך תדברי. זה לא מכבד אותי וזה לא מכבד אותך. תסיימי לדבר בטלפון, ותקשיבי. מירב, זה הזמן שלך. כן, גם מה היא מפריעה לי בכלל? לא משנה. את מנהלת איתה, עוד מילה אחת. יש לי עוד שתי דקות. אני אעמוד בזמנים.

אבל את מנהלת איתה משא ומתן,

רק אמרתי שזה מפריע לי שהיא מדברת אליי עם הטלפון,

לא התייחסתי. אני רק אמרתי לכבד את המקום הזה, רק לכבד את המקום הזה. רק שתדעו לכם, חברי הכנסת של הקואליציה, אצלנו תמיד הייתה מנכ"לית עם ניסיון מקצועי, בחוק הזה אין, בוועדה המייעצת היו אנשי המקצוע, בחוק הזה אין, יו"ר הוועדה המייעצת תמיד הייתה יו"ר הרשות לקידום מעמד האישה, עוד פעם, זה עוד מינוי. מה זה פה, מסיבה? כולם מביאים את החברים שלהם על חשבון האזרחים והאזרחיות? אני לא ראיתי דבר כזה. אבל השיא, את שומעת? השיא, התקנת תקנות. ואללה, בוסו, יש לך ניסיון. תמיד כששר מתקין תקנות, לאן זה בא? לאן זה בא? לוועדה הרלוונטית. בחוק הקיים השרה מתקינה תקנות ומאשרת אותן בעצמה. איזה יופי. איזה יופי. למה צריך כנסת? אתה יושב פה, השר אקוניס, כשאתה מתקין תקנות למשרד אתה לא מביא לכנסת לאשר? איזה מין דבר זה? כשעומר בר לב התקין תקנות הוא לא הביא את זה לוועדה? ממתי שרים מתקינים תקנות ומאשרים לעצמם? מה, אתם ירדתם מהפסים? הכול אפשרי במסיבות שאתם עושים עם האנשים הלא-מקצוענים? כל המשרד המומצא הזה, הדבר הכי טוב שהיה בו זה הרשות לקידום מעמד האישה, וגם אותה חיסלתם.

חבל שאת באה בדקה האחרונה שלי ולא שומעת. היית שומעת הכול, כי את יודעת שיש לי יושרה, ושאני עברתי סעיף-סעיף בחוק הגרוע הזה. ומי את,

מה זה, קבלן ביצוע להריסת מבנים?

זה מה שאת עושה, הורסת את הרשות לקידום מעמד האישה? מילא שפיטרתם את איילת, עכשיו גם לפטר את הרשות? תנחומיי לכל הנשים שהצביעו לממשלה הכושלת הזאת. תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. להצעת חוק זו הוצמדה הצעת חוק של שרן מרים השכל. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תיקון, פטור מכפל תשלומי ביטוח לאומי,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. אני רוצה להודות,

גם לקואליציה על שהיא מעבירה את הצעת החוק החשובה הזאת, הצעת חוק שתיטיב למעשה עם המון עולים חדשים איכותיים שמגיעים למדינת ישראל שעסקיהם של חלקם נשארו בחו"ל וחלקם נמצאים בארץ, ונוסעים לנסיעות עסקיות או לטפל בעבודה שלהם, אך מעוניינים בעצם שמרכז חייהם יהיה כאן בישראל. זאת הצעת חוק טובה שלמעשה פותרת אותם מדמי ביטוח לאומי כפולים. הדבר הזה ייטיב גם עם אזרחים ישראלים ששוהים בחו"ל לא מעט מהזמן ועדיין רוצים לקחת חלק בחיים הישראליים או הכלכליים כאן, אבל למעשה מרכז העסקים שלהם נמצא בחו"ל. אני רוצה לקצר, אבל לצערי אי-אפשר בלי איזו מילה על מה שמירב בן ארי כאן אמרה על פירוק הרשות למעמד האישה. אני אומר כך: התחושה היא פשוט באמת שהניסיון שלכם לפרק כל כך הרבה מוסדות בשביל עוד ג'ובים ועוד קומבינות, בלי אחריות, בלי לעמוד מאחורי דברים חשובים שמתנהלים,

אנחנו מרגישים שכל החלטה שלכם, אנחנו ציבור שלם, כל החלטה שלכם היא פוליטית, היא ניסיון לנקנק למעשה את הציבור הישראלי כדי לדחוף פנימה עוד אג'נדות פוליטיות.

השרה למעמד האישה נמצאת כאן כבר כמה חודשים, מתהלכת במליאה ולא עשתה כלום כמעט למען נשים. היו כל כך הרבה סוגיות, מעניין למה. מעניין למה, תקשיבי, לימור, באמת. אני אומר לך כך. חברת הכנסת לימור, זה לא נושא החוק. כשתעלי, תדברי. גם לא צריך לנהל, כל אחד יגיד את שלו. הייתה פה, אני אומרת לך, זה לא מפוזיציה. עמדה כאן השרה לשעבר שהייתה השרה לשוויון חברתי, היא לא הייתה אמונה על המשרד למעמד האישה, אבל השרה לשוויון חברתי. את יודעת שכשעלה חוק האיזוק האלקטרוני, איזה שמיניות באוויר היא עשתה פה בתוך המליאה בניסיון שהממשלה תתמוך בזה? באמת, היא הסתובבה, היא ניסתה להתקזז, לעשות כל חוק שהיה של נשים. היא נלחמה עליו בשיניים כדי לנסות להעביר אותו, היא יצרה פה שיתופי פעולה. עומדת כאן השרה למעמד האישה ואפילו לא ממצמצת, לא ממצמצת על חוקים בנושאים של נשים. היא הולכת כאן ומסבירה למה בחוקים שהם בעד נשים היא מצביעה נגד.

איך הדבר הזה הגיוני באיזושהי קונסטלציה? תמצאו לה קיזוז. אתם 64? תנו לה לפחות לברוח מהמליאה, שלא תצביע נגד. אז כשאתם מביאים הצעת חוק כזאת, המחשבה היחידה ובצדק, היא איך אתם הולכים לעשות קומבינות פוליטיות על הדבר הזה,

תודה רבה לחברת הכנסת שרן השכל. ישיב, בשם הממשלה, שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה, השר אופיר אקוניס.

הוא עלה להגיב על החוק, לא זה שדיברו עליו. אז הוא תומך בחוק, ואתה גם רוצה שהוא יתמוך. תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אני מנצל את ההזדמנות, אדוני היושב-ראש, להודות בשם מיליוני ישראלים וישראליות לשוטרות ושוטרי משטרת ישראל, ללובשות ולובשי המדים,

לא אלה שעושים שימוש ציני,

במדים שלהם ובתחנות משטרה כדי לקדם את האג'נדה הפוליטית הפרטית שלהם.

אני מודה מכאן, אדוני היושב-ראש, בשם מיליוני ישראלים לכוחות מג"ב ויס"מ, העומדים בפני אתגרים כבירים בכבישי ישראל. אני לא מדבר על משטרת התנועה אלא על המשטרה שתפקידה לאכוף את החוק. החוק הוא שלא חוסמים כבישים. לפרק את העצמות לאזרחים הגונים. זה החוק, זה החוק, לרסק את העצמות של האזרחים. תתבייש לך. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, תודה. לא חוסמים כבישים.

אין מדורות בכניסה לחיפה, אין חסימות. אתם החבורה הצבועה והמסוכנת ביותר בישראל, בראשות המסית הראשי, ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שאין משפט אחד שלו שאין בו הסתה. משפט אחד שלו. משקר כמו שהוא נושם. שקרן, משקר. משקר כמו שהוא נושם. כל סטטוס, במדינת ישראל. כל פייסבוק, כל מסיבת עיתונאים שלו, הסתה נגד ציבורים שלמים בישראל.

הסתה נגד ציבורים שלמים בישראל, הסתה מהסוג שהכנסת, תקראי עברית,

הסתה שישראל לא ידעה כדוגמתה, ישראל לא ידעה כדוגמתה. מסית ומדיח, קורא להפרת חוק.

אדוני היושב-ראש, ראש האופוזיציה נשאל לפני, חבר הכנסת רון כץ.

הצעקות שלכם לא מרשימות אותי. מה אתה משקר, חבר הכנסת רון כץ. חבר הכנסת סימון דוידסון.

הזמבורות שלכם, חבר הכנסת דוידסון. הזמבורות שלכם, הצווחות שלכם, חבר הכנסת דוידסון, הערות ביניים זה לא נאומים. הזמבורות שלכם, הצווחות שלכם, הקפיצה על שולחנות, הזמנת אנשים לעשות כמעשה הקפיטול על ידי חבר וחברת כנסת מיש עתיד לאן תביאו את החרפה? לאן תביאו את החרפה? אחר כך תשלחו חברי כנסת להגיד כמה נורא בדיקטטורה הנוראה של הליכוד. תגידו, מישהו קונה את השקרים שלכם? מישהו קונה את הרעל? אני קונה את זה. תראה מה עשיתם. נשיא ארצות הברית, אנחנו מכונת הרעל? הינה מכונת הרעל, הינה היא מכונת הרעל,

מכונה משומנת, נתמכת על ידי תקשורת. מכונת רעל זדונית, קריאות. חברי הכנסת, חברי הכנסת.

אבל מה לא תעשו כדי לקבל מקום במפלגה טוטליטרית.

אתם לא חברים במפלגה דמוקרטית. איש לא בחר בך לכנסת, רק הוא בחר בך. איש לא בחר בך לכנסת. איש לא בחר בכם לכנסת. לא נבחרתם.

אתם מפעילים מכונת רעל שכדוגמתה לא הייתה במדינת ישראל, מכונת הרעל היום-יומית, התמידית, הזדונית של החבורה המכנה את עצמה יש עתיד. אתם חיילים של בן גביר. ועובדה, אדוני, המכונה לא עובדת, המכונה יורדת. כל בדיקה, כל סקר של דעת הקהל, מכונת הרעל יורדת.

משבוע לשבוע, מגמה, כל שבוע יורדים. הסיפור הזה התחיל עם הקפיצה על השולחנות. אבל אני לא סיימתי. לא לא, אתם תשמעו את האמת. אתם לא בחדשות 12 ו-13, באולפנים שלכם. אתם פה, אתם במליאת הכנסת. אין כאן עיתונות כזאת. אתם במליאת הכנסת. כאן זאת הדמוקרטיה. אתם לא יודעים מה זאת דמוקרטיה, מה לעשות? אדוני היושב-ראש, תצעקו, אתם לא מרשימים אותי. חבר'ה, אתם לא מרשימים אותי, הצווחות, הזמבורות והחסימות של הכבישים וכל מה שאתם עושים. אבל דבר אחד צריך לומר, דבר אחד חשוב. לעיתים ראש האופוזיציה עונה על שאלות של עיתונאים לא מגויסים, באולפנים שהוא לא רגיל אליהם. במקרה, האולפן היה חדר סיעת יש עתיד בכנסת. נשאל על ידי עיתונאי אם הוא מגנה את תופעת הסרבנות, הוא לא מגנה את תופעת הסרבנות. גינה, לא היה גינוי.

תלכי לטקסט ותראי. לא היה גינוי, והוא, בהסכמתו ובהסכמכם, חבורה מסיתה, חבורה אלימה, חבורה שמפיצה את הרעל שלה כלפי כל אוכלוסיות ישראל, הוא לא מגנה את הסרבנות. הוא נותן את מגמת הסרבנות. ידידיי, הצעקות שלכם לא מרשימות אף אחד. הצעקות, הצווחות והזמבורות לא מרשימות. הן מרשימות במקומות מסוימים. במקום לעלות ולומר מה עשית במשרד, איך תרמת למדינה,

מה שאנחנו עושים זה לא לפחד מכם יותר, לא מהאלימות, לא מהזדוניות, לא מחסימת הכבישים, לא מהזמבורות שלכם, לא מחסימת נתב"ג. תתביישו.

אתם דמוקרטים? אין לכם מושג בדמוקרטיה. מפלגה שאין בה דמוקרטיה לא תטיף לאיש על דמוקרטיה. רק שאלה אחת: במה תרמת למדינת ישראל? חבר הכנסת רון כץ. חברת הכנסת פרידמן. חבר הכנסת, אין שום בעיה, אבל אין תשובה. שואלים מה הוא עשה עבור מדינת ישראל.

תבקש מיאיר לפיד, ראש האופוזיציה, לחזור לשיעורי אזרחות בגימנסיה הרצליה בכיתה י"ב.

כשהוא יעלה לתת סקירה על משרדו, הוא יענה לך. איזה משרד? אני לא יודע איזה שר

אני הייתי בשיעורי אזרחות בגימנסיה הרצליה. קיבלתי גם ציון לא רע, ויש בידיי תעודת בגרות שמוכיחה את הדבר. עכשיו אני שואל: מדוע חמק ראש האופוזיציה משיעורי האזרחות בגימנסיה הרצליה? מדוע חמק משיעורי ההיסטוריה? מדוע חמק? כי אתה כבר שבוע אומר את זה.

אכן הפסיד את שיעורי האזרחות והדמוקרטיה. יש דמוקרטיה.

שחסימת כביש זו הפרת חוק, אתם יודעים שלחסום צמתים זו הפרת חוק. אתם יודעים שאתם לא מבינים כלום בדמוקרטיה.

מי אתם שתטיפו על דמוקרטיה? חבורה במפלגה

חברי הכנסת.

עד עשר דקות יש לי לדבר.

אתם חברים במפלגה טוטליטרית, ואני חוסך מכם את המילה שאתם הטחתם בראשי הימין לפני 90 שנה. אני חוסך, אני חוסך, כי אתם כל כך מעוררי רחמים.

אתם פתטיים. אתם זדוניים. אתם מסיתים. אתה מדבר? אתה הזמנת כאן אנשים לעשות "גבעת הקפיטול". תתבייש לך. כל מה שלא תעשה כל החיים, אני עושה ביום אחד. תתבייש. תתבייש. הזמנת כאן אנשים לחסום את הכניסה למליאת הכנסת. בריונות, אלימות, הסתה, זדוניות, זה אתם, לא יעזור. קפצת על שולחנות. השר יתייחס להצעת החוק עכשיו. השר יתייחס בסוף דבריו להצעת החוק.

ולכן, אנחנו לא מפחדים מכם. לא מתרשמים מהצווחות. מי אתה?

לא מתרשמים מהצעקות. נגמר, נגמר העניין. לא מתרשמים יותר. חברי הכנסת, תמשיכו לצווח, תמשיכו להפר חוק, תמשיכו לעודד סרבנות, וכך המנדטים שלכם ירדו וירדו וירדו וירדו, עוד ועוד. ככל שתקפצו יותר על שולחנות, כך המנדטים ירדו. ככל שתסיתו, המנדטים ירדו. ככל שתתמכו בסרבנות, המנדטים ירדו. זה העתיד שאתם רוצים להביא לאזרחי ישראל. טוטליטריים, לא מבינים מהי דמוקרטיה. אין לכם מושג מהי דמוקרטיה. נגמר הזמן, השר אקוניס. ראית את הבריונות? לא, לא. אני מבקש ממצלמות ערוץ הכנסת, אינני מכיר אותה, לא יודעת מי זאת. יש שם מישהי שצווחת. יש שם מישהי שצועקת. אני לא יודע מי זאת.

חברת הכנסת יסמין פרידמן.

היא קיבלה 12 מיליון לחתולים בהסכמים הקואליציוניים. היא קיבלה 12 מיליון לחתולים בהסכמים הקואליציוניים.

נזכרתי שהיא קיבלה 12 מיליון בהסכמים הקואליציוניים להאכלת חתולים. השר, הסתיים הזמן.

הישג אדיר. הממשלה תומכת בהצעת החוק? אתם בושה לפוליטיקה הישראלית. אתם חרפה לדמוקרטיה. אי-אפשר לשמוע אותו. דני דנון, אף אחד לא יודע שר למה אתה. לפחות אני עשיתי משהו. מה אתה עשית חוץ מלצעוק פה? אתם בושה. בדבר אחד אתם מצטיינים, בהסתה. מכונת רעל, אתם מכונת רעל.

זה מה שאתם מביאים לפוליטיקה הישראלית.

די.

פה לא תהיה במה להסתה חד-צדדית של המכונה הזאת,

אתה מסית כבר עשר דקות. השר אקוניס, השר, הזמן הסתיים. קשה לכם.

אני קובע שהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, פטור מכפל תשלום דמי ביטוח לאומי), של חברת הכנסת מירב בן ארי, התקבלה בקריאה הטרומית ותעבור לוועדת העבודה והרווחה להכנתה לקריאה ראשונה. נעבור כעת להצבעה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, פטור מכפל תשלום דמי ביטוח לאומי),

של חברת הכנסת שרן מרים השכל, 706. הצבעה.

להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, פטור מכפל תשלום דמי ביטוח לאומי), התשפ"ג 2023, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה.

אני קובע שהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון,

התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת שרן

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מאז הקמת ממשלת הימין אני שומעת שוב ושוב עד כמה הממשלה הזאת הרסנית, עד כמה בגלל תהליכי שינוי מערכת המשפט עשרות נשים תסבולנה, עד כמה הממשלה החדשה מביאה,

אני נותנת לכם, תרבות מסוכנת, ואיך כולנו חייבים להתאחד ולהתנגד לה, כי צריך למנוע אסון במערכת המשפט ועוד. אלא שהפלא ופלא, עם כל האתגרים, הממשלה קמה, השמש ממשיכה לזרוח ונשים ממשיכות להשפיע, לגדול ולצמוח,

בניגוד למסופר באופן מגמתי שאין שני לו. החוק העומד בפנינו יאפשר שוויון הזדמנויות לכלל הנשים בישראל,

ללא הבדל ועם נתינת כבוד וערך לכל אישה באשר היא. הגיעה העת להבין, את האפליה? תודה. אני אענה לכם, אני אענה על הכול.

באמת אני אענה.

אני רוצה לומר משהו. שנייה, חברת הכנסת לימור. חברת הכנסת מירב בן ארי, כשאמרת מה שאת רוצה למרות שהיו הרבה חילוקי דעות בצד השני,

היא לא עלתה, רגע, לא משנה. אבל זה בדיוק החלק הדמוקרטי, היא תגיד מה שהיא רוצה. אבל לא להשתיק. לא להשתיק. כשאחד מחברי הכנסת יעלה להתנגד, נאפשר לו לסיים את דבריו באופן מלא, ואני גם לא אתן לאף אחד להסית. אנא, לאפשר. זה לא יכול להיות שרק צד אחד יירה ובעיניכם זה לא. אה, אנחנו היורים?

היא טוענת שזה לקידום, את טוענת שלא. זו זכותה.

אחר כך, החלק הנוסף שלך זה האצבע.

אורנה, אני עומדת פה עכשיו.

אני רוצה להסביר למה החוק, אני אקשיב ברוב קשב.

הגיעה העת להבין שלא כל הנשים, משתייכות לזרם אחד בישראל. יש גם ימניות ויש גם נשים שמרניות וגם נשים מזרחיות, פריפריאליות, מתיישבות,

חילוניות, חרדיות, אתיופיות, דרוזיות, ערביות ונוצריות, ולכולן, שנייה, הזכות לחיות על פי אמונתן וצו מצפונן. תעצור לי את הזמן. אני לא יכולה, אני לא יכולה. תודה, חברי הכנסת. לא יעזור, היא תגיד והיא תשלים את הדברים שלה. ההפרעות האלה לא מקובלות. מפריעים. חברת הכנסת טלי גוטליב, בטח לא את תפריעי לה. לא, לא. אני מסתדר. תודה. ההכרה במעמד האישה בישראל מחייבת כיבוד רצונה האמיתי של האישה. קביעה של מיעוט מסוים עבור נשים אחרות אינה אלא התנשאות ופטרונות ופגיעה אנושה בזכויות נשים שאין מקום לה בעת הזו. אם האישה החרדית או הדתית רוצה להשתתף באירוע שמיועד רק לנשים, זו זכותה, אם האישה החרדית, הדתית או הבדואית,

גם האישה החילונית, רוצה לקיים רחצה נפרדת, זו זכותה, אם אישה חרדית או דתייה רוצה ללמוד תואר ראשון,

בהפרדה, זו זכותה. אתם יודעים למה זה קשור לחוק. לכל אישה, כי היום הזכות הזאת נשללת מנשים, לכל אישה הזכות לבחור לחיות ולהתנהל באופן המותאם לבחירותיה ולדרך שבה בחרה לחיות. אז למה, תודה. תודה.

גם זכותה לדבר. אבל תשמע. הוא שומע,

לנשים להיכנס, אני מעדיף לא להתייחס לגופם של דברים, הרשות למעמד האישה תורמת לעניין. תודה. כל אופציה אחרת, לכל אישה הזכות לבחור לחיות ולהתנהל באופן המותאם לבחירותיה ולדרך שבה בחרה לחיות. כל אופציה אחרת גורמת להדרתה מהמרחב הציבורי, מהאקדמיה, מהתעסוקה, מצריכת תרבות איכותית, מפעילות גופנית ועוד תחומים רבים. והלוא זוהי אותה הדרה שארגוני הנשים מזהירים מפניה שנים רבות,

ברור לכול כי הפיכת הרשות למשרד ממשלתי ייעודי וקבוע רק תקדם את מעמד הנשים בישראל. 25 שנים לאחר הקמת הרשות הגיע הזמן לבצע בה התאמות ועדכונים: יוענקו עוד כלים, עוד תקציבים, עוד כוח אדם, וכל זה במסגרת אחריותנו כלפי נשים בישראל. זה מבורך. כל אזרחית במדינת ישראל צריכה לחגוג את היום הזה. קחו למשל את אחד הסעיפים, אני יודעת, מירב, אני יודעת.

אתם יודעים בדיוק מה היה שם עד עכשיו. כל אזרחית במדינת ישראל. ואני אומרת היום, תנו את הזכות באמת, ביושר. תישירו מבט, תודו על האמת, מה נעשה פה עד עכשיו. כל אזרחית, הפרה בוטה, שקול של כל כך הרבה נשים לא נשמע. כל אזרחית במדינת ישראל צריכה לחגוג את היום הזה. קחו למשל את אחד הסעיפים בחוק: חובת ניתוח פערים בין גברים לנשים בתקציב המדינה ובתקציב רשויות מקומיות. זה קריטי. מה, מדובר בדבר חשוב ומרכזי מאין כמותו. אני לא יכולה לדבר עם, תודה.

זה מה שאנחנו רוצים שיהיה.

טוב. תודה.

תודה רבה.

אני מכבדת, תודה. היא מדברת, אתם יודעים את האמת. השרה גולן, הכול בסדר. תודה רבה, חברת הכנסת שרון ניר. תודה רבה. חברת הכנסת נעמה לזימי, אפשר לשבת.

במאמר מוסגר אספר כי לאחרונה נחשפתי בכלי התקשורת לתביעה, בואו נשמע גם אם יש לכם מה לומר על זה, הרי ברור, שמנהלות שתי זמרות מוכשרות שכולנו מכירות, דין דין אביב ושרון רוטר, כנגד עיריית תל אביב, שלא מוכנה להשכיר להם מקום לאירוע לשירת נשים. ואני שואלת אתכן, בואו בכנות, אוי אוי אוי.

זה אוי אוי אוי. הבנתי. עכשיו, זה מספר את הכול. תגידי, איפה אותן נשים ליברליות? כן, איפה אותן לוחמות זכויות אדם? למה אסור לנו כנשים לקיים אירוע שירה מכובד ונעים שהוא רק לנשים,

כי זה תואם את אורח חיינו? מי מפריע לך לעשות, את יודעת טוב מאוד מי מפריע. לא נותנים לה. לא נותנים לה. מדוע לכפות עליי, חברי הכנסת, את רוצה שאני אשיב לך? את רוצה שאני אשיב? די כבר. כל היום אכלו לי, שתו לי. אין לך, לכו תבדקו. לכי תבדקי. אנחנו יודעים בדיוק איך זה מתנהל ולכן אתם צועקים.

מדוע לכפות עליי ועל רבות שכמותי, העובדה, יש עובדות בשטח, יש מציאות,

את יכולה להמשיך לצעוק, אבל יש מציאות. המציאות היא שלא מאפשרים את זה. תתארי לי את המציאות, תיארתי לך אותה.

את רוצה להמשיך שזה יקרה, חברת הכנסת מירב בן ארי, שאני אשיב? שאני אשיב לך? יכול להיות. אם תהיה, אני לא רוצה את, זה לא קשור רק לראש העיר, אבל זה גופים שעותרים. אגב, זה לא קשור לראש עיר. יש גופים שעותרים ולא נותנים.

אני באמת אומרת לכם, אני מדברת מכאב לב. חבר'ה, תנו לה להשלים את הדברים. ביקשו ממני לשתוק כי היא מדברת. אני שותקת. אנחנו צריכים לאפשר, מדוע לכפות עליי ועל רבות שכמותי אורח חיים, לא כלפי כולם, לא כלפי חלק מהאוכלוסייה, לא, נכון. אני מסכימה. אני מסכימה, אורנה. אני מסכימה.

ולכן אני חושבת שהיום הרשות תדאג לכלל המגזרים. זה בדיוק, לא, אני לא אומרת. אני לא אומרת. אני יודעת מה אני אומרת. אני יודעת בדיוק מה אני אומרת. עד עכשיו זה לא היה ככה, כי זה תואם את אורח חיינו.

ראיתי שלא מתקיימים, הייתה תפילה נפרדת בתל אביב.

בתל אביב, תפילה נפרדת, אסורה, כן. מדוע אסור לנו כנשים לקיים אירוע שירה מכובד ונעים שהוא רק לנשים כי זה תואם את אורח חיינו? מדוע לכפות עליי ועל רבות שכמותי אורח חיים שאינו מותאם לערכינו ואמונותינו ושמונע ממני לחיות את חיי כפי שאני רואה לנכון? הוא מונע ממני תרבות וחיי פנאי. אני רוצה להזכיר לכולם: ליברליות אמיתית היא קיבוץ זכויות אדם של כל בני האדם, ימין ושמאל, דתיים וחילונים, כל אישה באשר היא אישה. לא נאפשר שיקבעו ויגדירו לנו מהי העצמה נשית או מהם גבולות הגזרה שלנו. ועכשיו, הוא מפריע לי. ועכשיו אני רוצה להתמקד בהצעת החוק. בהצעת חוק הרשות לקידום מעמד האישה שחוקק לפני כ-20 שנים ראה המחוקק לנגד עיניו את הפערים החברתיים והכלכליים בין גברים לנשים ואת הצורך להשלים את המערך העוסק בקידום מעמד האישה, אשר התבסס אז בעיקר על ארגונים, ארגוני מגזר שלישי, ועל ועדה בכנסת. בחלוף השנים חלו תמורות משמעותיות בכל הנוגע לנשים: יש יותר נשים מאשר בעבר בעמדות מפתח בחברה, במשק, במגזר הציבורי, במערכת המשפט, במערכה הפוליטית, בתקשורת ועוד, וכל זאת, הודות לשינויים בנורמות החברתיות והחקיקתיות. הישגים לא מעטים הושגו בתחומי החקיקה, והדבר הוביל להעלאת נושא מקומה של האישה ומעמדה על סדר-היום הציבורי. הצעת החוק הנוכחית נועדה להסדיר, ליתר דיוק, לחזק את מעמד הרשות לקידום נשים בישראל. אנחנו מביאות היום בשורה ענקית ונפלאה לנשים בכל רחבי מדינת ישראל. ברוך השם, סוף כל סוף מוקם משרד ייעודי ונפרד למען קידום כל הנשים בישראל כולן, כל אחת ואחת, גם לאישה כמוני תהיה כתובת, גם לאישה מקריית שמונה ומקריית ארבע, מדרום תל אביב עד לצפונה, ממצפה רמון ועד למירון, תהיה כתובת. בפעם הראשונה ממשלת הימין הזו דווקא החליטה להקים משרד ייחודי שתפקידו לקדם את הנשים במדינת ישראל. הצעת החוק שעומדת לפניכם משקפת הכרה בחשיבות הגדולה שרואה ממשלת ישראל בקידום נשים בישראל והעצמתן בכל תחומי החיים, לא כמו השקר שמנסים ארגונים כאלה ואחרים לשווק לציבור, ותרשו לי לומר: ללא הצלחה מרובה. הבשורה הגדולה של הצעת החוק היא בהגדלת הסמכויות של הוועדה המייעצת ובקביעה כי חברותיה ישקפו את כלל החברה הישראלית, ולא רק קבוצה אחת, תוך מתן האפשרות לנשים שנמצאות מחוץ לתהליך קבלת ההחלטות להצטרף ולהיות חלק ממנו, זה מה שאנחנו מבקשים, וזו תחליף את תפקידה של מינהלת הרשות. הצעת החוק נועדה לעשות סדר בתחום ולדאוג לקידום אמיתי של נשים, קידום כולל ולא מפלה של כל, אבל כל הנשים בישראל.

הצעת החוק תגדיל באופן ניכר את סמכויות המשרד ותהפוך רשות קטנה למשרד משמעותי עם סמכויות רבות. על כן אבקש מכלל חברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק החשובה והשוויונית הזו, על מנת שנוכל לא רק לקדמה, אלא לקדם באמת נשים בישראל באשר הן נשים, יהיו אשר יהיו אמונתן,

תפיסות עולמן, צבר ערכיהן, שאיפותיהן, חלומותיהן, זכויותיהן, על כל האלמנטים הכרוכים במימוש מאווייה של אישה באשר היא אישה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת סן הר מלך. תשיב, בשם הממשלה, השרה לקידום מעמד האישה, חברת הכנסת מאי גולן.

השרה גולן? השרה גולן? אני לא זרקתי. את לא הקשבת לי.

תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. זה לא נכון,

חברת הכנסת הר מלך, בבקשה לשבת. הכול בסדר.

בושה. פשוט בושה. זה לא נכון. עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש,

אני רוצה לספר לכם שבשבוע שעבר שלחו לי סרטון של גברת שנואמת בהפגנה ומלהיבה את קהל האנשים שהיה שם בדברים הבאים: הממשלה הזו החליטה לבטל את ייצוג הנשים עם סגירת הרשות למעמד האישה. הממשלה הזו היא נגד נשים. הממשלה הזו פוגעת בנשים. מהיום אין לנו ייצוג. כל זה למשמע קולות של וואו, וואו, ואוי וזה וזה. אני שואלת באמת, באמת, מכל הלב: מי יכול להאמין לשטויות ולפייק ניוז האלה? באמת, אני לא מצליחה להכיל את זה. הצעת החוק של חברתי היקרה חברת הכנסת לימור סון הר מלך, אני רוצה לציין, הסתכלתי עלייך כאן עומדת ומדברת בעדינות, ברוך, ברגש, כמעט רועדת, כי את יודעת מה את עושה, ואת לא רוצה גם להזיק לאף אחד. אני רוצה קודם כול להגיד לך במאמר מוסגר, שאומנם לנשים מהצד הזה את לא דמות למופת, אבל בשבילי את דמות להערצה: אישה חזקה, מאמינה,

אל תפריעי לי, שקט, מאמינה,

שחזרה מן התופת, הקימה משפחה בעם ישראל, מתיישבת, נמצאת פה באמונה, בקדושה,

חיים שכאלה? תתבייש לך. פשוט תתבייש לך ואל תגיד. תתבייש. עלוב נפש. מה להתבייש? מה להתבייש? בואי נדבר על החוק.

חבר הכנסת דוידסון,

אני אדבר על מה שאני רוצה. אישה שעברה פיגוע. עלוב נפש, זה מה שאתה. חבר הכנסת דוידסון, אני לא מבין.

חיים שכאלה, להגיד כזה דבר? אני מתפלא עליך. תעמוד ותצדיע כשהיא מספרת את הסיפור שלה.

חברת

ואני רוצה להגיד לך, אני אתייחס למה שאני רוצה,

את נותנת לי, חברת הכנסת שרון ניר,

חברת הכנסת שרון, היא יודעת לעשות מחקרים. את אומרת שהיא הרסה שלושה עשורים. מעניין, מעניין אותי. ספרי לי מה היה שם. היא יודעת לנאום, היא יודעת לעשות כנסים יפים,

היא יודעת לעשות יח"צ כמיטב היח"צנים. אני אומרת את זה בגילוי לב, לא בציניות. אבל אנחנו כאן, בממשלה הזו, בניגוד לפופוליזם שאתם מדברים עליו, רוצים לתת יותר כלים, כדי שיוכלו להיות גם מעשים ולא רק דיבורים. מילים זה נורא יפה, אבל את יודעת מה זה מעשים. אם תראי לי מעשים או מהלך אחד, אני אשב איתך בשקט.

את לא יכולה להגיד, כי אין. ובמקום לעמוד ולברך על זה בתור נשים, אתן עושות פה מעשה פופוליסטי, דמגוגי וזול, ואתן יודעות את זה. אז תתביישו לכן, הנשים שיושבות פה, כי אין משהו שיותר מבורך לנשים במדינת ישראל מהחוק הזה היום, אבל קשה לכן להודות בזה. למה?

אני אסביר.

אני אסביר. אני יודעת. אני באמת יודעת שבעולם מתוקן ונורמלי,

משהו עם נורמה, אדוני היושב-ראש, הממשלה הזאת, על הצעת החוק הזאת, הייתה מקבלת standing ovation.

אבל אין דבר כזה בפופוליזם של האופוזיציה. לא ייתנו לך standing ovation על הפיכת הרשות למשרד ממשלתי, ייעודי וקבוע, לא משרד מומצא לענייני כלום ושום דבר, אלא משרד חזק ואמיתי, שקם כדי להישאר לעוד הרבה מאוד שנים, והכול, הכול למען הנשים, למען הנשים במדינת ישראל. כמובן שזה אולי קונספט שקשה להם איתו. כמו שחברת הכנסת לימור סון הר מלך אמרה, גם לנשים מהפריפריה, גם מההתיישבות, גם מדרום תל אביב, כזה קונספט שלא מוכר למדינת תל אביב, גם לדרוזיות, גם לערביות, גם לנוצריות, גם ליוצאות אתיופיה, לכולן, משרד שיקדם ויישם תוכניות עבודה רק למען נשים.

לפני חודשיים תמימים, ממשלת ישראל קיבלה החלטה ערכית מאין כמותה להקים את המשרד הזה.

לאור חשיבות הנושא,

אני אתן לכם משהו, קצת חמאה על הלחם שלכם, כחלק מאזן לייצוג הנשים בקונסטלציה הפוליטית שנוצרה במדינת ישראל. במסגרת הקמת המשרד, לראשונה בתולדות ישראל, והגדלת תקציב הפעילות ביותר מפי שישה ממה שהיה עד עכשיו, הממשלה לא רואה שום היגיון כלכלי להחזיק כפל משאבים בעבור אותה מטרה. אם מישהו במתחם הזה רואה, הוא מוזמן לעמוד ולהגיד. אני לא רואה. אני לא רואה שום היגיון בזה בכלל. בקיצור,

המגמה הכלכלית היום,

היא להפריט חברות ממשלתיות או לבטל אותן ולהכניס את פעולתן לתוך המשרדים הקיימים, וזאת כדי לייעל ולא כדי ליצור כפל משאבים ותקורות. לגבי טענת המקצועיות, וראיתי הרבה פוסטים ממומנים כאלה ואחרים, שמעתי חלק מהאבירות שעומדות בהפגנות לצד מצעדי "סיפורה של שפחה", ומוכרות לנשות ישראל עגלות תינוקות וארונות קבורה עליהן, כי כשאנחנו ממנים, אנחנו נמנה אנסים, אנסים מורשעים, שיעמדו בראשות המשרד. ככה ראיתי. אז למי שלא יודע או מתיימר לא לדעת, יש קריטריונים מספיק קשוחים ומספיק גבוהים של נציבות שירות המדינה שצריך לעבור. ישנה ועדת מינויים בלתי תלויה שבוחנת ובודקת לעומק כל מינוי ומינוי.

כמו בממשלה הקודמת, דרך אגב, ואני מצהירה לאותן מודאגות שאנחנו לא נמנה גיסות רק בגלל שהן גיסות,

שיהיה ברור. ולמען הסר ספק, וכדי שהדברים יהיו ברורים, הרשות היא לא מדינה עצמאית, למקרה שמישהו התבלבל. הרשות פועלת על פי מדיניות השר, ואם למישהו יש בעיה עם זה, אז כמו שמנחם בגין אמר, אם מתעקם לו האף, הוא יכול בהחלט להישאר עם אף עקום.

זה נכון שהרצון של המפגינים והמפגינות הוא שהפקידים ינהלו את השרים. התשובה שלי היא לא,

המדיניות על פי חוק היא של השר, גם ברשות. אני גם אציין מעל בימה מכובדת זו ששמעתי שכמה ארגוני נשים פנו לראש הממשלה, פנייה בהובלת מנכ"לית שדולת הנשים, שמקפצת מהפגנה להפגנה נגד הממשלה, נגד הרפורמה, נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, והשם יודע מה עוד. היא עסוקה מאוד,

בלהפחיד נשים בכל מיני סיסמאות חלולות כמו קץ הדמוקרטיה, דיקטטורה, סוף האנושות וכל מה שבסביבה. ששש. אתה צריך להוסיף לי דקה על כל מה שהם עשו לי.

תמשיכי. ששש.

היא אפילו כתבה, אותה פעילת שמאל קיצונית, שעוטה על עצמה מעטה של זכויות נשים, כדי לנסות ולשקר כמה שיותר, את הדברים הבאים: השרה עלולה להחליט לחזק את ערכי המשפחה המסורתית ועידוד ילודה. שמעת, אדוני היושב-ראש, מה היא כתבה? האיום הגדול: השרה עלולה להחליט לחזק את ערכי המשפחה המסורתית ועידוד ילודה, רחמנא ליצלן. אוי ואבוי אם יהיה דבר כזה. זה בכתובים? בכתובים. מזה היא חוששת, על זה הן מפגינות. אוי ואבוי, רחמנא ליצלן, איך אני אעשה דבר כזה. היא גם אמרה שאני יכולה להחליט, אוי ואבוי, בכמה לתקצב את התוכנית למאבק באלימות במשפחה. לא להאמין. אז מי יחליט?

את תחליטי, גב' מנכ"לית. אולי ארגון נשות הכותל, שחתום איתן בגאווה על הפנייה לראש הממשלה, או אולי הגב' בהרב מיארה, שבחרת השבוע, ברוב נדיבותך, לאשת השבוע שלך.

פעילת זכויות אדם אובייקטיבית את, ללא שום מטרת-על או אג'נדה נסתרת. זו את, הגב' המנכ"לית. וכן, אני יודעת, ופה אני רוצה להגיד בנימה אישית, אני יודעת שלכן, הנאורות שבינינו, הליברליות, הפריבילגיות, הפלורליסטיות, הפרוגרסיביות והשפחות, אלו שבאמת מבינות עניין, לא כמוני או חברת הכנסת לימור סון הר מלך, לכולכן קשה איתי. אני מבינה את זה. קשה לכן עם אישה מזרחית,

סיעות וחברי כנסת. להנמיך, לתת לה, בת יחידה לאם חד-הורית, ימנית, ועוד מדרום תל אביב, השם ישמור. אבל זה לא רק איתי, בזה אני מתנחמת. בכללי קשה לכן להפנים שיש עוד נשים במדינת ישראל, שלא כולן נולדו עם כפית זהב בפה בצפון תל אביב או בפאתי הרצליה פיתוח. קשה לכן לראות,

את מועמדת להחליף את רון חולדאי, זה באמת לא קריטריון לדבר.

קשה גם לך, מאוד. קשה לכן לראות נשים שלבושות אחרת, שמתנהגות אחרת, שמדברות אחרת, שיש להן כיסוי ראש, השם ישמור וירחם.

הליברליזם המזויף שלכן מתחיל ונגמר בכיכר הבימה. מבחינת כולכן זה המיליה היחיד לנשים ענייניות, לא כמונו, בחברה הישראלית. כל השאר אפילו לא שקוף, הוא בכלל לא קיים. הייתי רוצה רק לראות אתכן מניפות את דגל הגאווה למשל ביפו או ברמלה, או לחלופין הייתי מאוד מאוד שמחה למשל לראות אתכן מקדמות זכויות נשים במגזר הערבי,

מתחייבת לעשות, לעומתכן ולעומת המשקפיים הוורודים שאתן שמות על העיניים. קל לכן הרבה יותר לצעוק "דמוקרטיה" במדינת תל אביב שלכן,

על פי האמונה שלכן, שייכת למישהו אחר, למישהו שנכבש, שייח' מוניס, להזכירכן. ובדיוק בדיוק בגלל הצביעות הזאת שלכן, בדיוק בגלל זה אתן מתחת לאחוז החסימה ואתן באופוזיציה, ושם תישארו, בעזרת השם. אמרתי מילה של כפייה דתית,

שלא יפנו עליי לוועדת האתיקה.

כי מדינת ישראל הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר מגוונת, שונה ואחרת מהעולם הצר והקטן שלכן. נא לסיים. אני מסיימת. אז למען הסדר הטוב, הוספתי לך.

וכדי שכולם וכולן יהיו רגועים, אכן מעמקי ליבי, מעומק הלב, אני מאמינה אדוקה בערכי המשפחה המסורתית, שומו שמיים. מעומק הלב. הדבר השני, רק אני וצוות משרדי נחליט מהי המדיניות. לא הגב' המנכ"לית לענייני הפגנות והפחדות, לא אתם, לא המשפטנים, לא הפקידים, ובטח ובטח לא המפגינים. ולסיכום קל, אנחנו, בניגוד לכל ממשלות ישראל, ובמיוחד בניגוד לממשלת הריפוי, השינוי, השיסוי וכל הסיסמאות שמכרתם לעצמכם, זו הממשלה שאתם כל כך מתגעגעים אליה, זו שרצתה למנות את זועבי לקונסולית רק כדי להתפטר ממנה, אנחנו הכפלנו ביותר מפי שישה את התקציב, וכל הכספים האלה הם אך ורק לטובת נשים.

המסיתות למיניהן, יכולות להמשיך ולמכור ולדבר סיפורים, שהכסף ככל הנראה ילך לרכישת מכת"זיות לנתב"ג, או שאנחנו נהפוך את נשות ישראל לשפחות.

את הסיפורים האלה תמשיכו למכור בהפגנות, כמו שאתם לוחמי החופש ואתם ה-,

אבל האמת, האמת היא אחת: רק לטובת נשים ורק בשביל נשים.

תודה רבה לשרה מאי גולן. ביקשו חברי כנסת רבים להתנגד. אני מזמין את ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד. חברת הכנסת מיכאלי, גם אני יודע לקרוא תקנון. גם אני יודע לקרוא תקנון, ואת לא יודעת מה סדר המתנגדים, מה שרשום אצלה לעומת מה שהוגש אליי. אני יודעת היטב,

חברת הכנסת שרון ניר, שמעתי גם את בקשתך לדבר לאחר ההצבעה בגלל הודעה אישית. גם זה שיקול דעת של היושב-ראש.

לא, ביקשו בערך עשרה. את ביקשת הודעה אישית, ללא קשר.

אדוני, אני מאוד מצטערת, זה לא לפי התקנון. אני רוצה לבקש ייעוץ משפטי. תיגשי לייעוץ משפטי ותאפשרי למליאה להמשיך להתנהל,

שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני שמעתי את השרה מסבירה את החוק, אומרת שזה עוד חלק מהמאבק שלכם נגד הפריבילגיות שיושבות פה, אורנה ברביבאי מעפולה עילית, האלופה הראשונה בצה"ל, מירב בן ארי מנתניה, משפחה טריפוליטאית שעושה בשביל המדינה.

שרן השכל, לוחמת בצבא? יפעת שאשא ביטון מקריית שמונה? זה הפריבילגים שאיתם אתם נלחמים. אין גבול לשיסוי בנושא של נשים. כל עשרה ימים נרצחת אישה במדינת ישראל.

כל עשרה ימים נרצחת אישה במדינת ישראל במשמרת שלך. בושה, בושה, בושה. וזה מה שאת עולה איתו לדוכן? אין לך בושה?

חברי כנסת שיגידו "בושה" זו הפרה חמורה. תתביישו בחוץ. השרה גולן, לשבת. כל עשרה ימים נרצחת אישה במדינת ישראל במשמרת שלך,

לשסות נגד נשים? אין לך בושה?

השרה גולן, לשבת. כל עשרה ימים. 17 נשים מתחילת השנה. חצוף. מי אתה שתתנשא עליי השרה גולן, אני מבקש לשבת. וכל מה שיש לך

להסית נגד הנשים המדהימות האלה. מי פריבילגי? על

עמדת פה, נשים נרצחות במשמרת שלך. נשים נרצחות במשמרת שלך. נשים נרצחות במשמרת שלך. אתם לא מתביישים? אתם לא מתביישים?

כל מה שמעניין אתכם זה הון פוליטי. את יודעת למה זה רשות? את בכלל יודעת למה זה רשות עצמאית? כי שרים באים ושרים הולכים אבל הרוצחים של נשים נשארים. תודה רבה, חברת הכנסת קטי שטרית, נא לשבת. הוא, כי שרים באים ושרים הולכים, אבל האנשים שמשלמים לנשים 32% פחות ממשיכים לשלם 32% פחות. אז צריך רשות עצמאית. חברת הכנסת קטי שטרית, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

החוק הזה עושה את מה שעושה הממשלה הזו מיומה הראשון, מה את צועקת. חברת הכנסת מירב בן ארי, קריאה ראשונה. לוקח זכויות נשים וממשיך ומדכא אותן וממשיך ומוריד להן וממשיך ומפרק את ההגנה של המדינה עליהן. תודה רבה. חברת הכנסת קטי שטרית, קריאה שנייה.

יוראי להב, קריאה שנייה. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה.

אמרתם שאם יש תמיכה אי-אפשר לעלות. מה זה? בגלל שאתה עלית להתנגד, היא יכולה להשיב. אם לא היית עולה להתנגד, לא, לא. המציע יכול, בגלל שהתנגדת. ככה אמרה לי סגנית מזכיר, תקנון הכנסת: "התנגדו הממשלה או אחד מחברי הכנסת להצעת החוק, רשאי יוזם הצעת החוק" אל תיתן הנחיות, חבר הכנסת רון כץ, שלום וברכה. תודה. השרה גולן, השרה גולן, הניחו לה.

אני מקשיבה לדברים האלה ובאמת, אני אומרת בכנות, זה מפתיע אותי שנתון כמו, נתון כל כך חשוב,

אתם רוצים להפריע גם לה? נתון כל כך חשוב כמו באמת שהחוק של האיזוק האלקטרוני עובר בקריאה ראשונה,

למה הוא לא עבר? למה לא סיימתם את החקיקה?

שנייה, הוא יעבור את החקיקה. סיימנו, אבל אורנה, אורנה, לפני שבועיים. חברת הכנסת אורנה,

אבל אתם יודעים, גם אתם יודעים שהנשים שנרצחו, לפחות אלה שבתקופה האחרונה, כנראה שהאיזוק לא באמת היה עוזר להן, אבל בואי נגיד שזו האמת, שימותו נשים, לא נורא. לא, לא, שנייה.

אני רוצה לומר, אז למה את מחכה,

אני אגיד לכם מה, מאוד מכאיב לי השיח הזה. את החוק הפרוע הזה. אני חושבת שהחוק הזה, תקשיבי, אני לא אביא חוק שאני לא מאמינה בו. אני מאמינה שהחוק הזה הוא חוק שמאפשר, אולי בפעם הראשונה, מירב, לתת שוויון לכלל הנשים במדינת ישראל.

ואת יודעת יפה מאוד שיש מקרים שנשים דווקא מצד מסוים, או שנראות, הרי את יודעת את זה. מי כתב את החוק הזה?

כתבת אותו? את יודעת איזה תקרות זכוכית עומדות בפני נשים מסוימות. די, כמה אפשר לספר את הסיפור הזה?

נכון, פתאום יש משהו, לקחו קצת

תאפשרו את זה, תהיו ישרים,

לא אמרתי לך,

לא אמרתי לך.

אתם מדברים על נשים וההערכה שלכם לנשים וכבוד לנשים? זה לא מכבד נשים, הדיבור הזה. זה לא מכבד.

אני רוצה לומר, אני יודעת שהחוק הזה הוא חוק חשוב. הוא חוק שמביא בשורה עבור אזרחיות במדינת ישראל, כלל האזרחיות, לימור, תסבירי מה הייתה הבעיה, מה הייתה הבעיה?

החוק לא שינה שום דבר. להפך, הוא הגדיל פי שישה את התקציב שהיה עד עכשיו. כל השקרים האלה, אי-אפשר להדהד אותם. אתם יודעים מה? תלכו, תראו את החוק,

תודה, חברת הכנסת הר מלך.

חברי הכנסת, נעבור להצבעה. חברי הכנסת, אנחנו נעבור כעת להצבעה. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. הצעת חוק, אלמוג, אין לך מושג על מה מדובר. הצעת חוק לקידום הנשים בישראל, התשפ"ג 2023, 3670,

חבר הכנסת רון כץ, אתה בקריאה ראשונה. חבר הכנסת אלמוג כהן, לא באמצע ההצבעות. תודה רבה. חבר הכנסת רון כץ, אתה בקריאה שנייה. חברת הכנסת יסמין פרידמן, תודה. הצעת חוק לקידום הנשים בישראל של חברת הכנסת לימור סון הר מלך,

בושה וחרפה. בושה, חבר הכנסת אלמוג כהן, קריאה ראשונה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לקידום הנשים בישראל,

להלן תוצאות ההצבעה: 56 בעד, 48 מתנגדים. אני קובע שהצעת חוק לקידום הנשים בישראל של חברת הכנסת לימור סון הר מלך התקבלה בקריאה הטרומית ותעבור לשם הכנתה לקריאה הראשונה בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. חוקה, חוקה. ועדת חוקה.

ועדת הפנים. היא תעבור לוועדת הכנסת לשם קביעת ועדה. היא אמרה פנים. תודה רבה. אין הודעות אישיות כרגע. נעבור לנושא הבא בסדר-היום, לא אחרי החוק הזה. כבר התחלתי את הנושא הבא. הצעת חוק הרבנות. גם היא ביקשה להשיב, וזה לשיקול היושב-ראש. סליחה, חברי הכנסת, נא לשבת. מירב, אין צורך. תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב, חבר הכנסת הרצנו, לא סרט. על פי התקנות, צילום, לא וידיאו. תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי, חבר הכנסת רוטמן, אנחנו רוצים להמשיך בסדר-היום. חברות הכנסת, תודה רבה. אני רוצה להמשיך בסעיף הבא שעל סדר-יום, הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון, ייצוג הציבור באספה הבוחרת), של חבר הכנסת משה טור פז. בבקשה. אפשר להנמיך בבקשה את הדציבלים ולהירגע? אפשר לצאת קצת לשתות קפה ולאפשר ליוזמי החוק להציג את הצעת החוק, קואליציה ואופוזיציה כאחד.

אני? אני, שבגיל 13 וחצי יצאתי לעבוד? אני, חברת הכנסת מירב, את בקריאה שנייה. חברת הכנסת מירב, חברת הכנסת מירב בן ארי, קריאה שלישית. נא לצאת. נא לצאת.

קראת לי בקריאה שלישית? כן, את לא מקשיבה. אפילו להקשיב לקריאות את לא שומעת.

אם הייתי יודעת שאני בשנייה לא הייתי מגיעה לשלישית. תשאלי פה מסביב אם לא קראתי ברור, יותר ממה שקראתי. תצאי לכמה דקות להירגע ותוכלי לחזור. באמת לא שמעתי את השנייה.

תצאי לכמה דקות ואאפשר לך לחזור. אז תחזיר אותי אחרי זה, כי באמת לא שמעתי. (חברת הכנסת מירב בן ארי יוצאת מאולם המליאה.) תודה.

אתם רוצים לאפשר לחבר שלכם מהאופוזיציה להציג את הצעת החוק שלו או שאתם רוצים גם לא להפריע? תודה רבה. בבקשה, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לא כל החוקים הדתיים הם רעים, גם לא כולם הם טובים. בואו נדון בכל אחד לגופו של עניין. אז אחרי שדחינו את הבחירות לרבנות הראשית לשם דיל, קומבינה, לתת לאח-של את התפקיד האחד ולבן-של את התפקיד השני, כשהרב ההוא יסיים את תפקידו, כי הוא לא הסתדר, ואחרי שעבר, לבעלה של תמר זנדברג. תודה, חברת הכנסת קטי.

ואחרי שעבר, אני יוצאת.

ואחרי שעבר פה החוק שנותן,

וגם משפחת לפיד. תודה רבה. חברת הכנסת קטי, את בקריאה שנייה. אני רוצה שיבינו אנשים, תודה. אמרת את דברייך.

שחבר מרכז ליכוד לא יכול להיבחר. לא יכול. בטופס זה כתוב. המקופחים עלי אדמות, אחרי שעבר חוק טבריה שמתיר לראש ועדה קרואה, בלי שמות ובלי קשר,

בסטי של מישהו, להתמודד על ראשות העיר, כי הוא לא נבחר בבחירות דמוקרטיות, אז הוא יקבל שימוש במשאבים ונקודת פתיחה גבוהה יותר וחזקה יותר.

כי אפשר. תראו, אני שומר כשרות, אני אוכל בד"ץ, גם צהר. מה חושב הציבור בישראל על שירותי הדת שלנו? מה הוא חושב על משגיחי הכשרות? יש בארץ כמה אלפי משגיחים, ורובם עושים עבודתם נאמנה, אבל כמה מגיעים בגלל היכולת וכמה בגלל הקשרים? כמה מהציבור הכללי בישראל נהנה מהמצב הזה? מה חושב הציבור שלא שומר כשרות על ההחלטות שמתקבלות עבורו? מה קורה בעולם הנישואים? מה קורה בימים הלאומיים הדתיים? מה בין הזרמים הדתיים? עמדתי כאן לפני קצת יותר משנה בכנסת הזאת,

עם ממשלה אחרת, והצעתי למה החוק הזה נחוץ. אז עברה קצת יותר משנה, והגיע שוב הזמן להסביר מדוע הוא נחוץ. הצעת החוק הזאת מבקשת להחזיר את הרבנות לעם. כן כן, השר קרעי, הציבור יקבע. יש לנו כאן גוף דתי שהחלטותיו משפיעות על כלל האזרחים, אם הם ירצו ואם לא, אז בואו ניתן לציבור לקבוע מי יהיו רבניו. אני מציע, אולי תגיש את הצעת החוק הזאת לנשיא בית המשפט העליון. הוא משפיע הרבה יותר מהרב הראשי.

אני מציע מצד אחד להגביה את הרף לרב הראשי, שיהיה בעל כושר לדיינות. הרי אחד הרבנים הראשיים יעמוד בראש בית הדין הרבני, אבל הוא לא צריך להיות דיין, אבסורד. אני מבקש שהבחירות יהיו גלויות. בואו נראה מה אומר הגוף הבוחר. והצעת החוק מבקשת, וזה החלק השלישי, לגוון את הגוף הבוחר כך שהוא יכלול ציבורים נוספים, שלא השתתפו בו עד היום. הגיוני, לא? הרי אנחנו בממשלת ימין על מלא מלא, נכון, קרעי? מה זה מלא? מה הציבור רואה כשהוא מסתכל עליכם בין חוק החמץ לווק השרוולים וקומבינות בשם האל? אז בוא נניח בצד את חילול השם, ובוא ניתן לאנשים לראות מי בוחר את הרבנות שלהם. אנשים רוצים קשר לקדוש ברוך הוא, אבל אם יש ירידה מתמדת בשיעור המתחתנים ברבנות באחוזים, 20% פחות אחרי שמנרמלים את האוכלוסייה, זו לא ירידת הדורות, זו לא היחלשות של המסורת, זו פשוט הבעת אי-אמון. כן, השר קרעי. אני בעד ששר הדתות יקים לו ועדה של תשעה חברים, כמו שעושים לעליון,

והוא יבחר את הרב הראשי.

הוא משפיע הרבה יותר. אתה יודע מה מדהים? לפני רגע בחרתם את הנציג שלכם לוועדה הזאת. מה זה קשור? מה

יש לכם רוב, ואתם לא מפסיקים להתבכיין על זה.

לא מפסיקים להתבכיין. כל מה שיצאתם פה, חבר הכנסת טור פז, אתה יודע מה, גם השר לוין פה.

אבל דחינו אותו, השר לוין. אתם לפני שבוע העברתם חוק שדוחה את הבחירות לרבנות, כי מה לעשות, אח של דרעי והבן-של לא מסתדרים, אז הינה, עכשיו אפשר לבחור. שנה קדימה. זאת אומרת שאפשר לשנות, נו, באמת. אתה יודע מה, אתה יודע מה היית צריך לענות לי? היית צריך להגיד לי שאתה דווקא, לזכותך ייאמר, הרי תמכת גם בשינוי הרכב הוועדה למינוי דיינים כדי להכניס את השר אלקין בחוק פרסונלי, איזה פרצוף זה? הצבעת או לא הצבעת? אדוני שר המשפטים, אם היה אי-אמון בבית המשפט כמו שיש אי-אמון ברבנות הראשית, בממסד הדתי, יש יותר. אי-אמון בעסקות, בקומבינות, בשיטת המאכערים, ודווקא בדברים של קידוש השם. הלוואי שהיו מאמינים במוסדות הדתיים שלנו כמו שהיום אנשים מוכנים להילחם בשביל בית המשפט.

ואת זה אני אומר כאדם דתי. הרי רוב תושבי ישראל, להבדיל ממני, הם לא אנשים דתיים, הם לא אנשים חרדים. הם מסורתיים או חילונים. מתי הם באים לרבנות? שוב, הרי החרדים לא באים לרבנות.

אנשים כמוני ואנשים חילונים, כשהם מתחתנים או כשהם צריכים את התעודה במסעדה ברבנות או כשהם קוראים על כל מיני קומבינות שעולות וצפות. אז מה ליהודי חילוני ולרבנות הראשית? מה ליהודי שהוא לא שומר מצוות ולכל הדברים האלה? זו הסיבה שנוסף לשקיפות ולהעלאת הרף, אני מציע בחוק הזה לשנות את הייצוג. הרי בתפקידים רבים עמד כאן שר בשבוע שעבר ודיבר על גיוון הייצוג. אנחנו רוצים יותר נשים במשרות בכירות, יותר נשים בפוליטיקה, בצבא, יותר מזרחים באקדמיה, יותר ערבים בהייטק, יותר יוצאי אתיופיה בכל התפקידים, עולים מחבר המדינות,

אז כל ההפיכה המשטרית שלכם עובדת על ייצוג, לא? אנחנו רוצים להחזיר את הכוח לעם, ככה אמרתם, ישראל השנייה, פריפריה. גוף שכולו חרדים מייצג את כולם? אני שואל ברצינות. זה ייצוג של העם? אתם אומרים על השופטים שהם שמאלנים, שהם אשכנזים, אז מה עם ההרכב של הרבנות? שם כולם זהים במראם, בדעותיהם. לא, חברים. הרבנות גם היא צריכה להיות חלק מעם ישראל. היא משפיעה על החיים האזרחיים כמעט כמו בית המשפט. היא מייצגת את הדת היהודית. צריכים להיות אנשים חילונים בגוף המייצג, צריכים להיות אנשים מכל גווני העם.

הרב צריך להיות יהודי שומר מצוות, תלמיד חכם עם ידע ויכולות גבוהות בתורה, אבל אני מציע שבגוף הבוחר יהיו יותר נשים, יותר חילונים, יותר צעירים, יותר סטודנטים, אלה שצורכים את שירותי הרבנות הראשית. הם מקבלי השירות של הגוף הזה,

משרת בישראל את החילונים, את המסורתיים ואת הדתיים. אולי שלפיד יבחר. אולי אתה תבחר. אני מציע שאני אמשיך. מה אנחנו מציעים? להגביה את תנאי הסף, שראשי רבני ישראל והאנשים שעומדים בראשות בית הדין הגבוה יהיו דיינים או לפחות בעלי כושר לדיינות, בעלי ההסמכה הרבנית הגבוהה ביותר, עם הידע התורני הרחב ביותר. הרי ככה אנחנו רוצים את הרבנים הראשיים שלנו. נשיא בית המשפט העליון לא יהיה עורך דין? ראש הדיינים יהיה דיין. הגיוני, לא? אנחנו רוצים בקיאים בתורה, אנחנו רוצים מגוון קצוות, אנחנו רוצים להיות קשובים לרחשי העם. והשקיפות, השקיפות בבחירה, אני מציע שבבחירה הזאת, אותם 120 אנשים שיבחרו, יבחרו בגלוי, שנדע מה הם בחרו, שבחירתם תהיה על פי מצפונם. חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת באה להרחיב את ההשפעה של החברה הישראלית בתחום היהדות. יהדות לכולם. אבסורדי בעיניי יהיה שדווקא חברי כנסת שרוצים לחזק את הזהות היהודית של מדינת ישראל לא יתמכו בה. הגיע הזמן לקרב את היהדות לעם ולקרב את העם אל היהדות, כי זה בידיים שלנו. זו הצעה שלנו. זה תלוי בנו. בואו ננגיש את היהדות שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. בואו נסלול את הדרך. אני קורא לכם לתמוך בהצעת החוק הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת משה טור פז. אני רוצה להזמין את השר לשירותי דת חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי להשיב בשם הממשלה. טור פז, באמת נראה לך שניתן ליש עתיד להתערב לנו בקואליציה שלנו במינויים של הרב הראשי לישראל? ליש עתיד? עכשיו אמרת את כל הבעיה במשפט אחד. אתה חושב שאתה היהודי היחיד פה, שכל ה-120

כשם שאני לא נותן ליש עתיד לשנות את, לא פחות שלי, לא פחות של יוראי הרצנו, לא פחות של מיכל שיר, לא פחות של נאור, כולם יהודים לא פחות טובים ממך. מי שקבע את הגוף הבוחר הזה זה לא אני וגם לא החרדים. זה קבוע בחוק, ולכן לא ניתן לשנות את כללי המשחק. זה הכול. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, ראש העיר היקר הרב בוסו. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת טור פז, האמת היא שאני שמעתי את כל דבריך בקשב רב. אפילו כתבתי לי פה נקודות, והאמת, יצאתי מבולבל. למה? אם זו הייתה הקדנציה הראשונה של חבר הכנסת טור פז, והוא מגיע האמירות "וכל נתיבותיה שלום", אמירות של אחדות, של אהבה, בוא נקרב, אז הייתי אומר, ובפרט בהיכרות הטובה שלי איתך: תשמע, בא חבר כנסת, רוצה שהכול יהיה בשלום ומציע הצעות. בוא נתמודד איתן. אבל אתה היית חבר בקואליציה. איפה נעלמו אז "וכל נתיבותיה שלום"? הלכתם יחד עם השר לשעבר כהנא, שנמצא פה, חבר הכנסת כהנא, ויחד עם קואליציה שלמה, וכל הדגל של "נתיבותיה שלום" לא היה נר לרגליכם קדנציה שלמה. כשאתם הלכתם לשנות את הרכב הוועדה למינוי דיינים, הוספתם, שיניתם בוועדה בשביל לסדר ג'ובים פוליטיים. כולם זוכרים גם את השמות, אין פה סודות. עשיתם את זה, אתה יודע מה?

מעל הפודיום הזה, בלי להסתיר, לא לאח שלו, לא לדוד שלו. תן שמות. אילו שמות? תן שמות. אני כבר אגיד לך, אם צריך שמות. חבר הכנסת אלקין ייכנס עוד כמה דקות ואני אבקש שירענן את הזיכרון שלנו. אני מזכיר לך שהשארנו את עובדי המועצה, רגע, רגע.

אבל אתם, מה שאתם עשיתם, שיניתם את הוועדה למינוי דיינים כמו שבא לכם, איך שנראה לכם. לא התחשבתם ב"נתיבותיה שלום"; לא התחשבתם בלעשות אחדות בין כולם. יותר מזה, כשאתה הבאת את מתווה הכשרות, לא חשבת על ציבור שלם שיותר לא יאכל רבנות, ציבור שלם שלא סמך על הכללים שהתוויתם. כשאתם ניסיתם, זה שקר, זה שקר. לא המצאנו שום כלל.

ההפך, רצינו לתת לרבנות הראשית לקבוע את הכללים. איזה שקר.

אז למה הרבנות הראשית התנגדה? מי שרצה להביא כוח לרבנות הראשית, למה הרבנות הראשית התנגדה?

אנחנו הסכמנו להסיר את כל אלפי ההסתייגויות אם תיתן זכות וטו לרבנות, ואתה לא הסכמת.

לא הסכמת.

הסכמנו להסיר את כל ההתנגדויות אם יהיה וטו לרבנות הראשית, ולא היה. לא נתתם את זה. הקואליציה שלכם עם לפיד ובנט, אנחנו לא יודעים איפה הוא היום,

רציתם לרמוס. ממה אני משתגע? כשאתם מדברים על "כל נתיבותיה שלום", וחבר הכנסת טור פז,

מדבר על החזרת הרבנות לעם, ריבונו של עולם, אני מכיר את רבני הערים, מכיר את רבני ישראל, מכיר את מועצת הרבנות הראשית. להחזיר את הרבנות לעם?

אתם הרחקתם, ניסיתם להרחיק את העם מהרבנות, את הרבנות מהעם. אבל הרבנות היא חזקה, היא יציבה, היא מחוברת לעם. היא נמצאת עם העם.

הרבנות הראשית, לא לחינם אתה את רואה רבני ישראל, את האהדה הגדולה שהיא מקבלת, כל רב במקום שלו: רבני היישובים, בעזרת השם, רבני המושבים שיהיו, רבני השכונות שיתווספו.

רוב האנשים אפילו לא יודעים מי הרב שלהם.

רוב האנשים לא יודעים מי הרב של העיר שלהם.

רגע, רגע. קודם כול, שנייה. תראה, עשינו, בדקנו. לא עשינו בכל העולם. אתה שואל על אנשים שהם לאו דווקא דתיים. קודם בארץ, אחרי זה לעולם. לא, אני מדבר על הארץ.

אמרת: ועשינו סקר בכל העולם. לא, אני לא בדקתי כל עיר ועיר. אני רק אומר לך, כשאתה מדבר על רבני ישראל, על האהדה שהם מקבלים, על החיבור שהם מקבלים,

מה אני רוצה לומר? יותר מזה, אתם אומרים, וחבר הכנסת טור פז, אני מצטט מדבריך: החרדים לא באים לרבנות. להזכיר לך שבקדנציה הקודמת, כשבאו לרמוס את כבודה של הרבנות במתווה הכשרות חבר הכנסת כהנא, אתה יודע את זה, כשאתם באתם אלינו בשביל, אמרתם: הרי מי היה נהנה מזה? הבד"צים. אנחנו נלחמנו על כבודה של הרבנות. וכשאני, במשרד הדתות, הולך לקדם מתווה שיחזיר את הכבוד האמיתי של הכשרות לרבנות הראשית ולמועצות הדתיות, אז זה נקרא להגיד שהחרדים לא באים לרבנות? כל חרדי שמתחתן, איפה הוא מתחתן? איפה הוא רשום? במועצות הדתיות.

אני חרדי, תלמיד ישיבת חברון, התחתנתי דרך המועצה הדתית,

התחתני באולם שמחות, כמו כל עם ישראל, ואני נרשם כמו כל עם ישראל, בדיוק כמו אדם שמתחתן ובסוף נרשם במועצה הדתית. הכי חשוב, את יום הנישואין שלך אתה זוכר? חסר לי שלא. יש דברים שבהם לא מתבלבלים.

ההזמנה לחתונה אז לא הגיעה אלינו בדואר.

חברת הכנסת מירב בן ארי יכולה לחזור למליאה. בקיצור, אז להגיד שהחרדים לא באים

הרי החרדים ישבו כאן באופוזיציה שנה שלמה ונלחמו על כבודה של הרבנות. נלחמנו על מתווה הכשרות בשביל להחזיר את הכוח האמיתי לרבנות ולמועצות הדתיות. זה מה שאנחנו עושים עכשיו במשרד הדתות, זה נכון גם בנישואין ונכון גם בכשרות. אז מה הפירוש להגיד שהחרדים לא באים לרבנות? דיברת על בחירות חשאיות. למה הבחירות לא גלויות?

היום בבוקר, לפני כמה שעות, כולנו הצבענו פה בבחירות לוועדה למינוי שופטים,

למה לא הגשתם אז הצעת חוק שהכול יהיה גלוי? למה בכלל כל הבחירות? הרי אם אנחנו רוצים בחירות אמיתיות, הרי אם זה היה בחירות גלויות, מה היו אומרים לנו? ההוא פחד מההוא, זה פחד מההוא. ממש לא נכון. הבחירות האלה הן בחירות חשאיות כי אלו בחירות אמיתיות. יש לך גוף בוחר, והגוף הבוחר הזה, בוא נדבר על הגיוון שלו. אני לא ספרתי כמה דתיים נמצאים בגוף הבוחר וכמה לא. מה פירוש "לגוון את הגוף הבוחר"? הרי אתה יודע, וחבר הכנסת כהנא ודאי יודע, שהגוף הבוחר מורכב מעשרות רבות של ראשי ערים, שהם לא בהכרח דתיים, חלקם הגדול לא. יש בגוף הבוחר ייצוג.

הלוואי, תראה לי בוועדה למינוי שופטים כזה גיוון. תראה לי בוועדה שתמנה את נשיא בית המשפט העליון כזה גיוון. אין היום תהליך יותר מורכב מאשר מינוי של רב, ודאי רב ראשי לישראל. תראה לי מקום עם 150 בגוף הבוחר. ויותר מזה, הרי אנחנו דחינו את הבחירות לרבנות הראשית כי היה חשוב לנו הגיוון הגדול ביותר, גם בערים הגדולות, שאין להן ייצוג, כמו ירושלים, כמו תל אביב, כמו חיפה. אבל זה רב, אנחנו נעשה את הכול. חבר הכנסת כהנא, אני עומד כאן ואני אומר לך, בעזרת השם, אנחנו, מייד אחרי הבחירות לרשויות המקומיות, נעשה מאמצים גדולים. גדולים. ואתה מכיר את המורכבויות בכל הקומות במשרד הדתות. אנחנו נעשה. אגב, המורכבות היא מורכבות מסוימת, כן? אבל אנחנו נעשה מאמצים גדולים מאוד להביא לבחירות לכמה שיותר רבני ערים. אין מושג כזה היום, שלום, אדוני היושב-ראש. שלום, אדוני. אתה רוצה לשמוע את התוצאות או אחרי שתסיים? תוצאות. יש מתח גדול. קודם כול נעצור לך את הזמן, ואז תוכל להמשיך. חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד להקריא את תוצאות ההצבעה שהתקיימה לוועדות השונות. לוועדה למינוי שופטים הצביעו 119, מספר הקולות הכשרים, 118, נבחר ברוב של 86 קולות חבר הכנסת יצחק קרויזר. חבר הכנסת רון כץ קיבל 12 קולות וחבר הכנסת עידן רול, קול אחד. לוועדה לבחירת נציג הכנסת לוועדה לבחירת דיינים הצביעו 119. 118 קולות כשרים. בעד חבר הכנסת אליהו ברוכי, 81, נגד חבר הכנסת אליהו ברוכי,

לפיכך נבחר חבר הכנסת אליהו ברוכי. לוועדה לבחירת שלושת נציגי הכנסת לוועדה לבחירת קאדים הצביעו 119. 118 קולות כשרים. בעד חבר הכנסת ינון אזולאי, 80 קולות, נגד, ארבעה. בעד חבר הכנסת אחמד טיבי, 87 קולות,

15. בעד חבר הכנסת מנסור עבאס, 82 קולות,

13. לפיכך נבחרו שלושת החברים ינון אזולאי, אחמד טיבי ומנסור עבאס לוועדה לבחירת קאדים. לבחירת נציגי הכנסת לוועדת המינויים לקאדים מד'הב הצביעו 119. הקולות הכשרים, 118. בעד זהר אל דין ח'טיב, 101,

חמישה. בעד מהדי נסר אל דין, 98, נגד, חמישה. לפיכך נבחרו שני החברים שהעמידו את עצמם לבחירה, זהר אל דין ח'טיב ומהדי נסר אל דין. ברכות לזוכים, ומי ייתן שייצאו תחת ידיכם בחירות טובות. תודה רבה כמובן לחברי ועדת הקלפי, שהצליחו הפעם בספירה אחת להביא את התוצאות ביעילות ובמהירות. תודה לכל חברי הכנסת שהשתתפו. השר מלכיאלי, הזמן שלך, בבקשה. אני אצטרף לברכות לחבר הכנסת קרויזר, חבר הכנסת ינון וחבר הכנסת ברוכי, אה, וגם חברי הכנסת אחמד טיבי ומנסור עבאס. אדוני היושב-ראש, אני אמשיך את הדברים. עכשיו אני רוצה להמשיך להתייחס למה שעוד אמרת, חבר הכנסת טור פז. דיברנו על בחירות חשאיות.

כמו שאתה מבין, כמו שקודם, התוצאות שהוקראו עכשיו, לא ביקשנו מעולם שהבחירות האלה יהיו גלויות, לא ידוע לי שביקשו. זאת אומרת שאם רוצים באמת בחירות אמיתיות,

אם הבחירות לא היו חשאיות, יכול להיות שקארין אלהרר לא הייתה נבחרת בפעם שעברה, וזה לא טוב לך, אתה כן רצית שהיא תיבחר, אז אי-אפשר שהבחירות יהיו גלויות רק בחלק. אגב, אני זוכר עוד פעם שהקואליציה הפסידה. היה חבר כנסת אכרם חסון, אם אינני טועה, מישראל ביתנו, שגם היה מועמד לוועדה למינוי קאדים. הוא היה נציג שלנו, של הקואליציה, וגם הוא נבחר.

סליחה, מכולנו, נכון, וגם הוא נבחר.

בקואליציה איתנו.

זאת אומרת לא בטוח שגם אתה רוצה שהבחירות האלה יהיו גלויות. וחבר הכנסת כהנא, הצטרף פה עכשיו חבר הכנסת אלקין. קודם דיברו פה על השינוי שהיה בוועדה למינוי דיינים, למה זה לא היה. אמרתי לחבר הכנסת כהנא שאני לא זוכר פרטים, ועוד מעט יגיע חבר הכנסת אלקין, אפשר לשאול אותו למה שינו את הוועדה למינוי דיינים.

אתה תוכל להעשיר את ידיעותיו.

אדוני השר. רגע, עוד לא שכנעתי את כולם. ובכן, אני באמת רוצה לסכם, אדוני היושב-ראש, ברשותך.

איפה אופיר?

לא, אני רוצה לסכם את הדברים.

חבר הכנסת נאור, יש לך נטייה שכשאני עולה, אתה ישר כל הזמן גורם לי לגמור לדבר. אני רוצה לדבר בארוכה. הרב מלכיאלי, השר מלכיאלי, משפט סיכום. אתה רוצה, עכשיו אתה רוצה גם לשלוט בשעון? אז אני מבקש מחבריי חברי הכנסת לדחות את הצעת החוק מהטיעונים המקצועיים שדיברתי עליהם כאן באורך רב. זכות התגובה לחבר הכנסת משה טור פז. אדוני שר הדתות, השר מלכיאלי, חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, תראה איזה אבסורד יש כאן. מה ביקשנו? בוא נניח בצד את האנונימיות וקח את שני הסעיפים הנוספים, שהרב הראשי יהיה דיין, שיהיה דיין. הוא הרי חמש שנים עומד בראשות בית הדין. מן הראוי שהעומד בראשות בית הדין, יעמוד בראשו דיין. אבל יותר חשוב מזה, הבחירות לרבנות הראשית, כמו שאמרתי קודם, משרתות בסופו של דבר שני ציבורים בישראל: את הציבור החילוני-מסורתי ואת הציבור הדתי. מי צורך את הרבנות? השר קרעי, שאוכל מהכשרות של הרב מזוז? אתה, השר מלכיאלי, שאוכל בד"ץ בית יוסף? אולי השר גולדקנופ?

מי צורך כשרות של הרבנות, רק רבנות, לא בד"ץ? לא, רק מה שכשר. מי שאוכל כשרות של הרבנות זה מתן כהנא, זה אני, זה אלעזר שטרן, חילי טרופר, דבי ביטון, אורית פרקש, פנינה תמנו. חברים יקרים, צרכני הרבנות הראשית צריכים לקבל מקום בוועד הבוחר, בגוף הבוחר, לפי הצריכה שלהם, אבל אין להם אותו. הרי אתה יודע, השר מלכיאלי, שאם היום נשאיר את הגוף הבוחר כמו שהוא, ש"ס שולטת בו. אבל מה לעשות, רוב האנשים שצורכים אותו הם לא מצביעי, גם מצביעי ש"ס, אבל רובם לא. ולכן מן הראוי, וזה כן דומה הדין לנידון, שניתן לאנשים שצורכים את הרבנות, ושאנחנו רוצים שיצרכו אותה, לקבל מקום משמעותי יותר בגוף הבוחר, אבל אין להם אותו היום. זה מה שבאה ההצעה שלי לעשות.

תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק של חבר הכנסת משה טור פז, הצעת חוק הרבנות לישראל (תיקון, ייצוג הציבור באספה הבוחרת), התשפ"ג 2022. אנחנו ניגשים להצבעה, כולם למקומות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הרבנות לישראל (תיקון,

33 בעד, 53 נגד. אני קובע שההצעה הוסרה מסדר-היום ולא התקבלה. חבר הכנסת מתן כהנא, הודעה אישית, בבקשה. חמש דקות. אדוני השר מלכיאלי, אתה פה בדבריך פנית אליי ואמרת שאני באתי לפגוע ברבנות הראשית. לא באתי לפגוע, פגעתי.

האם כבוד השר יודע שהמצב החוקי היום הוא שכל רב מקומי יכול לקבוע מה זה כשרות באזור שלו? כל רב מקומי עושה מה שהוא רוצה בענייני כשרות.

בוא נדבר על המצב האבסורדי הבא: דמיין שיש שדה שגדל בו ברוקולי. שתי משאיות עומדות ליד השדה הזה ומעמיסות את הברוקולי. משאית אחת נוסעת למפעל סנפרוסט, משאית שנייה נוסעת למפעל פרי גליל בחצור הגלילית. הרב של סנפרוסט, שבאזור של סנפרוסט, מתיר לשווק את התוצרת הזאת, והרב של חצור הגלילית, הרב שמואל אליהו, שיש לי אליו הערכה רבה, מעריך אותו, מכבד אותו, אוהב אותו, הוא חושב שאי-אפשר לשווק את התוצרת הזו. שני רבנים, כשרות של הרבנות הראשית לישראל, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אני בחיים, בחיים לא נגעתי בהלכה, אף פעם לא נגעתי בהלכה, ולכן אני אומר שיש פה איזה מצב אבסורדי. אני אומר: או שיש רב אחד שמחמיר מדי ופוגע בחברה מסחרית, או שיש רב אחד שמקל מדי ובגללו אנחנו,

אוכלים חרקים. אני, מה רציתי לעשות, בניגוד למה שאתה אומר? אני רציתי סוף-סוף לסדר את זה, שרק הרבנות הראשית תחליט מה זאת כשרות,

זה מה שאני רציתי לעשות. מה קרה, הרב מלכיאלי? שהרבנות הראשית לא הסכימה לשתף פעולה. מההתחלה הרבנות הראשית לא הסכימה לדבר. מה קרה אחרי שהרבנות הראשית לא הסכימה לדבר? אמרתי: תקשיבו, אני לא רוצה לגעת בהלכה, לא נוגע בהלכה. אני רוצה שרק רבנים שכשירים ומוסמכים לכך, הם יקבעו מה זה כשר. מה נעשה?

אני גם לא רוצה שכל רב מקומי יחליט לבד מה זאת כשרות.

לא רוצה שכל רב מקומי יחליט מה זאת כשרות. אז מה אמרנו בלית ברירה? ואמרתי את זה כל הזמן, מהיום הראשון. אמרתי: בלית ברירה, אם יבואו שלושה רבנים, את הרבנות. תקשיב רגע. שלושה רבנים שעסקו או עוסקים בכשרות, הם יקבעו תקן, ואז גופי כשרות פרטיים יוכלו לעבוד לפי התקן של הרבנים האלה. אני כל הזמן אמרתי: חברים, אני לא רוצה את זה, תעזרו לי להוציא את זה מהחוק. לא רוצה את הדבר הזה. הרבנים הראשיים לא רצו. אני אומר לך, הרב מלכיאלי, רפורמת הכשרות שלי, תבדוק אותה לעומק.

עוד לא ביטלתם כלום, כנראה שהיא לא כזאת רעה. נדחה. זה שאתה דוחה כל פעם, זה לא מבטל.

אני מזכיר לך גם שהסיפור הזה שרב יכול במקום אחר עדיין בתוקף, עדיין בתוקף: רב של רמת גן יכול בתל אביב, רב של חיפה, אם היה, יכול לתת בתל אביב. בוא נמנה. אם היה, אם היה. עכשיו אני אומר את הדבר הבא, כל הזמן אמרתי את זה: בסוף אני רוצה מאוד לחזק את הרבנות הראשית, רוצה שהתקן יהיה רק של הרבנות הראשית, רוצה שרק הרבנות הראשית תקבע מה זה כשר, רק שהרבנות הראשית מ-day one לא הסכימה לשתף פעולה,

ואני לא רוצה לקבוע מה זאת כשרות, כי כבוד השר לשעבר כהנא לעולם לא נוגע בהלכה, אני רק נוגע במבנים, בקונסטרוקציה, אז אין מה לעשות. שנינו יודעים טוב מאוד שהרפורמה הזו הייתה מעלה את רמת הכשרות פלאי-פלאים. אבל הרבנות הראשית היא שקובעת מי יכול לעסוק בכשרות. צהר, אם הרבנות הראשית מאשרת להם לעסוק בכשרות. לא, הרב, תקשיב רגע. מה זאת הרפורמה? הרבנות הראשית, תחשוב על הרעיון הזה, תפתח אותו ותעשה רפורמה, הופכת להיות רגולטור, הרגולטור העליון שקובע מה זה כשרות. הרבנות הראשית היא שמעניקה את הזכויות לעסוק בכשרות, והרבנות הראשית היא למטה מפקחת שהכשרות ניתנת כמו שצריך. באמצע גופי כשרות פרטיים נותנים כשרות.

אם אתה לא יודע, כך הרבנות הראשית נותנת כשרות לכל מה שמגיע מחו"ל. כל האוכל שמגיע מחו"ל, כך הרבנות הראשית נותנת לו כשרות. הרבנות הראשית מאשרת לגופי כשרות פרטיים, שמרוויחים כסף מכשרות, לעסוק בכשרות,

חלקם פח אשפה, חלקם גופים שהם פח אשפה, הרב, מתן כהנא,

הרבנות הראשית,

כמה מפקחי כשרות, אם הרבנות מאשרת, כבר עכשיו. יש לרבנות הראשית על כל עשרות המדינות, אלפי המפעלים ועשרות אלפי המוצרים שמיובאים לארץ בכשרות? כמה מפקחים יש? לא, שנייה. זה, אני חייב להגיד לך. בשגרה, אתה לא הסכמת שהרבנות תקבע, יש לי עוד שתי, כבוד השר, יש לו עוד חצי דקה. בשגרה היו שני מפקחים. מאז הקורונה, אתה לא הסכמת, לא, לא.

יש מפקח אחד.

לרבנות הראשית לישראל, על כל מה שקורה בעולם, יש מפקח אחד, ולכן אל תספר לי סיפורים. זו בדיוק השיטה שבה הרבנות עובדת,

והיא רק עושה את זה לא טוב. הרבנות עושה את זה לא טוב, כי בסוף היא נותנת לגופי כשרות פרטיים,

רישיונות לעסוק בכשרות, והיא לא מפקחת עליהם.

תודה לחבר הכנסת כהנא.

אנחנו עוברים להצעת חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה) (תיקון, הרחבת הסיוע). למי מתאים יותר חוק כזה מאשר לחבר הכנסת בועז טופורובסקי.

יושבת-ראש הקואליציה שהייתה אז, באה אליך ואמרה לך: הם מוכנים להוריד את כל ההסתייגויות, רק תאפשר שהרבנות תקבע,

אני מתחיל את השעון רק אחרי שתפסיק להפריע.

עכשיו יהיה שקט. תנו כבוד. תהיו בשקט. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברי וחברות הכנסת, בשלהי הממשלה הקודמת הגיעו אליי יהודה ורבקה דרסינובר. הם סיפרו עלי בנם אריאל, שמת באוגוסט 2018 בתאונת דרכים. הם אמרו לי איך הטיפול של המדינה עזר להם ואיך זה שהפסיקו אותו בגלל מחסור בתקציב, זה פגע בהם וביכולת שלהם להשתקם. הם סיפרו לי על עוד משפחות, אפשר להקשיב לנאום, בבקשה, ולא להפריע? ועוד בעיות, והתחלנו תהליך, כי אנחנו מנסים לעבוד באופן רציני ולא לעשות פוליטיקה זולה על תאונות הדרכים. התחלנו את זה עם שר הרווחה הקודם מאיר כהן, והמשכנו את זה עם שר הרווחה הנוכחי, והייתה תמיכה באיזשהו תהליך ונושאים שחייבים לשפר בהרחבת הסיוע למשפחות של נפגעי תאונות דרכים. הייתה גם תמיכה באוצר.

חצי שנה דוחים לי את החוק כל הזמן ואומרים לי: רגע, רק נסגור איזה משהו, רגע, רק נסגור איזה משהו.

כמרכז האופוזיציה, מעולם לא עשיתי פוליטיקה על הצעות חוק שהן טובות. כשבאו אליי, כל אחד מהחברים בקואליציה, על הצעות שהן טובות, אני לא עשיתי פוליטיקה. שבוע אחרי שבוע אומרים לי: בוא נראה, בשבוע הבא זה יטופל, בשבוע הבא זה יטופל. אני לא מחכה יותר, לא בגלל שלי זה משנה. המשפחה שלי היא משפחה שכולה כבר הרבה מאוד שנים. היא לא צריכה את העזרה הזאת. אבל 200 איש כבר מתו מתחילת השנה, 200 איש, 400 הורים, אלפי חברי משפחה שהמדינה אמורה לטפל בהם. אלה לא נפגעי טרור, אבל זורקים אותם לעזאזל. מדובר על תוספת של 3.8 מיליון שקלים, תוספת שלא אני המצאתי, תוספת שגורמי המקצוע רצו, שסגרו את זה עם האוצר. אני מקווה מאוד שהפוליטיקה הקטנה לא תגרום לך, אדוני השר, לבוא ולהגיד כאן למה צריך לדחות את זה, כי כבר דחינו את זה מספיק. אני מקווה מאוד שבמקום צעקות דביליות, תעשו משהו טוב למען אזרחי ישראל. תודה רבה. סיוע. רגע, חבר הכנסת.

ישיב שר הרווחה והביטחון החברתי הרב יעקב מרגי.

אבל למה לא לענות על השאלה? אי-אפשר לקדם בלי להבין.

עכשיו את יכולה לשאול את השאלה, עד שהשר עולה. אז חכה רגע. אבל למה ירדת? יש כמה שאלות שהן סופר-חשובות לשאול. כבוד השר. צריך, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי, מכובדיי השרים, חברי המציע, לצערי הרב, אנו חיים במציאות שלפיה ברגע אחד חייה של משפחה יכולים להשתנות מקצה לקצה באופן פתאומי, ומאז הם ניצבים בפני התמודדות מורכבת וזרה להם, לאחר שבן משפחה או קרוב נהרג בתאונת דרכים. אובדן בן משפחה כתוצאה מתאונת דרכים הוא אובדן טראומטי, שמערב מורכבות הקשורה לפתאומיות המוות וחוסר היכולת למוכנות הנפשית כתוצאה מכך. ההשלכות נוגעות בכל תחומי החיים, במישור האישי ובמישורים נוספים, כגון תעסוקה,

היחסים עם בני המשפחה,

ומעל הכול, התמודדות עם סוגיות משפטיות מורכבות.

משרד הרווחה מסייע לנפגעי תאונות דרכים על פי חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה), התשס"ב 2002. בשנת 2009 הוקמו מרכזי הסיוע הראשונים, ובהמשך אוחדו עם תחומי סיוע למשפחות שכולות על רקע רצח או אובדנות.

מרכזי הסיוע שהקים משרד הרווחה פונים לכל משפחה באופן יזום, נפגשים עימם ומציגים סיוע שכולל ליווי, טיפול רגשי פרטני,

משפחתי או קבוצתי, וזאת לתקופה של שנתיים. המשרד הקים שמונה מרכזים מרחביים שמכסים את כלל הארץ. מרכזים אלה מופעלים על ידי העמותות "בשביל החיים" ו"מרכז אלה". הטיפול הרגשי מתבצע ברשויות המקומיות, וזאת תוך קרבה גיאוגרפית והתאמה תרבותית ושפתית. לשם ביצוע טיפול נפשי איכותי הקים המשרד תוכניות הכשרה ייחודיות למטפלים בשכול. בשנים האחרונות הוקם מערך הודעות מרות למשפחות, בשיתוף פעולה עם משטרת התנועה. במסגרת זו, בתאונות שבהן יש הרוגים, מגיע קצין משטרה וחובר לעובדות הסוציאליות, והם ביחד אמונים על מסירת המידע למשפחות. משרד הרווחה אחראי לביצוע הכשרות בתחום ולמערך כוננים בכל הרשויות המקומיות. בשליש הראשון של שנת 2023 נהרגו 124 איש בכבישים.

בחודש אפריל השנה נרשמו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 630 תאונות דרכים. נתונים אלה משקפים את הצורך בהרחבת המענה והתמיכה שניתנים לבני משפחותיהם של נפגעי תאונות הדרכים ואת חשיבותו של החוק. הצעת החוק מבקשת להגדיל פי שלושה את התקציב שמועבר למרכז הסיוע לבני משפחותיהם של נפגעי תאונות דרכים.

מוצע לקבוע כי משפחות נפגעי תאונות דרכים יהיו זכאיות לסיוע של המרכז במהלך חמש שנים מיום התאונה, והטיפול לא יארך למעלה משנתיים.

שר הרווחה יהיה רשאי לקבוע הוראות לעניין הארכת תקופת הזכאות כך שתעלה על שנתיים. מבדיקה ראשונית שערכתי במשרד מול גורמי המקצוע האמונים על הנושא, עמדתם הייתה לתמוך בהצעת החוק בכפוף לתיאום החקיקה עם משרד הרווחה ובכפוף לשיפוי תקציבי מהאוצר. הטיפול במשפחות נעשה באופן המוצע בהצעת החוק בהתאם להוראות תקנות העבודה הסוציאלית. כפי שנקבע בהוראה 3.11, הזכאות לסיוע לבני המשפחה תקפה כאשר הטיפול מתחיל לא יאוחר מחמש שנים ממועד הפטירה, הטיפול נמשך שנתיים, ואמור להסתיים לא יאוחר משבע שנים ממועד הפטירה.

ישנו חוק מצומצם עם תקציב מוגבל. לאור העובדה שמשרד הרווחה מעביר מתקציבו חלק ניכר מן התקציב שנדרש לשם הפעלת מרכזי הסיוע, מעבר לתקציב שמועבר על פי החוק, לעמדתי, ככל שיוחלט לקדם את הצעת החוק, נדרש תקציב תוספתי למשרד. כמובן שוועדת השרים לענייני חקיקה, שהתכנסה בשבוע שעבר, דנה בהצעת החוק, והחליטה לדחות את המשך הדיון בשלושה חודשים. עכשיו אני אסביר לכם, רבותיי, חברי המציע בועז: השבוע ישבתי עם ארגון נפגעי עבירות המתה ועם "מרכז אלה". נכנסתי לקרביים של החוק ולאיך שזה מתבצע. אם אני לא טועה, ותקן אותי באחוזים, אתה בטח ותיק, כי אתה מחויב לנושא הזה,

כ-50% מהתקציב הולך לאובדנות, 35% תאונות דרכים ו-15% לנפגעי המתה. הסיוע הוא כמובן ייחודי, אך ניתן באותם מרכזי סיוע. נחשפתי גם לדבר שהוא מתבקש, באה אחת הבנות של הנרצחות ואומרת: סליחה, עד שהתעוררתי מההלם, אני גם עסוקה בתביעות, בהליך המשפטי, אין לי דקה לחשוב על עצמי. בצדק, למה תוך שנתיים? יכול להיות שזה יעלה תוך חמש שנים, זה עולה כל הזמן,

ההכרה המקצועית והשינויים שאתה מבקש אכן נדרשים. הגדלה תקציבית ספציפית לתאונות דרכים היא לא נכונה, כי היא תשנה את המאזנים. אנחנו הולכים לפי מספרים.

שזה דבר שיצריך עבודה נוספת. הקטע הוא לא רק כספי. תאמין לי, בועז, הקטע הוא לא רק כספי. זאת בעיה. נתמודד, אבל אם כבר רוצים לעשות שינויים בחקיקה, אז אני חושב שלא כדאי לקבוע בחוק סכום. יש לקבוע את המנגנון. אני אומר לך דבר שהוא מתבקש. מרגי, אל תהיה איתי פוליטיקאי. אני עולה אחרי זה.

אפשר לתמוך בזה ולהמשיך בהסכמה,

אפשר לבלבל את השכל ולהגיד עוד שלושה חודשים, כמו שאתם עושים לי חצי שנה. או שאתם תומכים או שלא, אל תג'עג'ע: או שאתם תומכים,

זה הכול. אני אומר את דברי. אתה מדבר מדם ליבך, זכותך, זה מגיע לך. אני רוצה לומר,

אני אומר לך. אתם תומכים או לא, זו השאלה. לא, זה מבחינתך. חצי שנה אתם אומרים לי: בוא נבדוק את זה עוד, בעוד שבוע. זה מבחינתך.

זכותך להגיב. עומדים בפתח נושאי השכול האזרחי. אתם מכירים אותי, אני יודע לומר דברים שהרבה אנשים פה בבית הזה לא אוהבים לדבר עליהם. אני אומר את זה. למה שכול אזרחי לא מטופל? האם אותו הורה שהבן שלו נפטר ממחלת הסרטן והדבר גרם טראומה למשפחה לא זקוק לטיפול? אני שואל אותך שאלה: אנחנו משלמים הון תועפות, אז תצביע נגד. אנחנו משלמים הון תועפות בסוגיית הרכב, ביטוחי רכב, אגרות רישוי. למה אתם לא מרכזים מאמץ להוציא את זה משם? אלה תוצרים של תאונות דרכים שבאים ממצב הכבישים, מהעומס בכבישים, מהתשלומים הגבוהים שאנחנו משלמים בבלו ובאגרות רכב. אני מצדיק כל סכום שצריך טיפול. אני חושב שצריך לתת טיפול לא שנתיים, חמש שנים. איפה עוצרים? אתה יודע שיש יוקר מחיה, ומצאו שהמרכזים הפרטיים מצמצמים את מרכז הטיפולים כדי לעמוד בסכום שהם מקבלים. אתה רוצה לעשות שינוי מבורך? למה לא אמרת לאוצר לעלות? השינוי הוא מבורך. צריך לעשות שינוי הוליסטי, מלא. אני לא יכול להעדיף קבוצה על פני קבוצה, כולם צריכים טיפול. עומדים בפתח האזרחים שאנחנו מחויבים להם, ונטפל בהם. הכי קל לעמוד פה ולהגיד ש-3.5 מיליון זה כלום, תוציא את זה מפה, תוציא את זה מפה. בשבוע שעבר היינו בכנפיים של קרמבו. היה הרבה כסף, השארנו לכם קופה גדולה. לאן הלך כל הכסף אתה יודע. אני אגיד לך לאן זה הלך?

לצ'רנה, דרך עיריית ירושלים. לאיזה גוף שנקרא צ'רנה, דרך עיריית ירושלים. למה שזה יצא ממני? הלו, זה לקח מזה, זה לקח מזה. הכסף שהלך לצ'רנה, לקח מזה ולקח מהמוגבלים ולקח מהמסכנים ולקח מהחולים ולקח מפגועי הנפש. אז רבותיי, כשבאים, לאן הלך? יש תקציב מדינה, יודעים לאן הלך הכסף. רבותיי, אפשר לעמוד פה ולספק נחמדות. יכולתי לבוא ולהגיד: מה אתם רוצים, זה האוצר. אני מסכים עם האוצר, שזה עניין של סדרי עדיפויות. לא נעים לשמוע. אני אוהב לגעת בלא נעים. אני אוהב לבוא לפה ולומר את האמת. תשפטו אותי על זה. איפה ה-240 מיליון של מעוז? אבל אתה שר בממשלה, מרגי. סדרי עדיפויות, 240. מה זה מעוז? רווחה, דברי איתי רווחה, בבקשה, גברתי.

דברי איתי רווחה, אל תדברי איתי על דברים אחרים. לא בקיא. זה כיס אחר, זה כיס אחר.

גברתי, אורנה, אני לא בקיא. מה שלא בקיא, לא מגיב. למה אתה לא בקיא? אתה הצבעת על התקציב. אני בקיא ברווחה. אל תתעצבן, אתה שר רווחה מדהים.

אתה שר רווחה מעולה, מה שאתם עושים, אני בענייני רווחה. נא לסכם. מה שהוא עושה בשביל הנכים והחוסים, ארבע שנים לא עשה מה

הכי קל לעמוד פה ולשדר נחמדות, אז אני מבקש. הוא בעצמו פותר ביום אחד עשרות מקרים. הנושא הזה, אין מי שדאג לאנשים עם מוגבלויות כמו, אני רוצה לסכם. זמן הדיון הוא חשוב. לא מדובר בדחייה פוליטית. אף אחד לא אמר לי: נדחה בגלל שזה של בועז. לא נכון. אם היה פה הייתי אומר לך את זה ישירות. זה לא בגלל שזה של בועז. יש בעיה אמיתית, וצריך לטפל בכל סוגיית השכול, ואנחנו נטפל בה ונביא תשועה ונביא מזור. אני מבטיח לך,

שכשאני אמצא מקורות, גם בלי האוצר אני אעשה את זה. תודה רבה. זכות התגובה לחבר הכנסת בועז טופורובסקי, שלוש דקות. תקשיבו לי טוב מאוד: אני לא משקר ולא עשיתי פוליטיקה על החוק. היו אנשים באוצר שרצו לעשות דילים על החוק, והיו אנשים באוצר שידעו להגיד לי טוב מאוד למה לא תומכים בחוק.

אתה ידעת להגיד לי טוב מאוד שאתה תומך בחוק. כל אנשי המקצוע, אבל אתה לפחות אמרת את זה כאן,

אמרו שהם תומכים בחוק. אמרתי לכם, אני לא רוצה חוק, אני לא רוצה שידעו שאני קשור לזה אפילו, רק תעשו את זה. חצי שנה אתם אומרים לי: עוד שבוע ועוד שבוע. שלחתם אותי לפקיד אחד באוצר, לפקיד אחר ברווחה, וישבתי עם כל אחד שאמרתם לי. חצי שנה. בחודש האחרון, חודשיים אחרונים, אני אומר לכם שאני אעלה את זה לחקיקה, כי אתם עובדים עליי בעיניים, ובינתיים אנשים מתים ואף אחד לא מטפל בהם. אז עכשיו תמשיכו לבלבל בשכל ותצביעו כמו שאומרים לכם או כמו שהמצפון שלכם אומר.

תודה רבה. אנחנו ניגשים להצבעה על הצעת חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני המשפחה) (תיקון, הרחבת סיוע), של חבר הכנסת בועז טופורובסקי. אנחנו ניגשים להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה) (תיקון, הרחבת סיוע), התשפ"ג 2023, לא נתקבלה. 39 בעד, 46 נגד. ההצעה לא התקבלה. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק עבודת נשים. אני רוצה להודיע לחברי הכנסת שתשובה והצבעה תהיינה במועד אחר. ההנמקה תהיה עכשיו מפי חברת הכנסת שרן מרים השכל. שרן מרים השכל, בבקשה. שלום, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק החשובה הזו נדחתה, לצערי, פעם אחר פעם, ואני רוצה להסביר לכם, חברי הכנסת, על מה הצעת החוק הזו ואיזה צדק היא עושה. יש מקרים נדירים, לא הרבה, שלצערנו, ובאמת באמת, לא עלינו, ושאף אחד מכם לא יחווה סיטואציה כזאת, אבל כשאישה מתכוננת ללכת ללידה ובאותה הלידה, שהייתה קשה, מורכבת ומסובכת, היא נפטרת, בלידה או לאחר הלידה, עקב סיבוכים או מחלות משניות, למעשה, נוצר מצב שבו הבעל נותר עם הילדים ללא האישה, והיום החוק לא מתיר לו לקבל את זמן ההורות, או כמו שאחרים אוהבים לקרוא לזה "חופשת לידה", כדי לטפל בילדים שלו. אני רוצה להסביר לכם איך החוק היום מעוות פעמיים. למעשה, החוק היום לא מאפשר לגבר לקחת את חופשת הלידה הזו, למרות שאם האישה הייתה שורדת בלידה היא הייתה מקבלת אותה בכל מקרה. באים ואומרים: תקציב,

אבל התקציב הזה לא יורד, כי אם האישה הייתה שורדת בלידה הזו, אז האוצר היה צריך לשלם את זה,

הביטוח הלאומי היה צריך לאשר את זה. מה קורה בסיטואציה הנוכחית? אותו גבר, שנמצא בתקופת אבל כי הוא איבד את אשתו, צריך לטפל בילדים וביילוד בלי שום תמיכה, בלי שום עזרה, והקושי הוא קושי כפול: גם קושי נפשי של אבל וגם הקושי של טיפול בילדים מייד לאחר לידה.

המקרים האלה הם מקרים נדירים, אבל הם קורים. לא מזמן, לצערי, התוודעתי למקרה בדיוק כזה, של אבא עם תינוק בן שלושה שבועות שאשתו נפטרה לאחר הלידה. באותה תקופה הוא לא היה יכול לקחת את חופשת הלידה, הוא לא היה יכול לקבל זמן גם להתאבל, לא היה לו כסף כדי לקחת חופשה עכשיו לשישה חודשים כדי לטפל בילדים האלה. תחשבו איזה מקרה קיצון.

אני שומעת המון פעמים מהצד שלכם שמדברים על שוויון, ומה קורה עם גברים, נכון? ואני מסכימה איתכם. השוויון הזה בהורות לא נגמר רק בנשים. בטח שהשוויון הזה צריך לחול גם על גברים, ובטח שעל גבר שמתמודד עם סיטואציה כל כך קיצונית וכל כך נדירה, שלה הוא לא ציפה, צריך לאפשר גם את היכולת לקחת את הזמן וגם את היכולת לטפל בילדים שרק נולדו. ואני דווקא מדברת אליכם, קואליציה שיש בה המון המון גברים, שמבינים לעומק מה היה קורה אם היו מאבדים את האישה שלהם ישר לאחר הלידה. איך אתם הייתם מתמודדים עם סיטואציה כזאת? גם עם האבל וגם עם טיפול בילד שרק נולד עכשיו. אני אומר כך: לשמחתי, גנזתי את הנאום שהיה לי, כי באמת התכוונתי לעשות לכם שיימינג. איך אתם יכולים להתנגד לזה בוועדת שרים לענייני חקיקה? אבל אני אומרת ככה, אופיר, ואני באמת מודה לך, אחרי ששמעת את הצעת החוק הזו, ושמעת איזה אבסורד אדיר נוצר מהסיטואציה הזו, אתה קמת ואמרת לי: שרן, אנחנו נעביר את זה יחד. אני רוצה להודות לך שאתה מבין את העוול הזה, ומבין שזה לא עניין של קואליציה ואופוזיציה, ושכל גבר שהיה עומד בסיטואציה בלתי אפשרית כזאת, שהוא גם מתאבל על אשתו וגם צריך לטפל בילד שרק נולד, שלא לדבר על ילדים אחרים שצריכים גם הם להתמודד עם האבל על אימא שלהם, מבין את הסיטואציה, ומבין שהחוק הזה חייב לעבור. אז אני מודה לך. אני מודה גם לשר יואב בן צור, שגם הוא הבין את החומרה של המצב, גם הבין את הצורך בחוק הזה וגם אמר שהוא נרתם כדי לסייע להעביר את זה. אנחנו נעביר את החוק הזה יחד כמה שיותר מהר. אני נימקתי את הצעת החוק הזו, ואני אשמח לשמוע גם את השר שמשיב, או לפחות את התשובה, למרות שהתשובה וההצבעה במועד אחר. אז תודה רבה לכם.

אם כן, התשובה וההצבעה יהיו במועד אחר. ואנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי תשלומים לביטוח בריאות לעצמאים), התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת ולדימיר בליאק.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, חברי ממשלה, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי תשלומים לביטוח בריאות לעצמאים). את הצעת החוק אני גיבשתי עוד בשנת 2017, ארבע שנים לפני שנבחרתי לכהונה בכנסת, והיא הונחה כמה פעמים על שולחן הכנסת, בין היתר בכנסת העשרים, העשרים-ושתיים, העשרים-ושלוש, וגם על ידי, בכנסת העשרים-וארבע. מטרתה של ההצעה היא לגבש פתרון שמגשר על הפער הקיים בזכויות הסוציאליות בין שכירים לעצמאים בקשר לדמי מחלה, באמצעות הכרה בכספים ששולמו בעבור ביטוח בריאות פרטי כהוצאה מוכרת. חוק דמי מחלה מקנה לעובדים שכירים זכאות לדמי מחלה מהמעסיק. לעומת זאת, עצמאים, שלא פעם באופן טבעי נאלצים להיעדר מהעבודה עקב מחלה, אינם מקבלים שום פיצוי על אובדן הכנסתם עקב היעדרות בשל מחלה. מצב זה יוצר קושי מאוד גדול בעבור ציבור העצמאים, שמהווים חלק ניכר משוק העבודה, מנוע צמיחה משמעותי, הלב הפועם של כלכלת ישראל.

למעלה מ-40,000 עסקים נסגרים מדי שנה, והיעדר הזכויות הסוציאליות הוא אחת הסיבות לסגירה או לקריסה. בשנים האחרונות אני מנסה להגיע לפתרון של נושא דמי מחלה לעצמאים בכנסת ומחוץ לכנסת. השקעתי שעות רבות בדיונים בנושא מול הדרג המקצועי של משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי. אני מסכים כי קיים קושי ביצירת מנגנון פיצוי לעצמאים באמצעות המוסד לביטוח לאומי.

הצעת החוק מציעה לקבוע לעצמאים מנגנון פיצוי חלופי, מעין חלף דמי מחלה, באמצעות מתן אפשרות לנכות מההכנסות של העצמאי לצורכי מס סכומים שהעצמאי שילם לחברת ביטוח בעבור ביטוח בריאות פרטי. הסכום המותר בניכוי לא יעלה על 4% מהכנסתו החייבת של עובד עצמאי, וגם זה בכפוף לתקרה של 260,000 שקל בשנה, בדומה לתקרת ההפקדה לקרן השתלמות לעצמאים, כך שמדובר במנגנון שהוא מתון, מאוזן, אחראי, שמעניק פתרון הולם ויצירתי לסוגיית דמי מחלה לעצמאים, ולא מעמיס העמסת יתר על תקציב המדינה. לא במקרה,

הצעת החוק נתמכת על ידי לה"ב, לשכת העצמאים בישראל, וכן על ידי נשיאות המגזר העסקי. הצעת החוק היא ניסיון אמיתי לפתור את אחת הבעיות הכואבות ביותר לציבור בעלי העסקים הקטנים במדינת ישראל.

למרות ההתנגדות המצערת של ועדת השרים, אני פונה לכל חברי הכנסת של הבית, מהקואליציה ומהאופוזיציה כאחד, לתמוך בהצעת החוק

בשורה אמיתית וגדולה לעצמאים בישראל בתקופה הקשה הזאת. אני פונה לחברי הקואליציה: צאו מההתנגדות האוטומטית. יש רגעים שבהם המחויבות שלנו לפעול למען ציבור העצמאים בישראל, גם הבטחתם את זה במהלך מערכת הבחירות, אמורה לגבור על כל שיקול פוליטי. עכשיו נשארו לי כמה דקות, ואנצל אותן להתייחס לאומדן הראשוני לביצוע תקציב המדינה בששת החודשים הראשונים של השנה. ביום שני האחרון עלה על דוכן הכנסת שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ובמענה על הצעת אי-אמון, בזחיחות האופיינית, סיפר לנו עד כמה מצבה של כלכלת ישראל הוא נפלא. אלא שהיות שמדובר בכלכלה, יש לנו כלים לבדוק את אמינות הצהרותיו של שר האוצר, ובבדיקה פשוטה למדי אפשר לגלות כי שר אוצר של מדינת ישראל פשוט

על פי האומדן שקיבלנו, בחודש יוני הגירעון החודשי עמד על 6.2 מיליארד שקל. שימו לב: בחודש יוני בשנה שעברה נרשם גירעון של 1.5 מיליארד בלבד, כלומר השנה בחודש יוני נרשם גירעון בתקציב שהוא גבוה פי ארבעה מאשר ביוני 2022. הגירעון המצטבר ב-12 חודשים האחרונים עומד על 15 מיליארד שקל או 0.9% מהתוצר. לפני יומיים שר האוצר אמר כאן כי הכול בהתאם לתוכנית או בהתאם לציפיות.

רק לפני חודש וחצי הממשלה והכנסת אישרו את תקציב המדינה לשנים 2023 2024, והשנה, על פי ההצהרות של ראש הממשלה ושר האוצר, הצפי לגירעון היה בסביבות 1%. רוצה לומר שבששת החודשים הראשונים של השנה הממשלה הגיעה ליעד השנתי של הגירעון, ובוודאות היא תעבור אותו. אז אם זה בהתאם לציפיות, מדוע אתם אישרתם את תקציב המדינה עם הגירעון השגוי? ואם לא, ואם מצב הגירעון הולך ומחמיר, אז אולי מספיק לבלבל את המוח, חברים, ולחשוב שאנחנו לא יודעים לקרוא מספרים. שר האוצר התגאה כי עדיין מתחילת השנה יש עודף מצטבר של 6.7 מיליארד שקל, אבל גם כאן אנחנו יודעים לקרוא מספרים ולהשוות, ולכן אנחנו רואים כי העודף המצטבר בששת החודשים הראשונים בשנה שעברה, 2022, בממשלת השינוי, הסתכם ב-31.9 מיליארד שקל, פי חמישה גבוה יותר. אגב, גם הוצאות הממשלה הן מעבר למצופה, גידול מצטבר של כמעט 7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הבעיה כאן היא לא המדיניות המרחיבה אלא שהמדיניות המרחיבה לא משרתת את האזרח. התקציבים החברתיים לא עלו, קצבת אזרח ותיק לא השתנתה, החינוך המיוחד בקיצוצים, רשת הביטחון הסוציאלי לעצמאים הוקפאה, אז לאן הולך הכסף? הממשלה מגדילה את ההוצאות על עצמה, עוד משרדים מיותרים, עוד כספים קואליציוניים, עוד משרות לחברים. בקצב הזה, הגירעון השנתי ב-2023 עלול להגיע גם ל-3% ולערער את היציבות הפיננסית במדינת ישראל. אנחנו גם יודעים מדוע כלכלת ישראל נכנסה לסחרור מסוכן. הכנסות המדינה מתחילת השנה נמצאות בירידה מתמדת כי ישנה ירידה משמעותית ממיסי מקרקעין ומיסי הייטק. אם במקרה של המקרקעין עוד ניתן למצוא נסיבות מקילות, בכל זאת השוק נמצא בהקפאה עמוקה, הסיבה העיקרית לקריסת ההייטק הישראלי המפואר היא ניסיון ההפיכה המשפטית, שגרם לאי-ודאות ולכאוס בכלכלה של מדינת ישראל, כאוס שהבריח את המשקיעים ופגע פגיעה קשה בהכנסות המדינה. במצב שנוצר, ולמרות הזחיחות של שר האוצר, בסבירות גבוהה, למרות ביטול עילת הסבירות, ממשלת ישראל תיאלץ עוד השנה לבצע קיצוץ רוחבי נוסף או אפילו להעלות מיסים. כך או אחרת, זה כבר עכשיו גורם לירידה ברמת החיים של אזרחי המדינה. ויש כמובן פתרון לזה. עוד לא מאוחר לעצור את חורבן כלכלת ישראל, לעצור את החקיקה, לשמור על עצמאות מערכת המשפט, על שלטון החוק, לחזק את אמון המשקיעים במשק הישראלי. האחריות עליכם, על הקואליציה, על הממשלה, רק שאין כיום ממשלה אחראית בישראל.

תודה רבה. תשיב על ההצעה סגנית שר האוצר חברת הכנסת מיכל וולדיגר. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, או השרה, כבוד השר, חברי כנסת נכבדים, חבריי, הצעת החוק מבקשת לגשר על פער בזכויות הסוציאליות בין עובדים לעצמאים בקשר לדמי מחלה. לצערי, אתה עושה טעות, מבלבל בין תחומים ומערבב מין בשאינו מינו, ואני אסביר. דמי מחלה משולמים לעובד בהתאם לחוק דמי מחלה לא מכספי האוצר, לא מכספי ביטוח לאומי, כספים אלו משולמים לעובד מכספו של המעסיק, ואין הוא משופה עליהם. המעסיקים הם שנושאים בעלויות אלו, והמדינה לא משפה אותם. מאחר שעצמאי הוא למעשה המעסיק של עצמו, הוא בהחלט רשאי להפריש לטובת עצמו כספים לקופה עצמאית שיביאו לידי ביטוי את העלות של דמי המחלה,

אם חלילה יחלה. אבל הצעת החוק שאתה מבקש עושה בעצם מישמש ומבקשת לקשור בין אי-יכולתם של עצמאים לקבל שיפוי בגין ימי מחלה, כפי שבעצם העובדים השכירים מקבלים, לעובדה שהם,

מבוטחים על ידי ביטוח לאומי. לא ביקשתי ביטוח לאומי.

הצעת החוק מבקשת להתיר, גם עובדים,

גם עובדים וגם עצמאים משלמים דמי ביטוח לאומי.

אני רואה חשבון, אני יודע. לא מהכסף של ביטוח לאומי משולמים דמי, אבל זה לא מה שכתוב בהצעה. תראה, אתה יכול להמשיך לדבר. אני עונה לך. אבל זה לא מה שכתוב בהצעה. מה שקורה, מה שאתה מבקש זה לקזז ממס הכנסה כסף שאתה משלם לביטוח פרטי,

אז אני מצטערת, לא, זה לא הולך כך. למה אתה טוען את זה? כי אתה אומר שיש אפליה, שעובד רגיל,

אגב, הוא לא מקבל מהיום הראשון, גם על השני והשלישי הוא מקבל רק חלקי פיצוי, מי שמשלם את זה זה המעסיק שלו, זה לא מדינת ישראל. למדינת ישראל אין יד וחלק בעניין הזה. לא טענתי אחרת, מה שאתה מבקש זה לקחת מקופת המדינה כסף.

אל תגידו לי לא. מה שהוא מבקש זה שאת הקיזוז שהוא משלם לביטוח פרטי הוא ייקח מקופת המדינה, כי הוא מקזז הרי מהמדינה. יבואו העובדים ויגידו: סליחה, מה זה האפליה הזו? למה לי כעובד אני לא יכול לקזז? גם אני עושה ביטוח פרטי. למה אני לא יכול לקזז את זה?

אתה רק יוצר עוד יותר פער בנושא הזה, עוד יותר פער בין עובדים,

אני מסבירה איך. אתה מאפשר למעסיקים להתקזז בביטוח לאומי על ביטוח פרטי שהם עושים,

בעוד לעובדים אתה לא מאפשר את זה. ביטוח בריאות פרטי אי-אפשר לקזז ממס הכנסה, לא היה ולא נברא. ההוצאה הזאת היא לא חלק מההכנסה, ולכן אי-אפשר לקזז את זה ממס הכנסה. החבות הזו של תשלום דמי מחלה מוטלת על מעסיק מכוח יחסי עובד מעביד, בין עובד למעביד, מכוח חוק דמי מחלה, ולא מכוח חוק בריאות ממלכתי ולא מכוח חוק ביטוח לאומי, לא מכאן ולא מכאן. לא העובד ולא המעסיק, אף אחד מהם לא זוכה לקבל מביטוח לאומי שיפוי בגין ימי מחלה, אף ששניהם משלמים ביטוח לאומי. ואני אחזור ואומר: אין קשר בין השניים, בין דמי מחלה לבין ביטוח לאומי.

אין כל בסיס לטענה שעצמאי נפגע ביחס לעובד שכיר בעניין הזה.

בעניין הזה אין הבדל בין מעביד עצמאי לבין עובד.

היית עצמאית?

לא בקשר לביטוח לאומי ולא בקשר למס הכנסה.

נכון שעובד מקבל את זה מכוח יחסי עובד מעביד, לא מכוח כספי המדינה. מעבר לכך, התיקון המוצע אינו מייצר קשר ברור בין ימי המחלה של העצמאי לבין גובה השיפוי.

עצמאי שנמצא בהפסדים בשנת מס מסוימת, לא יזכה לשיפוי בכלל באותה שנה, אז הוא גם לא יזכה לכך.

אם נקבל את הצעת החוק, ניצור אפליה בין אוכלוסיית העצמאים לבין אוכלוסיית השכירים, שכן על פי התיקון, עצמאי יהיה רשאי לנכות מהכנסתו הקובעת הוצאות שהוציא בגין ביטוח בריאות פרטי בעוד עובד שכיר לא יהיה רשאי לעשות כן. בנוסף, על פי חוק דמי מחלה, כלל אין חובה לשלם שכר עבודה בגין יום ההיעדרות הראשון, כמו שאמרתי, וגם לא שכר בגין היום השני והשלישי של המחלה. גם בנקודה זו ניצור אפליה בין עצמאי לשכיר. אבהיר ואדגיש שוב: דמי ביטוח בריאות ממלכתי והכספים המופרשים לביטוח לאומי משמשים למימון קופות החולים ומשולמים הן על ידי שכירים והן על ידי עצמאים, וזאת לצורך הזכאות לשירותי בריאות, ולא בעבור דמי מחלה. הקשר שאתה מבקש לעשות, חבר הכנסת בליאק, הוא מלאכותי, הוא לא נכון והוא שגוי.

להצעת החוק יש השלכות רוחב גדולות.

קבלת ההצעה תיצור תקדים ותוביל למדרון חלקלק שעלול להוביל להכרה בהוצאות פרטיות נוספות שאינן משמשות לצורך השגת ההכנסה, ואף לדרישה מצד אוכלוסיית השכירים להכיר גם להם בניכוי דמי ביטוח בריאות פרטי, דבר שיהיה כרוך באובדן נוסף ומשמעותי של הכנסות המדינה. וגם אם נאמר שיש דברים בגו, מה שלא נאמר, אזי את התיקון המבוקש יש לעשות לכאורה בחוק הביטוח הלאומי ולא בפקודת מס הכנסה.

ונוסף לכול, העלות התקציבית של הצעת החוק עומדת על סכום של כ-700 מיליון שקלים בשנה, ועוד עלות מאוד גבוהה אם הצעת החוק תורחב לשכירים. המציע לא הראה כל מקור תקציבי לחוק הזה. מעבר לאמור לעיל, המנגנון המוצע בהצעת החוק עלול להקשות על רשות המיסים בתפעול המהלך, שכן אין לרשות המיסים מידע על עלויות ביטוח בריאות של כל עצמאי, מה שעלול לגרום להוצאות תפעול, ואף עלול להגביר שלא לצורך,

את החיכוך בין הפרט לבין רשות המיסים, המשרד למשימות לאומיות,

אני אבקש מחבר הכנסת להסיר את הצעת החוק מסדר-היום. אני רוצה להוסיף ולומר, להודות לחברי שלום דנינו, שהוא יושב-ראש ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים. אנחנו עובדים ביחד. חבר הכנסת הכין חוברת, שעות על שעות הוא יושב על כך, ימים ולילות, כדי באמת להקל על העצמאים. מה עשיתם?

אנחנו לא מעלימים עין.

אנחנו מבינים שהם מקור מאוד משמעותי לכלכלת ישראל. אנחנו יושבים על המדוכה, ולצערי הרב, לא קיבלנו מספיק כלים ומספיק מידע מהכנסת הקודמת. אנחנו יושבים על זה בעבודת מחקר עצומה,

תודה לך. אנחנו בהחלט נביא בשורה, אני מקווה, בהזדמנות הקרובה, כדי שנוכל להקל גם עליהם.

אבל בוודאי לא באמצעות החוק הזה.

אתה יכול להתרגז. אני קוראת לך לשתף פעולה ובהחלט לעבוד, לא צריך. את קוראת לו אחרי שהצבעת נגד עזרה לנפגעי תאונות דרכים, עזרה נפשית,

את קוראת לו? הצביעות שלך היא הכי גרועה בעולם,

האימ-אימא של הצבועים והצבועות. אתם אלה שמנעתם את ההצבעה הזאת. בועז, אחרי שסיימת לצרוח, תמשיכי להיות צבועה. אחרי שסיימת לצרוח, אני לא רוצה לשמוע אותך, אתה יכול לבדוק אם הצבעתי נגד. עם השקרים שיוצאים לך מהפה. אני חייבת לומר לכל הצופים בבית שחבל שככה מתנהל דיון בכנסת ישראל. חבל שבן אדם שקורא לעצמו ליברל ממשיך להעליב ולהשפיל, ולא רק זה, גם שקרים מסוכנים. חבל מאוד. אתה מוזמן לבדוק מי הצביע מה. מדברת ואחר כך הולכת ומצביעה נגד. אתה לא שווה התייחסות, אני מצטערת. אין לי טעם בכלל לענות לך. חבל בכלל על המאמץ לענות לך. מה קורה

עם כל הכבוד ועם כל הרצון להיות ליברל, לסתום ולקלל ולהוציא דיבה ושם רע לאנשים זה בעיניי פשוט שפל שאי-אפשר להידרדר אליו יותר מזה. חבר הכנסת בליאק, אני מזמינה אותך באמת ובתמים לבוא ולשבת יחד עם שלום ולראות איך אפשר לתקן ולשפר, אבל בצורה הגיונית, עם תקציב הגיוני,

עם משהו שאפשר באמת לעשות אותו, ולא סתם להתנגח בקואליציה. כשאתם הייתם באופוזיציה, לא עשיתם את זה. יכולת לעשות את זה ולא עשית. ולכן, בואו נפסיק להיות דמגוגים. בואו נהיה אמיתיים. בואו באמת נשלב כוחות, את יכולה לצעוק תוך כדי, אני לא שומעת. אני לא יכולה לענות לך כשאת צועקת. אני כן אגיד שהרצון שלי הוא באמת לעזור ולקדם, ואתה מוזמן לעשות את זה ביחד איתי בתקציבים שיהיו הגיוניים, ונוכל לעשות את זה. עם הקואליציה הכי טובה שהייתה למדינת ישראל. אני רוצה להגיד עוד מילה אחת לגבי חוק קידום נשים בישראל. היכולת שלכם, אופוזיציה יקרה, זה להשתלט על השיח ולהיות פטרונים. אני גאה להיות אישה.

אתם לא יכולים להחליט עבורי מה נכון לי ומה לא נכון לי.

הצעת החוק שעברה פה, שאתם הצבעתם נגדה, לא באה לעשות עוול לנשות ישראל אלא לעשות רק טוב לנשות ישראל,

ולאפשר לכל נשות ישראל להרגיש פה שהן נשים והן נספרות ומעצימים אותן ונותנים להן כוח. בין שאישה רוצה להופיע בין גברים ונשים ובין שהיא רוצה להופיע רק בפני נשים, אי-אפשר לשלול את כוחה ואי-אפשר להיות פטרון עליה ולהגיד: אנחנו יודעים מה טוב בשבילך. לכן, צר לי. הצטערתי לראות את הצבעת הנגד שלכם. כי אם פה מדברים על צביעות, ואם פה מדברים על פופוליזם, אז סליחה, אתם פופוליזם,

לצערי הרב, אתם אלה שצבועים. דבר נוסף, דיברו פה על הכלכלה. אני חייבת לומר שהמדיניות הפיסקלית שלנו היא מדיניות מצוינת, היא טובה, היא יציבה, היא שמרנית.

מ-10 מיליארד שקל לגירעון של 15 מיליארד שקל זה מדיניות פיסקלית מצוינת.

שר האוצר עובד 24/7 כדי למגר את יוקר המחיה. הינה, הבורסה עולה, הינה, השקל מתחזק. אתם הורסים את כלכלת ישראל. אתם הורסים את הכלכלה הישראלית, משפט סיכום, סגנית

לא לצעוק, בבקשה.

אתם עסוקים,

צבועה ושקרנית. צבועה ושקרנית. בועז, צבועה ושקרנית.

זה נחמד, אתה יודע, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, אני קורא אותך בקריאה ראשונה. את צבועה ושקרנית.

אתה רוצה את הרמקול? אני עניתי. אני גם אומר, את צבועה ושקרנית, את וכל, אני

את לא סגנית שר האוצר? את לא סגנית שר האוצר? צבועה ושקרנית. הסדרנים, אני קורא את בועז אצלי קריאה שנייה. בועז, תירגע או תצא. אתה לא שומע מה שהוא אומר.

אומרת, שיקראו לי,

בוועדת המשנה של חבר הכנסת שלום דנינו, וגם חלק מההצעות שלי גם המנגנון הזה נכנס לתוכנית העבודה של ועדת המשנה. את בזבזת שבע או שמונה דקות, ואני כאן כדי לתמצת את התשובה שלך: ברור לכולם כי מדובר בהצעת חוק טובה, והיא נתמכת על ידי ארגוני עצמאים ועל ידי נשיאות המגזר העסקי. אם היא הייתה מוגשת על ידי חבר כנסת מהקואליציה, הקואליציה הייתה מעבירה אותה, לפחות בקריאה טרומית, ואחרי הטרומית היינו ממשיכים בניסיון להגיע להסכמות.

גברתי סגנית השר, מכיוון שמדובר בחבר הכנסת ולדימיר בליאק, שמרשה לעצמו למתוח ביקורת מקצועית ונוקבת על מדיניותו הכושלת של שר האוצר, אנחנו מתנגדים להצעת החוק, וציבור העצמאים, בהתאם לכך, יכול ללכת לעזאזל. זאת התשובה האמיתית של הקואליציה.

אתם כבר שישה חודשים בשלטון. את יכולה לעדכן אותי, גברתי סגנית השרה, מה עשיתם למען ציבור העצמאים? את אומרת שלא קיבלתם מידע מהכנסת הקודמת, אז אני מעדכן אותך שאנחנו גיבשנו בכנסת הקודמת מתווה של רשת ביטחון סוציאלי לציבור העצמאים, מתווה שמוסכם על כל משרדי הממשלה. היינו אמורים להעביר אותו במסגרת חוק ההסדרים רגע לפני פיזור הכנסת העשרים-וארבע. מה אתם עשיתם עם המתווה הזה? זרקתם אותו לפח, כי לא אכפת לכם מציבור העצמאים. לא היה אכפת לכם לפני שישה חודשים, לא אכפת לכם גם עכשיו.

תודה רבה. לפני ההצבעה, אני מבקש מהסדרנים לקרוא לחבר הכנסת בועז טופורובסקי, שיוכל לחזור להצבעה, אם הוא ירצה. אני ממתין. מי מהסדרנים יצא? הסדרנים, תזמינו את בועז טופורובסקי. אם הוא רוצה, הוא יכול להיכנס. הודיעו לו שהוא יכול להיכנס?

אנחנו ניגשים להצבעה. מי בעד הצעת החוק לתיקון מס הכנסה של חבר הכנסת ולדימיר בליאק? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי תשלומים לביטוח בריאות לעצמאים), התשפ״ג 2022, לא נתקבלה. 38 בעד, 52 נגד. ההצעה הוסרה מסדר-היום ולא אושרה. אנחנו עוברים להצעה הבאה, ברשימה זה י"ג, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פטור מתשלום אגרה לתאגיד השידור לאדם עם מוגבלות בשמיעה), של חבר הכנסת נאור שירי ואחרים. חבר הכנסת נאור שירי ינמק, בבקשה.

מוזמן לבוא לקחת אותו.

דווקא 0.5, אחלה עט. מצוות השבת אבדה.

אתה יכול לקחת, כי הגונב מגנב פטור. לא רק שרים טוב, לא משנה, לא נרחיב את זה. לפני שאני אדבר על הצעת החוק, אני רוצה להתייחס למופע של השר שאנחנו לא יודעים כל כך למה הוא שר, אבל כנראה מדע וטכנולוגיה, אופיר אקוניס. אני מרגיש שהממשלה הזו קצת מעודדת אבטלה, כי יש המון המון שרים עם המון המון תפקידים שהם לא באמת תפקידים.

יש תפקידים מומצאים כאלה, אז עכשיו חלק מהשרים פורקים את סך הרגשות או הרצון שלהם לקבל במה או שנשמע אותם בראיונות בטלוויזיה. יש שר עמיחי אליהו. באמת תסלחו לי, אני לא יודע שר של מה הוא. מורשת. מורשת.

מורשת ומסורת. שמעת, אני לא אגיד טלי, כי אז טלי תתחרפן ולא תיתן לי לדבר. אבל היום הוא החליט, טוב שעשית ככה. טוב שחשבת שלא כדאי להזכיר את השם שלי.

אז היום השר לענייני מורשת, בטעות, בגלל שהוא היה כל כך להוט שנשמע אותו ואת העשייה המרובה שלו, הוא הכריז בעברית מלאה בלי להתבלבל שממשיכים בשינוי המשטרי במדינת ישראל. כשאנחנו באים ואומרים את זה, אז אומרים: לא, אתם סתם, אנחנו מצמצמים. יש כל מיני נוסחים מגניבים ונחמדים לכל מיני שינויים שהם עושים.

נאור, הם מרככים.

אנחנו פתחנו בכלל מחלקת פארמיקה בניו-פארם או משהו, יש מרככים, יש צמצומים, אז זה מעולה. אז זה היה שר אחד, והשר השני הוא אקוניס. אז ניסיתי להבין מה השר אקוניס עשה בשבעת החודשים האחרונים או בחצי השנה האחרונה כשהוא בממשלה. אז השר אקוניס, יש לו עשייה מאוד מיוחדת ושיא שהוא שבר בממשלה,

היא הממשלה המעופפת. אתם זוכרים שאמרו את זה על ממשלת השינוי? טסים כל הזמן. אז הם שברו את השיא והכפילו אותו פי שניים, אבל הגדיל לעשות אקוניס, והוא השר המצטיין בטיסות לחו"ל.

הוא לא רק השר המצטיין בטיסות לחו"ל, כי תפקידו באמת מצריך המון המון שהייה במדינות זרות. 30% מהזמן שלו הוא לא שהה בארץ בכלל, 180 ימים, פחות או יותר. 30% הוא בכלל לא בארץ. הוא גם השר, שאנחנו, הציבור משלם המיסים, שעולה היקר ביותר למדינת ישראל, כולל שר הביטחון, למשל, שיושב פה. אז באמת, אקוניס, אני ממש שמח שיוצא לך לבלות בחו"ל, ואתה תורם תרומה מאוד משמעותית למדע והטכנולוגיה, ועל הקשר הבילטרלי, כמו שצוטטת בכתבה, עם כל עולם הטכנולוגיה והמדע. אתה יודע, קיצצו 100 מיליון שקל ברשות הישראלית לחדשנות, נכון, ואז שמו את זה, בדיוק. ביקור בארצות הברית, סתם כדי שתקבלו פרופורציה, עלה לנו כמעט 400,000 שקלים לכמה ימים, של שר המדע והטכנולוגיה, של השר לבד.

יש לו ביקורים, אני הייתי אומר שר החוץ, אבל לא בא לי בכלל להקריא את זה, כי זה פשוט מיותר. הוא יותר שר החוץ. עכשיו, שר החוץ, יש לו את התירוץ. אבל בסדר, אני מבין את הכעס והזעם שלו. אני חושב שכשהוא מגיע למליאה והוא אומר: אין לי על מה לדבר, אין לי הרבה עשייה, אז אני מוציא את זה עליכם. אז תודה רבה, אקוניס, על עשייה מרובה בכלום ושום דבר, שזה משהו שמאפיין את הממשלה הזו. עכשיו אני אדבר איתכם על הצעת החוק, ותופתעו לשמוע,

ותכף יעלה, מי השר המשיב או סגן השר המשיב? נניח שיעלה השר ויגיד כמה אנחנו לא מבינים. יש לך משיב חשוב, שר הביטחון יואב גלנט. אוקיי, זה בכלל, טוב, לא משנה.

השרים בכלל לא טורחים להגיע ולענות על הצעות חוק שקשורות למשרד שלהם. אפילו את המינימום הזה הם לא עושים. אבל אם אתה רוצה פטור למישהו עם בעיית שמיעה ואם אתה צריך פטור למישהו עם בעיית ראייה, הם מעוניינים לחזק את מעמד הכנסת, הלג הבא שלהם יהיה שטלי גוטליב תהיה המשיבה לכל החוקים שלנו. זה הלג הבא. לא קשור. זה חוק לא שוויוני.

למה שעיוור ישלם? הם אומרים: איך אנחנו נחזק את מעמד הכנסת במדינת ישראל?

אבל טוב שאתה פה, כנסת ישראל יכולה לפתוח את היום שלה. אדוני היושב-ראש, תאר לך שהייתי משית עליך, אני אחכה שתסיים עם מזכיר הכנסת. תאר לך שהייתי משית עליך אגרה, האגרה הייתה אגרת השבת,

בתור מישהו שאוהב לנסוע לים ביום שבת, היית מחויב לשלם עליה. אני מוחה. כנראה שהיית אומר לי: השתגעת. דוגמה לא טובה ליושב-ראש.

דווקא. הוא רוצה פרובוקציה, נו.

כמו שהוא עשה כשהוא הזמין האנשים פה, לפתח של המליאה. לפתח של המליאה?

אבל אני אתייחס לזה אחר כך. המזכיר כתב לי: לא נהוג לפנות ליושב-ראש בשאלות כאלה.

אז אני אפנה למישהו אחר. נניח שיש ציבור שומר שבת

והיינו מחליטים להשית עליו מס מיוחד,

אגרה "בואו ניסע לים ביום שבת". אז היה בא האדם הסביר, אני לא יודע אם זה עדיין לגיטימי להשתמש במושג הזה, "האדם הסביר" והיה אומר: תשמע, אני לא נוסע בשבת. מי שנוסע בשבת, שישמח, שייסע לים, שייהנה. יש אגרה, החליטה המדינה שהיא רוצה להשית אגרה על ציבור שנוסע לים בשבת, וזה היה לגיטימי, אבל יבוא בן אדם שלא צורך את השירות ויגיד: תשמע, תודה רבה, אני לא צורך את השירות, כמובן שיש לי פטור מהאגרה הזו.

נשמע סביר. הבעיה, שבחוק הזה שאני מציע, זה משהו שבהתחלה, כשאמרו לי אותו, ואמרו לי אותו לפני הרבה שנים, החוק הזה נע החל מ-2002, מנסים לשנות את הצורה שבה גובים אגרה מציבור שלא יכול לשמוע, עם לקויות שמיעה, וגובים ממנו אגרה על רדיו.

באגרת הרכב כולנו משלמים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אנחנו משלמים אגרה גם על רדיו. כשמישהו אמר לי שזה עדיין קיים, אמרתי לו: לא יכול להיות, מה זה, יש גבול. ואז אני רואה שההצעה הזו עוברת מ-2002,

כבר לימור לבנת הגישה, וכל פעם יש איזה סשן חדש ויש תירוץ חדש, וכל פעם זרקו את זה על משרד התחבורה או לא משנה על מי, ואין מה לעשות, פשוט לא עובר. לוקחים ציבור שלא שומע, ואומרים לו: אתה שומע רדיו באוטו,

אז תשלם על הרדיו. אני מנסה להבין, כאילו היגיון, אני לא יודע, אם מישהו יכול לבוא ולהסביר לי. יעלה עכשיו שר הביטחון וינסה להסביר לי את עמדת הממשלה הבאמת-קוהרנטית שתעשה לי,

סדר במחשבות ויסבירו לי את הרציונל שעומד מאחורי ההתעקשות הזו, להשאיר ולהשית אגרה על ציבור שלא יכול לשמוע רדיו,

אין מה לעשות, לא יכול לשמוע רדיו. מה הם צריכים לשלם על זה?

אני לא מצליח להבין את זה, אבל אני אשמח לשמוע, ובאמת תודה רבה על ההזדמנות לשמוע את התנגדות הממשלה, ואפשר לעלות להשיב. תודה רבה.

כאלה שעוד יכולים. אולי ממני יגבו אגרה על זה שאני יכול לשמוע את זה. אדוני המזכיר, מי משיב בשם הממשלה? שר הביטחון יואב גלנט ישיב בשם הממשלה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

איתי? סליחה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני משיב בשמו של סגן השר אורי מקלב בעניין הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה כפי שהועברה לידי. מטרתה של הצעת חוק פטור מתשלום אגרה לתאגיד השידור לאדם עם מוגבלות בשמיעה, של חבר הכנסת רם בן ברק, שלום, רם בן ברק, היא לקבוע כי ציבור מוגבלי השמיעה יהיו פטורים מתשלום אגרה ברישיון הרכב לתאגיד השידור הישראלי מהטעם שאינם יכולים להאזין בשל מוגבלותם. בהצעת החוק מוצע לקבוע פטור למוגבלי שמיעה מאגרת רישיון הרכב בסכום נוסף שיועבר לתאגיד השידור. בדיון שנערך בוועדת שרים לענייני חקיקה נשקלה ההצעה ונמצא שהפתרון הכלול בה מעורר כמה בעיות, הן בהגדרת הזכאות, הן באופן מימושה, וגם בהשלכותיה התקציביות. כאמור, אני משיב בשמו של סגן השר אורי מקלב. לאור ההערות שנשמעו, עמדת הממשלה היא שאין מקום לאמץ את ההצעה, והיא סברה שיש לדחות בחודש את הדיון בו על מנת שניתן יהיה לשקול לעומק את הנושא ואת האפשרויות לגביו. אשר על כן, אבקש שלא לתמוך בהצעת החוק הזאת. עד כאן דבריי, אדוני היושב-ראש.

רק שתדע, אני הצעתי את ההצעה. חשבתי שזה רם בן ברק. אני התפלאתי, בדקתי. רם יענה לך. כבוד השר, אנחנו מקווים שתעזור לנו לעצור את עילת הסבירות.

שמונה דקות.

מה שאתה רוצה.

הוא צריך לדבר עוד, תיראו, זה לא התחום שאני הכי מומחה בו, אבל אם יש לכם שאלות, אני מוכן לענות. אין לי בעיה. אתה רוצה שאני אעלה? הינה, הינה, תראו, אדוני היושב-ראש, חשוב הנושא של, השר מחליט על מה הוא מדבר ועל מה הוא משיב. מה הייתה השאלה הנוספת? אתה עכשיו עובד אצל עליזה, לא אצלנו. אני רוצה לדעת מה קורה עם מיגוניות מונגשות לבעלי צרכים מיוחדים. אני אענה ברוב קשב בהתאם לדברים. קודם כול, לעניין מיגוניות, אני חושב שהראשונים שצריכים לקבל אותן בכל מקום הם מוסדות או ריכוזים שבהם יש אנשים עם מוגבלות, מהסיבה הפשוטה שהם הכי מתקשים להגיע, או בגלל בעיות של שמיעה או בגלל בעיות של תנועה או ראייה. לכן, בעניין הזה, אם יש דבר ספציפי, את יודעת, זה הטבע של הבעיות, שהן יותר גדולות מהפתרונות, אבל כאשר יש בעיה, אני הראשון שישמח להיענות ולראות איך אנחנו מסייעים. דרך אגב, אנחנו נביא בקרוב הצעת החלטה בממשלה, לאור הערכת המצב שאנחנו עשינו בחודשים האחרונים, והיא כיצד לשפר את המענה של העיר אשקלון כעיר שלמה אל מול בעיות הירי והטרור, מפני שההצעות הקודמות, שהיו חשובות מאוד, וממשיכות להיות חשובות, ועסקו בעוטף עזה ובשדרות במרכזן, היו רלוונטיות לתקופה ההיא. בתקופה הנוכחית מסתבר שחלק ניכר מהירי מרוכז אל העיר אשקלון, שהיא קרובה, גדולה וגם הצורה שלה מוארכת, כך שכל ירי פוגע בעיר, אם קרוב ואם רחוק. לכן, למשל, משרד הביטחון יעסוק בשיפוץ של כ-1,000 מקלטים ציבוריים ומשותפים, במקומות שבהם יש בית משותף ויש מקלט אחד לכולם,

לכל המרחב. אנחנו נשפץ אותם בהקשרים של חשמל, אינסטלציה, צבע, שיפוצים וכדומה, וזה רק חלק, יהיו שרים נוספים שייתנו דברים אחרים בהיבט הזה.

גם כאשר מדובר על הוצאה כספית משמעותית אנחנו קשובים לעניין. תזכרי שכאשר לוקחים כסף, אז נניח הכסף הזה איננו נותן מענה לכמות נוספת של טילי כיפת ברזל שהיינו יכולים לקנות, כלומר האחד מוציא את השני, וצריך להחליט מה עושים בתקציב נתון. אני בכוונה כללתי רק את נושא ההגנה, אבל מאחר ונושא אוכלוסיית המוגבלים הוא נושא מצומצם, לא מדובר פה על מקומות רבים מדי אם זה מקום מרוכז, אז אני חושב שאפשר לתת לעניין הזה מענה סביר. אם זה יועבר אלינו, אני אפנה את זה למשרד, ואנחנו נמצא את הפתרון. אז הינה, הרווחנו דבר מה מתוך השיחה הזאת. כמה נותר לי מהשמונה דקות שלי? חברת הכנסת ביטון, את רוצה שאני אסביר לשר על מה ששאלת? לא לרדת, אדוני השר. עוד כמה דקות,

רק רגע, יש לי שאלה לשר בשם חברת הכנסת ביטון. חברת הכנסת ביטון ישבה בוועדת העבודה והרווחה, אדוני השר, והציגה בעיה שהמיגוניות ברחובות בשדרות, הנכים עם העגלות לא יכולים לעלות אליהן. יש מדרגה? כן, מדרגה. עשינו על זה דיון. עכשיו היא שואלת אותך: האם יש לכם פתרון לבעיה הזאת? קודם כול, אני מודה שאני שומע על זה פעם ראשונה. אני לא מכיר ואני לא יודע את ההנדסה הספציפית. יכול להיות שאפשר לעשות שיפוע קטן ולפתור את זה. זה צריך להיות בהשלכת רוחב, לכל המיגוניות.

צריך לראות על מה מדובר ובאיזה היקף ואם גם ניתן לייחד את זה לאזורים ספציפיים. לא, כשמייצרים את המיגוניות, שתהיה אפשרות לעלות בעגלה של נכה. זה היה בדיון אצלנו בוועדה.

ולא נראה לי שהוא פוגם במשהו. אולי גם אפשר לתקן אותו בדיעבד על ידי יצירת שיפוע מתאים. זה גם לא הרבה כסף, אדוני השר.

גם אם זה כסף,

זאת חובתה של המדינה לדאוג לכל האוכלוסיות, בין עם מוגבלות ובין אוכלוסיות אחרות, אז אנחנו נעסוק גם בנושא הזה. טלי, אין לך שאלה? המפקד, באמת אני חייבת לשאול אותך. באמת אני שואלת. היה מבצע אדיר בג'נין. הייתה היערכות אדירה של כוחות הביטחון. אנשים לא מספיק מבינים איזה תכנון נדיר זה היה כדי לשמור על חיי אדם באשר הם. אבל יש דברים שהשר לא יכול לומר בפומבי.

אני ארחיב את זה בצורה הבאה: קודם כול, מי שעשה את התכנון ומי שביצע את הביצוע זה צבא ההגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי, בסיוע של משמר הגבול בנקודות מסוימות. לכן, מה שנקרא, "הפרחים לצה"ל" קודם כול. להם מגיע, למפקדים, לרמטכ"ל, לראש השב"כ, למפקד הימ"מ ולכל מי שהיו שותפים, וגם למפקדי השדה. אני שוחחתי שלשום עם אחד המג"דים, פגשתי אותו בניחום אבלים בתחילת השבוע, ושאלתי אותו על האירועים. אני מכיר טוב גם את סוג הפעילות הזאת וגם את הגזרה הספציפית הזאת, וכמובן גם את המבצע. מה שהוא תיאר לי זה דברים שגם עבורי הם היו משמעותית שונים ממה שהכרתי, למשל כמות המטענים הגדולים. היו עשרות מטענים שהיו טמונים מתחת לאספלט, בתוך דודי שמש ישנים, עם 100 קילו חומר נפץ או משהו דומה, עם מנגנון הפעלה. חומר נפץ תקני? לא לא, חומר הנפץ איננו תקני, הוא בייצור עצמי. אבל אם לא היינו עושים את זה, היינו מגיעים גם לחומר נפץ תקני. כמו שהתפוצץ לפני כשלושה שבועות, עלה על מטען, כלי רכב צה"לי, ולקח לנו שעות לחלץ אותו, כך הם תכננו שיקרה לכל כלי הרכב שנכנסים. לשמחתנו, היכולת הגבוהה של המודיעין והלוחמים גם יחד, התכנון הנכון של גופי המטה והמפקדים, הביאו לזה שבכל מקום כזה הפעלנו עוד דחפור, קרי D9, או שופל, כלי יותר קטן, קילפנו את האספלט, וראו זה פלא, הרבה פעמים הפיצוץ קרה ופשוט תלש את הכף של הכלי הזה, וזה כלים כבדים. צריך להבין מה מחכה לחיילים. כלומר זה שהגענו למצב שהחיילים עובדים ללא דופי, ולצערנו נפל לוחם בקרב הזה, אני אומר את זה בכאב גדול, אבל עדיין מספר הנפגעים היה נמוך מאוד, וגם בגלל הפעולה הסלקטיבית, כי צה"ל זה לא צבא של מדינה לא מוסרית, זה צבא מוסרי, כי אחרת היינו תוקפים את כל זה מהאוויר, כמו שעושים בצבאות רבים אחרים, בגלל הסוג הזה של הפעולה והאופי שזה התנהל גם לא נפגעו אזרחים פלסטינים. ועוד פעם, יש לנו סדר עדיפויות, של ביצוע המשימה והגנה על חיי הלוחמים, אבל אנחנו גם לא רוצים לפגוע באזרחים פלסטינים. את כל זה, מי שעשה,

המפקדים, הלוחמים. וכמו שאמרתי בהזדמנויות אחרות, אני מסיים כאן את דבריי ואומר לכם: צה"ל הוא הצבא של כולנו, ימין, שמאל, חילונים, דתיים, צבא ההגנה לישראל. תודה רבה. תודה רבה, כבוד השר. לחבר הכנסת נאור שירי שמורה הזכות לתגובה. שלוש דקות. סליחה, אדוני, זו הצעת החוק של רם בן ברק? אני לא זוכר את כולם. מטי ואתה. אז אני מזכיר את השותפים שלי להצעת החוק, גם עופר כסיף, גם חברת הכנסת מטי הרכבי. האמת שהתשובה, אדוני שר הביטחון, לא נעים לי להגיד, היא קצת מביכה. בסך הכול התבקשת להשיב על הצעת חוק למה בן אדם שיש לו לקות שמיעה ולא יכול לשמוע רדיו, צריך לשלם אגרת רדיו. קיבלנו פה הסבר, תשמע, נראה שאתה מכיר, ומההיכרות שלנו איתך אתה מבין הרבה יותר בחלק האחרון שדיברת מאשר ההסבר שלך להצעת החוק. אני גם לא מבין למה סגן שר התחבורה היה צריך לענות את זה כשהנושא מצוי לפתחו של שר התקשורת בכלל, והוא נוכח פה במליאה, הוא היה יכול לענות על זה. אגרת השידור קשורה בכלל לשר התקשורת ולא לשר התחבורה, למשרד התחבורה. גם פסיקה שהייתה בנושא דיברה על זה, ושר התקשורת נמנע מלעסוק בזה. אבל אולי עכשיו, כשאתה מכיר ושומע את הצעת החוק, למרות שעיסוקיך הם לא רבים בעולם התקשורת, אתה תוכל פשוט לתקן את העוול הזה.

האמת שפשוט לשמוע את התשובה ואת ההסבר להצעת החוק הזו זה מביך ברמת, מי שיושב בבית,

כ-44,000 אזרחים בעלי לקות שמיעה שמשלמים על משהו שהם לא יכולים לשמוע. תקשיבו את האבסורד הזה.

לא תגידו שזה איזה סכומי, דיברתם על נושא התקציב, לא סכומים כאלה גדולים, זה בסך הכול 180 שקל לשנה,

אבל בסדר, זו כבר החלטה שלכם. אתם באמת ממשלה שמתרכזת בלעשות כל כך הרבה טוב, אז אתם יודעים, כשיש משהו אחד שהוא שולי, אז אפשר לוותר על זה,

מרבית העשייה היום-יומית שלכם מתרכזת בעשיית טוב לתושבי ותושבות מדינת ישראל ועשייה ברוכה בכלל לעתידה של מדינת ישראל. הייתי שמח לשמוע אם שר הביטחון, שצריך להודות לאלפי ועשרות אלפי האזרחים שיצאו בשבילך לרחוב, את זה אומנם שכחת, אבל בסדר. אתה מגנה את הפגיעה בצה"ל, היית מגנה גם את הפגיעה במפגינים והמפגינות, או לדבר קצת על שלמות הארץ ושלמות העם, אבל זה כנראה פחות מעניין אותך וכנראה פחות מעניין אתכם, אבל זה לא משהו שאנחנו לא רגילים. אז בשם 44,000 אזרחים ואזרחיות בעלי לקות שמיעה, אני רוצה להודות לכם על הטוב שכמו בכל יום רביעי אתם מביאים למדינת ישראל. תודה רבה לקואליציית הימין מלא מלא. תודה רבה. אנחנו ניגשים להצבעה. גם אלה שהוצאו יכולים לחזור ולהצביע. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פטור מתשלום אגרה). כל אחד שישב במקומו ויצביע בעד או נגד או שיימנע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פטור מתשלום אגרה לתאגיד השידור לאדם עם מוגבלות בשמיעה), התשפ"ג 2023, לא נתקבלה. 42 בעד, 52 נגד.

לא הספיקה להגיע ורצתה להצביע בעד. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון, רב ראשי אחד), של חבר הכנסת אביגדור ליברמן וקבוצת חברי הכנסת. ינמק חבר הכנסת אביגדור ליברמן. עשר דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית כול אני רוצה להודות לחבר הכנסת שטרן, שבזמנו העלה את הצעת החוק הזאת. אני בסך הכול עושה פרפרזה. אני יכול להגיד, אדוני היושב-ראש, שאנחנו מרבים לדבר על אחדות העם, על החוסן הלאומי, ואני חושב שבאמת הגיע הזמן שאנחנו קודם כול ניישם את התפיסה הזאת של כור ההיתוך הישראלי ונסתפק ברב ראשי אחד. אני ניסיתי לבדוק אם בהלכה יש חובה למנות שני רבנים ראשיים.

אדוני היושב-ראש, בטח הרבה יותר בקיא ממני בהלכה, במקורות שלנו, אבל אני בכוחי הדל ניסיתי לחפש איפה מופיע הסיפור של שני רבנים ראשיים. מה לעשות, לא מצאתי. מה שאני יכול להגיד, באיזה מקורות?

אני אמרתי, אני ניסיתי בכוחי לחפש למה צריך שני רבנים ראשיים.

לא ראיתי את זה, לא בתלמוד בבלי, לא בתלמוד ירושלמי, לא בשולחן ערוך, בשום מקום. באמת, אני ככה הסתכלתי למה זה נולד ולמה אנחנו ממשיכים במנהג הזה. כנראה התשובה נמצאת באותה יוזמה לדחות את הבחירות לרב הראשי לישראל. בין הנימוקים למה צריך לדחות בחירות לרב ראשי לישראל מצאתי נימוק שהוא הגיוני על פניו, שזה סמוך לבחירות מוניציפליות, ויש שם הרבה ראשי ערים, וזה מעורר כל מיני דילים ואינטרסים, וחלק מראשי הערים שהם חלק מאותו פורום שבוחר את הרב הראשי אולי לא ייבחרו, וכך נדחה הסיפור עד לחודש אפריל. אבל מה לעשות, במקביל הגישו הצעת חוק, השר לשירותי דת, הגישו הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (בחירת רבני עיר, רבנים אזוריים, רבני יישוב ורבני השכונות), ודווקא שם, בדיוק מהנימוק ההפוך, מופיע שאין שום בעיה לבחור את הרבנים סמוך לבחירות לכנסת, סמוך לבחירות לעיריות. אין שום בעיה. חד וחלק. הרי כתוב שכרגע אפשר, באישור מועצת הרבנות הראשית, לבחור רב עיר, רב יישוב.

השתגעת? לא יכולים, אני קראתי. אני מציע, אדוני השר, שתקרא את החוק.

לפי החוק שאתם הגשתם אין שום בעיה לבחור רב מקומי סמוך לבחירות, לא לכנסת ולא לעירייה. יתרה מזו, אני חושב שמה שעשיתם, אדוני השר, זה באמת דבר מתוחכם. יצרתם מכונה ליצירת ג'ובים, פשוט מכונה ליצירת ג'ובים. אני מסתכל בנימוקים: יש במועצות האזוריות 987 יישובים יהודיים, מספר רבני היישובים כרגע עומד על 219. על פי הצעת החוק, השר רשאי להורות באופן מיידי על מינוי 768 רבנים של יישובים. זה מה שיוצא. כלומר אתם יצרתם, לא הרבה, 768 משרות. יתרה מזו, אני מסתכל על עוד מרכיב בהצעת החוק. כל שכונה שבה מתגוררים 15,000 איש ובעיר עצמה מעל 50,000 איש, אפשר מייד למנות עוד רב. רבנים שכונתיים. כמה יש היום רבנים שכונתיים? 68. מה החוק מאפשר? למנות עוד 278 רבני שכונות חדשים. אז בסך הכול יצרתם לא הרבה, רק 1,000 משרות. יצרתם רק 1,000 משרות של רבנים, רבני יישובים, רבני שכונות. מה עוד תיקנתם? מה עוד מופיע בתיקון החוק? הרי היה דוח מבקר המדינה ב-2010, היו מחקרים ב-2011, מתברר שתפקיד של רב שכונתי הוא בכלל לא מוגדר. מה הפונקציות שלו? אין שום דיווחים. יתרה מזו, חלק גדול מרבני השכונות לא מתגוררים באותן שכונות. אז מה מופיע בחוק? שרב שכונתי לא חייב להתגורר באותה שכונה. הוא יכול להתגורר בכל מקום אחר בעיר, או שני קילומטר מאותה העיר עצמה, כלומר הוא לא חייב להיות תושב השכונה, אבל הוא יכול להיות שם רב ולקבל משכורת. עוד דבר מעניין שמופיע בכל היוזמות שלכם הוא כמובן הסיפור של הכפיפות של כל הרבנים, כל רבני העיר וכל רבני השכונה והיישובים, ישירות לשר הדתות. הוא מי שממנה. אם פעם היו צריכים להתחשב בראש העירייה, במועצת העיר, במנהיגי המקום, היום אין שום דבר. שר הדתות לבדו יכול למנות, או בכלל מבחינתו ראש העירייה לא קיים. הדבר היחיד זה אישור מועצת הרבנות הראשית, כלומר, מועצת הרבנות הראשית לקחה את כל הסמכויות. גם זה בניגוד למסורת ישראל. עוד ב-2007 הוגש בג"ץ על נושא הכשרות, ואז הרבנות הראשית הגישה תשובה, ואמרה שחייבים להתחשב, לפי המסורת היהודית, חייבים להתחשב ברב המקום, הוא חייב לשקף את המנהגים, הוא חייב לשקף את הקהילה, את אותם הצרכים של הקהילה שהוא משרת בה. פה לא קיים הדבר הזה. הרי במסורת היהודית, בטח אתה מכיר את זה, מרא דאתרא צריך להיות בעל הבית של המקום. הרב המקומי חייב להיות בעל הבית של המקום. אבל במקום זה, הוא כפוף לגמרי למועצת הרבנות הראשית. לכן, אני חושב שמכל הסיפורים, גם שני רבנים ראשיים, גם במדינה, גם בארבע הערים הגדולות, אין שום קשר למקורות, אין שום קשר למסורת ישראל, אין שום קשר ליהדות. זה רק עוד ג'ובים ועוד כוח ועוד שררה. אני חושב שבאמת כל מי שמדבר על אחדות העם, כדאי שנגיע למסקנה אחת ויחידה: יש כלל ישראל, וגם כדאי שבכל בתי הכנסת ונוסחי התפילות, שאנחנו נהיה צמודים לתפיסה הזאת של כלל ישראל. לא צריך את כל החלוקות. באמת, אתם בכוח מנסים להנציח את כל החיכוך העדתי, אשכנזים וספרדים. אין כרגע מקום. תוציאו נוסח אחד לכלל ישראל, ושיהיה רב אחד, רב ראשי אחד, גם בערים וגם רב ראשי אחד לישראל. אבל לא תעשו את זה, כי מה שחשוב לכם זה ג'ובים, הכוח והשררה. תודה רבה, אדוני. ישיב כבוד שר הדתות, הרב מיכאל מלכיאלי. אנחנו מבינים. אוקיי, בוא נראה. מה? החוק לא מנוקד. אני צריך לקרוא אותו. על איזה חוק אתה מדבר? איכשהו על חוק שאתה מדבר עליו הוא חסר הבנה. שמת לב? בשביל זה אני פה.

אם כל החוקים היו ברורים, לא היה צריך אותי. מלכיאלי, גם התלמוד לא מנוקד, גם התורה לא. ידידי כבוד יושב-ראש הכנסת, סגן יושב-ראש הכנסת, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, כבוד המציע, אני מתייחס לנאום שלך בשני חלקים: חלק אחד, עניינית על ההערות שלך, וחלק שני, על ההשמצות, שגם עליהן אדבר. כולי אוזן.

כולי אוזן.

היות שאתה יושב-ראש מפלגה ויש לך חברי כנסת טובים וחרוצים, הייתי מצפה שהם יעדכנו אותך, מי מהח"כים שנמצא בוועדת חוקה, שכשדנו על החוק הזה, נאמר בצורה מאוד ברורה: רבני השכונות יגורו בשכונה שלהם. בדיוק כמו שרב עיר לא מקבל מינוי לרב עיר עד שהוא גר באותה עיר, רב שכונה, אני אומר לך את זה,

החוק הוא של משרד הדתות, מכל החוק,

שנייה, אני אומר עוד פעם. רב שכונה יגור בשכונה שלו.

עודד, אני בכוונה אמרתי,

אל תגידו לי לא, אני מכיר את החוק. עכשיו, שנייה, למה הדגשתי ועדת חוקה? היו שם גם מנכ"ל משרד הדתות וגם הנציגים, נמצא פה חבר כנסת ארז מלול, שהוא מגיש הצעת החוק, ואמרנו בצורה מאוד ברורה: רבני השכונות ימונו, ויקבל את התקן רק מי שגר בשכונה. איפה זה כתוב? אתה לא מקשיב.

אני מקשיב מצוין. זה יהיה כתוב בחוק. עכשיו אתה רוצה מה?

לא, אבל תוקן. אמרתם, רבותיי, רגע, זו עוד שאלה. יבגני, אתה צודק. שנייה, זו עוד סוגיה, למה צריך רב שכונה. נדבר על זה. עניינית, אני מסכים עם חבר הכנסת ליברמן. עניינית, הרב יגור בשכונה. עכשיו, מה זה? רב קומה, רב בניין, רגע. למה צריך, זו עוד סוגיה.

במענה על הטענה של חבר הכנסת ליברמן, אז זה לא נכון, כי רב השכונה יגור בשכונה. זה יהיה החוק. עכשיו סתם אני נהנה לשאול אותך: כשתראה את זה כתוב תצביע בעד החוק? אז לא. אבל למה זה לא היה כתוב כשהגשתם, רגע. ענינו על זה בוועדה. לא, אם הוא יודע, מי שהיה בוועדה קיבל תשובה. זה, 1. 2. שאלת מהם המקורות. יש גם בבבלי וגם בירושלמי. אתה אמרת: תביאו לי בבלי, ירושלמי.

כן, כן. הבאתי, לא להפריע. הבאתי מקור גם מהבבלי וגם מהירושלמי, בשניות שהייתי כאן,

שבעם ישראל,

חבר הכנסת ליברמן, מכיר את זה, יודע שיש מנהגים שונים, יודע שיש בית שמאי ובית הלל. רגע, אם תקשיב עד הסוף אתה גם תבין. מי שמפסיק אותי באמצע לא יבין, ואז יש שאלות,

כבוד השר, אתה לא חייב להתייחס לכל,

חשוב לי שהוא יבין, כי יש קצת שבסוף מסביר הרבה. אז אתה יכול אחר כך להסביר לו. פה אתה על הבמה, עם ישראל שומע. אני, ולא חייב, לא, אני מסכים עם דבריו. ולכן, היות שמעוגן, לבקשתך, גם בבבלי וגם בירושלמי שיש חובה לשמור על המנהגים, אם זה בית שמאי במקומותיהם, בית הלל במקומותיהם, אז אני אפנה אותך לשו"ת "יביע אומר" של הרב עובדיה, שמסביר, באמת בטוב טעם, למה חשוב לשמור על המנהגים של עם ישראל. לספרדים יש את המנהגים שלהם ולאשכנזים את המנהגים שלהם. אגב, הרב עובדיה, ספרדי, אבל אתם מתכופפים פה בעניין הזה. אגב, מותר לך לטעות. מותר לטעות. זה חלק מהחסינות של כל ח"כ. אבל פה אתה לא צודק. הרב עובדיה רצה, עודד, עודד, מותר לטעות. הרב עובדיה, שהוא שנלחם להחזיר את המנהגים של הספרדים, מנהג השולחן הערוך, במענה לשאלתך, זאת אומרת שיש לנו עניין גדול מאוד לשמור על המנהגים. אתה מגיע ומספר פה, אבל זו לא השאלה. אפשר לשמור. לא צריך רב ראשי בשביל זה.

שטרן, תקשיב, תבין בסוף, חבר הכנסת שטרן. בצה"ל יש רב אחד והרבה מנהגים. רגע, רגע. אז יש רב שנותן את ההלכות והמנהגים לבני עדות המזרח ורב לבני עדות אשכנז. יותר מזה, כשאתה בא, רק פעם, רגע. עודד, רגע. יותר מזה, כשאתה מגיע, חבר הכנסת ליברמן, ואומר לנו: קחו את כל סידורי התפילה וגנזו אותם, וקחו סידור אחיד,

רגע. ותשנו נוסח, לנו אין סמכות לשנות מהמנהגים של עם ישראל. אתם בקדנציה הקודמת ניסיתם לשנות מהמנהגים, להחליט איך תיראה הרבנות, להחליט מי יהיו דיינים. אנחנו לא כאלה. לנו אין סמכות לעשות את זה.

אנחנו שומרים באדיקות על נוסח התפילה שסבא שלי וסבא שלי סבא שלי התפללו. לנו אין סמכות לשנות מה אנחנו נתפלל. רק הרב גורן ניסה לשנות.

הרב עובדיה ביקש לשמור על הנוסח שהיה לנו.

מאה אחוז. אין עם זה בעיה.

עם זה בעיה.

אז אני תלמיד של הרב עובדיה, וטוב לי עם זה.

כן. הכשרות של הרבנות, אתה מקבל או לא?

זה מספיק לך?

לא, כי לחברים שלך זה לא מספיק.

לחברים שלך זה לא מספיק. אתה יודע מי החברים שלי? לא, כי יש פה חברים שזה לא מספיק להם.

אגב, זכותו של כל אדם, אני אומר לך, אני אוכל.

גם ברבנות יש דבר שהוא כשר לספרדים, יש דבר

אבל גם אני לא אוכל בשר שהוא לא חלק, למשל.

אז אולי בכל שכונה יהיו שני רבנים? למה לא?

שני רבנים בשכונה.

קודם

שיש שם דיבר מפורש בעניין הזה. תפנה את יושב-ראש המפלגה שלך,

אני אפנה אותך להבין. ואני אומר לך, אם היה לך אפילו אפס נקודה, אני לא יודע מה, מהעוצמות ומהעזרה ומהביצועים שיושב-ראש המפלגה שלי עשה למען עם ישראל, אתה עוד 400 שנה, אלה הערכים של היהדות? אלה הערכים של היהדות? לגנוב מכספי ציבור כסף? אלה הערכים? אלה הערכים? עוד 400 שנה לא תגיע, יחד עם חבריך, ליכולת. זו היהדות האמיתית, של הפצת יהדות בדרכי נועם, לא באלימות

הלו, הלו, להקשיב, להקשיב, להקשיב. אל תפריע לה. היא רוצה להגיד משהו. כל יוצאי אתיופיה, לא היינו פה. שווה להקשיב. שווה להקשיב. היא רוצה להגיד, ברשות השר, כן.

אני מסכים, אדוני היושב-ראש, אבל אדוני השר, דבר אחד, מה שלא הבנתי, וכדאי שבאמת תגידו, מהו מקור הכספי לכל אותן משרות חדשות. אתה יודע, אני לא ראיתי מקור כספי. אני נותן לך חידה: אומנם יש משרד אחד שהתקציב שלו ב-2024 יעלה ב-40% בהשוואה לתקציב 2022. אתה יודע איזה משרד זה? משרד הדתות. הוא המשרד היחיד שהתקציב שלו עולה בהשוואה ל-2022, ב-40% בדיוק. אני מציע שתבדוק. אתה יודע, אני מכיר היטב את המספרים. אבל באמת צריך, ביהדות, מרא דאתרא, אתה באמת צריך להתחשב במקום וברב המקום, אבל אין שום סיבה לשני רבנים. תראה, עם כל הכבוד, יש לנו את חסידי הרב קוק, יש את חסידי הרב עובדיה, יש את חסידי חב"ד, יש את חסידי בעלז וגור. אז מה, אנחנו נעשה עשרה רבנים ראשיים? מספיק לנו רב ראשי אחד. אותו דבר לגבי ניהול המדינה. אתה קצת מתבלבל. אתה יודע, אנחנו באמת מודים לבן אדם הזה,

היה לו חזון, ובזכותו הקמנו את המדינה. בספר מדינת היהודים, ואני מציע לך לקרוא, הוא כתב: "אנחנו ננהל את מדינת היהודים במדע ובחוכמות ואם כוהני הדת ינסו להתערב בניהול המדינה נדע לכלוא אותם בבית מקדשי האל". מילה במילה. אני חושב שהרבנים צריכים להתעסק ברבנות וביהדות ולא בניהול המדינה, ובטח לא לשבת בכנסת, ובטח לא להיות שרים.

רק שתדע, מבחינת ההיסטוריה, אתם הרי לא לומדים לימודי ליבה, כל הממסד החרדי התנגד להקמת מדינת ישראל: החזון איש נתן הוראה להתפלל תפילת תחנון ביום העצמאות של מדינת ישראל, הרבי מבריסק עמד על הרגליים האחוריות נגד ההכרזה על מדינת ישראל. הממסד החרדי התנגד לשימוש בשפה העברית. בן יהודה עבר פה גיהינום, חרם, מכל הכיוונים, כדי שלא נדבר את השפה העברית. למרות זאת אנחנו במדינה יהודית, ואנחנו מדברים את השפה העברית, והגיע הזמן שאנחנו נפעיל את כל הנושא של כור ההיתוך. וגם באמת לגבי הרב עובדיה, שהוא עשה מעשה אדיר עם הגיור ההמוני של יהודי אתיופיה, וזה בכלל במסורת ישראל.

בטח אתה זוכר את כל הגבעונים והאדומים, והמסורת הזאת של גיור המוני, היא תמיד מסורת. אני רק לא מבין למה לא עושים את זה היום.

השר, אל תשיב, כי הוא סיים את זמנו. אני מודה לך, אבל אני באמת חושב שהגיע הזמן שיהיה פה רב ראשי אחד, ואין שום סיבה, חוץ מכסף, כבוד וכוח אתם לא מחפשים שום דבר. תדאג לרבנים למריצות, תודה רבה. לשבת במקומות. לפני ההצבעה אני חייב לתקן פה טעות שאמר חבר הכנסת ליברמן. הוא אמר שכל גדולי ישראל התנגדו להקמתה של מדינת ישראל. זו לא רק טעות, אלא שכל הבנייה של היישוב החדש בארץ ישראל ב-200 השנים האחרונות החלה עם היהודים החרדים והדתיים והרבנים והצדיקים, שרצו ליישב את ארץ ישראל. הם התנגדו לתרבות החילונית המערבית, שרצתה לשנות את עם ישראל ולבולל אותו בתרבות הרעה, ואנחנו עד היום לא מסכימים להיכנס לכור ההיתוך הזה. ועוד נקודה אחת שאני רוצה לומר לחבר הכנסת ליברמן: היחידים ששינו את סידור התפילה היו המשטר הקומוניסטי בברית המועצות. אני ראיתי סידור שהיה כתוב על זה SSSR, שהיו חייבים להתפלל בנוסח מיוחד שהמשטר בקרמלין קבע ליהודי ברית המועצות. אז ברוך השם שיש לנו מדינה שאפשר לעשות בה סידורים, כל אחד על פי מנהגו, וכל אחד יכול להתפלל על פי מסורת אבותיו. עכשיו ניגשים להצבעה על הצעת החוק של אביגדור ליברמן, חוק הרבנות הראשית. מי בעד?

מי נמנע? אדוני היושב-ראש, מה זה משנה, הוא עדיין עם המריצות.

25 בעד, 51 נגד. ההצעה הוסרה מסדר-היום, ועם ישראל ישכון לנצח בארץ הקודש. גפני, אתה רואה? עוד פעם המשותפת איתכם. איפה האופוזיציה שלכם, תגיד לי? הם נרדמים. לא, לא, המשותפת איתכם עוד פעם, קרעי, כרגיל. אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה, הצעת חוק שוברים להשלמת לימודי בסיס בחינוך הבלתי-פורמלי,

רק אם אפשר לשמור על השקט שם. כולם צועקים. מבקשים לשמור על השקט. עשר דקות לרשותך. אדוני היושב בראש,

אחת הבעיות שאיתן אנחנו ניאלץ להתמודד בעתיד הקרוב היא שילדים אלו הופכים להיות מבוגרים שלא מצליחים להשתלב בשוק התעסוקה, שפורשים מהאקדמיה כי הם לא מצליחים להדביק את הפערים, ונכנסים לתוך מעגל עוני שממנו קשה מאוד לצאת. לאותם ילדים יש כישורים מדהימים, יכולות אדירות ופוטנציאל אדיר להיות כל מה שרק יבחרו בחברה הישראלית. לצערי, הממשלה הזו הופכת אותם לדור אבוד, שקוף ועני. זו תעודת עניות למדינת ישראל שאזרחים שיש להם את כל היכולות ואת כל הכישרון נאלצים להיתמך בקצבאות כדי לשרוד. הצעת החוק הזו קובעת שיש לתת שוברים לקורסי העשרה במקצועות האם והטכנולוגיה שאושרו על ידי משרד החינוך לאחר שעות הלימודים. מאוד מוזר בעיניי שהקואליציה הנוכחית, שהיא דתית וחרדית ברובה, מתנגדת לתת כלים לציבור שלה להצליח בעתיד ולהפוך להיות אזרחים עצמאיים פורצי דרך, שמסוגלים לפרנס את משפחתם בעצמם ואינם תלויים במערכת הסעד או בתלושי מזון שמציעים להם. כנראה שהחוק הזה לא בא לכם טוב, ואולי אפילו קצת מביך אתכם, במיוחד אתכם, חברי הכנסת החרדים. מדוע הצבעתם נגד בוועדת שרים לענייני חקיקה? וגם חברי הכנסת יואב קיש, קלנר, דן אילוז. דיברתם כל כך הרבה לפני כן על מערכת שוברים וכמה היא תוכל לתרום, והינה, אתם מצביעים נגד עקרונות כלכליים ואידיאולוגיים שאמורים לפתוח את העתיד לילדים כל כך רבים. אתם מצביעים נגד הצעת חוק שנותנת את החופש לבחור. משפחות יקבלו כסף ביד באמצעות שוברים שיוכלו לממש. הם יממשו אותם באיזו דרך שרק ירצו, כתוספת לבסיס הלימודים של הילדים היום, אם בלימודי מתמטיקה, בהרצאות, בסדנאות, ואפילו במסגרת של תנועות נוער. הרי ההצעה הזו לא כופה שום אורח חיים או לימודים על משפחות שאינן מעוניינות בכך. אי-אפשר לבוא ולהסית נגדנו באיזושהי תלונה שהצעת החוק הזו למעשה פועלת נגד הציבור החרדי, או למעשה מציירת אותנו, כמו בעבר, כאילו אנחנו אנטישמיים. מטרת החוק היא דבר אחד: לתת את הכלים למי שבמשך שנים מנעתם מהם לממש את עצמם ולהפוך לבני משפחה שמסוגלים לשים אוכל על השולחן של הילדים שלהם. מה כל כך כואב? מה כל כך מפחיד? הרי אתם טוענים שהציבור החרדי לא מעוניין בלימודי ליבה. אף אחד לא כופה את זה בהצעת החוק הזו. הוא מאפשר למי שרוצה, למי שמעוניין בכך. חס ושלום שהציבור החרדי ישתמש בשוברי חינוך וינסה לבנות לעצמו עתיד עצמאי, שמסוגל לפרנס את משפחתו. מה יקרה אם לא ייאבק על הישרדותו יום-יום? בעתיד הלא-רחוק, 50% מתלמידי ישראל יהיו תלמידים שלומדים במערכת החינוך החרדית. עתיד מדינת ישראל תלוי בגורלם של אלה, של אותם התלמידים. הסיפור הזה של אם הילדים האלה יהפכו להיות עניים שתלויים במערכת רווחה וסעד, אם הילדים האלה יגדלו ללא יכולת לכלכל את משפחתם, הוא הסיפור של כולנו, של כל יושבי הבית הזה. על כולנו לתת כתף כדי לוודא שהילדים האלה יגדלו להיות אזרחים ציונים שמדינת ישראל חשובה להם, שתורמים מהיכולות והכישורים האדירים שלהם בחברה הישראלית, בכלכלה הישראלית, וכן, גם בביטחון המדינה. על זה מדינת ישראל תיפול או תמשיך להתקיים כחברה מפותחת, מתקדמת, איתנה מבחינה כלכלית ומובילה את העולם בשלל תחומים. הילדים החרדים הם לא פחות חכמים, ההפך, הם לא פחות ערכיים, ההפך, הם לא פחות שקדנים, ההפך. הם יכולים להוביל את החברה הישראלית בתחומי הבריאות,

הטכנולוגיה והעסקים, כפי שהם עושים בעולם כולו, אבל פה עסקנים פוליטיים פשוט משאירים אותם מאחור. יש את תלמידי החכמים שמסוגלים, ומסוגלות, להשלים בתוך שנה,

את מה שפספסו במשך חיים שלמים. הם מסוגלים לסיים תואר ולהגיע להייטק ולמקומות בכירים מאוד. אבל הנתונים מראים לנו שיותר מ-70% מהגברים החרדים פורשים מהמכינות לאוניברסיטה. אלה שכבר הגיעו, 50% מהם פורשים בתואר הראשון בגלל הקושי והפערים שנוצרו בגלל מערכת החינוך השונה. זה לא מעיד על הכישלון שלהם, זה מעיד על הכישלון שלכם. כמי שכיהנה כיושבת-ראש ועדת החינוך, קיימתי דיונים רבים בנושא הזה, ואף הקמתי ועדת משנה. לצערי, ממש לפני הבאת הפתרון הזה, הממשלה הקודמת התפרקה, ולא הצלחתי להשלים את הליך החקיקה הכה-נדרש. עכשיו זה עליכם. תפקידכם עכשיו הוא להכריע איך תרצו לראות את הילדים החרדים מתפתחים ואיזה סוג של אזרחים אתם מעוניינים לגדל כאן. אני רוצה להודות לחבר הכנסת קינלי, משה טור פז, על גיבוש ושיתוף פעולה לאורך כל השנה האחרונה, גם עם הצעת החוק, וגם על היכרות מעמיקה בנושא הזה. אני רוצה להודות לידידתי חברת הכנסת נעמה לזימי, שביחד אנו מקיימות את השדולה של הממ"חים. אתמול היה כינוס מדהים, ואני מקווה שהוא יוביל, כאבן דרך או כתחילה וצעד ראשון, לקידום הנושא הזה. נעשתה כאן עבודה יסודית, ואני מקווה שיום אחד נראה שינוי אמיתי ונראה את הילדים החרדים מובילים את החברה הישראלית כפורצת דרך בכל כך הרבה תחומים. אני קוראת לכולכם להצביע בעד הצעת החוק הזו. תודה רבה. תודה רבה. יש חוק צמוד להצעה הזאת, של חבר הכנסת משה טור פז. בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברתי שרן מרים השכל, הצעת החוק שאנחנו מציעים כאן, הצעת חוק הוואוצ'רים, כפי שאנחנו מכנים אותה, היא הצעת חוק חרדית. היא דואגת לילדים חרדים, והיה מן הראוי שחבר כנסת חרדי יגיש אותה. האמת היא שאת הצעת החוק הזאת גיבשתי כבר לפני שש שנים, הרבה לפני ההגעה לכנסת, כחלק מחשיבה כיצד דאגה לילדים חרדים יכולה לקדם את לימודי הליבה שלהם בלי לפגוע באורח חייהם החרדי. כאן אני רוצה להסביר עוד מעט על גבי מה שהסבירה חברת הכנסת השכל. אנחנו בעצם מציעים: כידוע, תלמיד חרדי, תקשיבו היטב, ממומן פחות מתלמיד ערבי או חילוני או דתי. בגדול, הכלל אומר: כגודל הליבה כך גודל התקצוב, זה לא נכון בשתי רשתות החינוך, אבל זה נכון ככלל. מה שאנחנו מציעים פה הוא שכאשר המדינה כביכול חוסכת תקציב, בעיקר על הבן החרדי, ומממנת רק 55% או 75% מהלימודים שלו, את הפער הזה, לפחות את חלקו, אנחנו נעניק חזרה למשפחה, ולא למשרד החינוך, בצורת ואוצ'ר, והוא יוכל, בחברה למתנ"סים או במקום אחר, להשלים את הלמידה. היה מן הראוי שההצעה הזאת תיכנס בכלל להסכמים הקואליציוניים כדרישה חרדית. היה מן הראוי שחבר כנסת חרדי יעמוד כאן ויאמר: זה לא פוגע באורח חיי, זו לא חובה, זו לא כפייה,

זה עולה כסף. דרך אגב, זה עולה כסף אבל זה חוסך כסף, כי אם ילד לא לומד מתמטיקה ואנגלית בכיתה ב' או בכיתה ו', זה יעלה פי חמישה או עשרה כשנשלים לו את זה במכינה בגיל 25 או 30. למה את הצעת החוק הזו לא מגיש חבר כנסת חרדי? נשגב מבינתי. אני רואה בהצעה זו הצעה משלימה לשני נדבכים נוספים, שגם עליהם הגשתי חקיקה ואני מקדם: הראשון הוא הנושא הממלכתי-חרדי, שמתאים לקבוצה מסוימת מתוך הציבור החרדי, השני הוא המתווה המכונה "מתווה בעלז", אותו מתווה שבעצם סוכם בזמנו בין החסידות לבין משרדי האוצר והחינוך, ולצערי נתניהו ביטל אותו כחלק מההסכם הקואליציוני, אבל גם לא עמד בו, ולכן החסידות נותרה קרחת מכאן ומכאן, אותו מתווה שמכונה "תקצוב תמורת הישגים". ולמה ואוצ'רים? נשלים את העניין הזה: הממ"ח מתאים היום לאוכלוסייה מסוימת. 4% לומדים בו, ויכולים ללמוד בו אולי 40%, בוודאי לא כל הציבור החרדי. מתווה בעלז מתאים לעוד קבוצה מתוך הציבור החרדי, ואילו הוואוצ'רים הם מתווה משלים, למי שאיננו מעוניין לא ללמוד בממ"ח ולא ללמוד על פי מתווה תקצוב תמורת הישגים. הוואוצ'ר יוענק לו לאחר הצוהריים, נא לסיים. ובעצם יאפשר לו ללמוד כבר בגיל צעיר לימודי ליבה, אחרי תלמוד תורה ומוסד פטור. אני בטוח שזו הצעה טובה. אם היא תדחה היום, זה יהיה רק בשל הסתכלות צרה, צרת עין ואופק, של הקואליציה, ותאמינו לי, היא תחזור.

תודה רבה. ישיב שר התקשורת, השר שלמה קרעי. אני רק רוצה להעיר שהמושג "מתווה בעלז" לא היה ולא נברא, זה מושג תקשורתי. לא היה לזה שום בסיס.

רבנו עונה להם, ואומר להם: לא ככה. לא מתחילים עם הצאן ורק אחר כך מטפלים בילדים. תעשו את העיקר עיקר ואת הטפל טפל: "בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצנאכם". קודם כול, מתחילים בילדים. אבל אם ככה, מה הבעיה? הבעיה היא הצביעות, הצביעות הזו, שבאים לכאן פעם אחר פעם, חצי מהחוקים היום, כל החוקים באים ומנסים להתערב לחרדים בחיים.

בוא נשנה לכם את הוועדה,

בוא נבטל לכם רב, ועוד זה שרוצה לשלוח את כל החרדים עם מריצות למזבלה עומד כאן ומקשקש לנו בשכל על החשיבות של הרב הזה או הרב האחר ואיך זה עובד. ולמה אני אומר את זה, שרן השכל? כי מי חברת המפלגה שלך? שרת החינוך לשעבר. שרת החינוך לשעבר, היא התעמרה בילדים החרדים: ביטלה להם 90 מיליון שקל שעות תמרוץ וטיפוח, שזה הרבה יותר כנראה ממה שאת מציעה כאן בחוק. היא ביטלה את זה. זה לימודי ליבה. לא נתנו להם מערכת גפ"ן, למנהלי המוכר שאינו רשמי. כששאלתי אותה: למה את לא נותנת? היא אמרה לי: רוצים, שיבואו לממלכתי. אבל למה? אתם רוצים לימודי ליבה. אז את הצביעות הזאת של לבוא לכאן ולנסות לחנך, כשפתאום צריכים לנסות להכניס אצבע בעין למישהו,

אז אומרים: משל אומרים לדבורה: לא מדובשך ולא מעוקצך. אנחנו מסתדרים. אני תכף אדבר על צביעות מעוד כמה נקודות מבט,

לגופו של עניין, להקריא את עיקרי התשובה של שר החינוך: הצעת החוק מבקשת לקדם ולעודד הקניית מיומנויות בסיס באמצעות החינוך הבלתי-פורמלי במקום באמצעות החינוך הפורמלי לתלמידי מוסדות חינוך שבהם לא מלמדים את תוכנית היסוד במלואה, וזאת באמצעות שוברים שיאושרו על ידי ועדה במשרד החינוך. יש לציין כי למשרד החינוך קיימים אמצעים שונים לעודד פעילות כזאת, בין במסגרת החינוך הבלתי-פורמלי ובין בהקצבות למוסדות חינוך. אני אוסיף על התגובה הזו, לפני שאמשיך אותה: ביום ראשון הציג לנו שר החינוך את תוכנית משרד החינוך לשנה הקרובה, ושם בהחלט הולך להיות משהו שהוא נותן פתרון, בעיניי, לכל תלמיד שרוצה, לא רק אם הוא בפטור ולא רק אם הוא במוכשר. כל תלמיד שרוצה להעשיר את ידיעותיו, יש לו בית ספר דיגיטלי, שיהיו שם את ההרצאות וכל השיעורים, חלק מהם יהיו בזום, חלק מהם מוקלט. הכול נמצא. כל מי שרוצה נכנס לבית הספר הדיגיטלי ויקבל את שיעורי ההעשרה באנגלית, בפיזיקה, במתמטיקה. זה החזון של משרד החינוך, וזה הולך לקרות בקרוב. עיגון התוכנית בחקיקה ראשית, ממשיך שר החינוך, לא בהכרח יועיל להשגת המטרה העומדת בבסיס הצעת החוק, בהיותה מחייבת ולא ניתנת לשינוי באופן גמיש, כאשר גמישות מתחייבת לפי עמדת המשרד. הצעת החוק נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה מיום 25 ביוני. החלטת ועדת השרים הייתה לדחות את הדיון בהצעת החוק בחודשיים. כיוון שכך, ובהתאם לסעיף 66 לתקנון הממשלה, הצעות חוק פרטיות שיובאו לדיון במליאת הכנסת בטרם קבעה לגביהם ועדת השרים עמדה סופית כנדרש, תהיה עמדת הממשלה להתנגד להן. נוכח האמור, אנחנו מציעים לחברי הכנסת להצטרף לעמדת הממשלה ולהתנגד להצעת החוק הזו. הינה שרת החינוך לשעבר שאשא ביטון,

למה תעלי? הינה, תשיבי. למה לא נתת מערכת גפ"ן למנהלי המוכש"ר? למה קיצצת להם 90 מיליון שקל שעות תמרוץ וטיפוח? תשיבי.

הינה, חבר הכנסת גפני יבוא לכאן ויאשש את דבריי. אני חבר ועדת הכספים, ונלחמנו כדי שלא תקצצו את זה, ואתם קיצצתם, אז אל תגידי: אתה משקר. ומערכת גפ"ן, כאן במליאה. אתה לא היית חבר ועדת הכספים. זה לא משנה. אני הייתי בכל הוועדות.

לא היית חבר, אז תדייק.

וכאן במליאה שאלתי אותך למה. את זוכרת? לא היית חבר ועדת הכספים. אדוני היושב-ראש, אני נותן לה להשיב כאן אם היא רוצה. איך אני יודע שלא היית חבר ועדת הכספים? כי הייתי מרכז הקואליציה.

אין לו מושג על מה הוא מדבר. לא היינו חברים בוועדות, אבל הייתי בוועדת הכספים.

נכון, אז אל תגיד שהיית חבר.

הייתי בוועדת הכספים, מבחינתי גם חבר ועדת הכספים. אני גם הצבעתי, למרות שלא ספרתם את ההצבעה שלי. כי לא היית חבר. לא משנה. כי אתם הייתם חבורה של קואליציה דורסנית, שניסתה לתת תת-ייצוג לציבור באמצעות נבחריו.

ואתם אוכלים את מה שבישלתם היום באופוזיציה. כמו שנתניהו אמר,

אתם אוכלים את מה שבישלתם.

בוא תגיד אתה: האם לא ביטלתם את שעות התמרוץ והטיפוח, 90 מיליון שקל? האם לא ביטלתם? שרת החינוך לשעבר תענה. אתה מרכז הקואליציה, בוא תגיד. היא תשיב לך.

כי אתה לא רוצה לשקר. אתה כנראה לא רוצה לשקר. לך תבדוק מתי יש מסחר בדולר. אתה כנראה לא רוצה לשקר. אני רוצה לדבר על עוד נושא. בג"ץ פסל הבוקר ברוב של שישה אקטיביסטים כנגד סולברג את החוק שנועד לתמרץ עובדים זרים לצאת מישראל. מדיניות ממשלת ישראל, מדיניות ההגירה שלה,

חברת הכנסת השכל, אני בטוח שגם את כועסת על שופטי בג"ץ, אבל את לא תגידי את זה, כי זה חלק מהצביעות הזאת, שופטי בג"ץ מצביעים כנגד מדיניות ההגירה של ממשלת ישראל, לא בגלל שהיא לא חוקית אלא בגלל שזה לא נראה להם. השופט סולברג גילה את מערומיהם בהתנגדות שלו באותו פסק דין ואמר במילים פשוטות שהחלטת חבריו מבוססת גם היא על סוג של עילת הסבירות, המידתיות הסבירה. המידתיות הסבירה זה איזה מבחן שלישי, מבחן המידתיות, שזאת עילת הסבירות בכובע אחר. שופטי בג"ץ אומרים: לא נראה לנו, והם מבטלים את הכרעת הציבור. פוגעים, נותנים יד להפרה במזיד של החוק, ככה כותב השופט סולברג, כלומר הכול הצגה. גם אתם הצגה. חבר הכנסת גנץ, ישבנו שלושה חודשים בבית הנשיא, ואתה יודע שאתם מסכימים עם עילת הסבירות שלנו.

עמוד שדרה כנגד מחוללי האנרכיה אין לכם. אין עמוד שדרה, ולכן מפוצצים את השיחות. והינה ראה זה פלא, גם הנשיא, שהבטיח לומר מי אשם, הוא פתאום לא אומר מי אשם בפיצוץ השיחות, כי זה אתם. הוא לא יכול לומר שאתם אשמים. אתם עושים מה שבא לכם, בניגוד לבחירת הציבור, השופטים, ובניגוד לאינטרסים של שמירה על רווחתם וביטחונם של אזרחי מדינת ישראל. זו הפעם החמישית, אזרחי ישראל צריכים לדעת, זו הפעם החמישית ששופטי בג"ץ פוסלים חקיקה ראשית שנועדה לטפל בהטבעת מדינת ישראל במאות אלפי עובדים זרים, בקעקוע הזהות היהודית והרוב היהודי במדינת ישראל. וכל זה למה? כי לא נראה להם, לא מתחשק להם לקבל את הכרעת הממשלה. אין שום סיבה, אין שום עניין, לא חוקי, בחוסר סמכות, בניגוד עניינים. לא, כלום. אתה מקבל את זה, חבר הכנסת כהן? לא נראה לנו, זה בסדר? אתם לא יכולים לומר שזה לא בסדר, אחרת איזה קייס יהיה לכם להתנגד לממשלה שלנו? ועוד משהו. לפיד מתבכיין היום ומאיים עלינו, מאיים על שר המשפטים שאם הוא לא יעמוד בלוח הזמנים שלו, הוא יפנה לבג"ץ. אתה שר. רק רעל וכעס. תפסיק. על מה הולכת המשכורת שלך?

כי ראיתי אותו השבוע יוצא מגדרו, יוצא משלוותו כשהערתי לו הערת ביניים. כמה,

אתם באים אלינו? חלאס עם הצביעות, מאיר. חלאס. תסתכלו על עצמכם במראה. הוא מאיים שיפנה לבג"ץ אם שר המשפטים לא יעבוד לפי לוח הזמנים שהוא מכתיב לו? אולי תגיד משהו על האלימות כלפי עיתונאים? חבר הכנסת רול, איך זה שאתה קיבלת היום קול אחד וחבר הכנסת רון כץ קיבל 12 קולות? מה קורה כאן? הוא היה יכול גם לקבל 24, אם היינו רוצים. איך זה?

זה מה שמטריד את שר התקשורת? איך זה? למה אותם אלה שנתנו לרון כץ לא נתנו לעידן רול? מה קרה כאן? אני לא מבין את זה.

אני רק רוצה לומר ללפיד: תפסיק להתבכיין. הפסדתם, אתם יושבים באופוזיציה, תתחילו לעבוד ולשתף פעולה לטובת אזרחי ישראל, תשתפו פעולה עם הדברים הטובים שאנחנו עושים ופועלים כל הזמן לטובתם, ואל תחפשו כל הזמן עילות להסית ולהדיח יחד עם השופרות שלכם בתקשורת.

תודה רבה, כבוד השר. זכות התגובה לחברת הכנסת שרן השכל ולחבר הכנסת טור פז. וואי וואי, תראו-תראו, שר חינוך, סגן שר חינוך מפה, עוד סגן שר חינוך משם, אבי מעוז לוקח סמכויות של משרד החינוך בנושאים מסוימים, בצלאל סמוטריץ' אחראי למחלקה אחרת במשרד החינוך, אורית סטרוק שייכת למחלקה אחרת במשרד החינוך, ואת מי הביאו להשיב לנו על הצעת החוק של החינוך? שר התקשורת קרעי.

כפיים לקואליציה המטורללת הזאת, עם כל כך הרבה תפקידים, עם חלוקה של כל כך הרבה סמכויות ואפס יכולת לבוא. למה לא הבאתם את אבי מעוז לענות לנו? הרי סמכויות של משרד החינוך נמצאות גם בידיים שלו. אבל זה בסדר, אתם הבאתם את קרעי, שר התקשורת הפופוליסט, הצבוע ביותר שיש. כי אתה, השר קרעי, למה אתה כל כך צבוע? אתה אומר לנו: מה אנחנו עוסקים בנושאים של החרדים? מה זה עניין שלנו? אז למה אתה עוסק או אתם עוסקים בנושאים של נשים בצבא? מה אכפת לכם, למה אבי מעוז מתעסק לנו במערכת החינוך החילונית-ממלכתית בנושא הקהילה הלהט"בית? ומה אתה מתעסק בנושא של גיוס נשים או כל דבר אחר? חתיכת צבוע, אל תתעסקו בעניינים שלנו.

הסיפור של החינוך החרדי הוא הסיפור של החברה הישראלית. בעוד כמה שנים הילדים החרדים יהיו 50% מתלמידי ישראל. ואתם חבורה של צבועים, כי הדבר הזה הוא כמו לתת שירותים פרטיים לילדים חרדים, למי שרוצה. הרי אתם לא צריכים את זה, אז מה אכפת לכם? נכון? הגבירים החרדים, הרי יש להם כסף לשלם על שירותים פרטיים. הילדים שלהם, הנכדים שלהם, לומדים שיעורים פרטיים במתמטיקה ובאנגלית ובעברית כדי שיהיו להם הכלים להצליח בעסקים, במדע, ברפואה. אבל אתם, לא אכפת לכם מהעניים, אלו שאין להם את הכסף לשלם על השיעורים הפרטיים האלו, וזו צביעות. אתם מונעים מהם את היכולת לממש את הפוטנציאל האדיר שטמון בהם. הם ילדים חכמים, ילדים נבונים, שיכולים לקדם את המדינה בכל תעשייה, ואתם כובלים אותם באזיקים לבורות ולעוני. תתביישו לכם. פשוט צביעות. מה צביעות? לפחות זה. זכות התגובה לחבר הכנסת טור פז. טור פז תקשיב, תקשיב, שלמה קרעי, כי יש הרבה דברים שאתה לא מבין. איסתרא בלגינא קיש קיש קרעי, עליך נאמר.

למי שלא מכיר את הפתגם, כשיש מטבע ריק בתוך כד, אז הוא קורא "קיש קיש". מה שעשית פה זה קשקשת יותר מהשר קיש, כי מילא שהוא לא מבין בחינוך, אבל אתה לא צריך להתיימר. אז דיברת על הוועדה שלהם או שלכם, כי שוב, ההתנשאות שלך, שאתה חושב שהוועדה היא שלך, והשרים הם שלך, והיהדות היא שלך. לא, הם לא. ואחרי זה דיברת על בני גד ובני ראובן, כאילו זה היה שוב התורה שלך. על איזה ועדה אתה מדבר? מה אתה מקשקש?

זה שאתה לא מבין בחינוך זה לא נורא, כי זה באמת לא התחום שלך. אבל זה שהקיש-קיש לא מבין בחינוך זה הכי עצוב, כי קראת פה מעל בימת הכנסת בדיחה, אז בוא אני אספר לך. השר קיש לא מכיר את המשרד שלו אחרי חצי שנה, ובית הספר הווירטואלי כבר קיים מזה עשור. החזיק אותו גוף שקראו לו מט"ח. הוא נסגר. עכשיו מגיע השר קיש ומביא בשורה,

השרה ביטון? מביא בשורה. וואו, מקימים מחדש את בית הספר הווירטואלי שהיה פעם. עכשיו, מה הבדיחה הכי גדולה בתשובה שהקראת? לא אשמתך, הם כתבו לך אותה. באמת, בית הספר הווירטואלי ייתן תשובה לילדים החרדים שלא לומדים ליבה? בוודאי. יש להם בבית טלפון חכם ואינטרנט, והם מוכנים, הרי בית הספר הווירטואלי, שילמדו תורה, שילמדו תורה,

מי שלא ישתמש בוואוצ'ר, גם אין לו אינטרנט בבית, ובטח לא טלפון חכם, אז גם בית הספר הווירטואלי לא יעזור לו. לכן, נתנו לך להקריא תשובה של אידיוטים, מה לעשות?

נגמר. לא יהיה, זהו, נגמר. לא יהיה, מבזבזים את הזמן. אדוני היושב בראש, פשוט מפריעים לי פה. תמשיך, תמשיך. אני לא יכול להמשיך. כולם צועקים, אז, לא להפריע, חבר הכנסת אלמוג. יש לו עוד 45 שניות.

תפנק אותי בקריאה

שאולי משרד החינוך יפעיל מחדש, אולי,

הלוואי, ייתן מענה לכמה אלפי תלמידים שקיבלו אותו בעבר. מתווה הוואוצ'רים, אם הוא יקום לתחייה, והוא יקום, הוא ייתן מענה באמת לילדים חרדים שאין להם נגישות כלשהי ללימודי ליבה. ואני באמת מציע, יש דברים שאתה מבין בהם, השר קרעי, אבל איסתרא בלגינא קיש קיש קריא, זה לא מתאים. מה שאתה יודע, תדבר עליו. אני גם מציע שהשר קיש לא ידבר על דברים שהוא לא מבין בהם.

אנחנו ניגשים להצבעה על שתי הצעות החוק זו אחר זו. ההצבעה הראשונה היא על הצעת חוק שוברים של חברת הכנסת שרן מרים השכל.

מי נמנע?

להעביר לוועדה את הצעת חוק שוברים להשלמת לימודי בסיס בחינוך הבלתי-פורמלי,

31 בעד, 49 נגד. ההצעה לא התקבלה והוסרה מסדר-היום. עכשיו אנחנו עוברים להצבעה על אותה הצעת חוק שוברים, של חבר הכנסת משה טור פז. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק שוברים להשלמת לימודי בסיס בחינוך הבלתי-פורמלי,

33 בעד, 49 נגד. גם הצעה זו הוסרה ולא התקבלה. אני רוצה להודיע לפרוטוקול שחברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וחבר הכנסת יאסר חוג'יראת התחלפו בטעות בהצבעות, כן, הצביעו אחד במקום של השני. טוב שאמרתם זאת בזמן. בטעות. שרת החינוך לשעבר, חברת הכנסת שאשא ביטון, ביקשה הודעה אישית בגלל שהאשימו אותה. בבקשה, חמש דקות, הודעה אישית. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, ובאופן מפתיע, אני רוצה להודות גם לשר קרעי. אני במשך כל היום הזה, נוכח כל האיוולת שמתרחשת כאן בכנסת, חיפשתי הזדמנות לעלות, ורציתי להתנגד לאחד החוקים שהם בתמיכת ממשלה. והינה, רצה הגורל, אולי אלוהים, ואתה מצאת לך את הזדמנות לשקר בפעם המי יודע כמה ולהזכיר את שמי, אז תודה רבה לך על ההזדמנות שאתה נותן לי לעלות לכאן ולדבר. אפתח לגופו של עניין. עמדת כאן בלי למצמץ, כרגיל, כי זה כבר חלק מההרגל ואורח חייכם, ושיקרת לגבי היחס של משרד החינוך בתקופתי לילדים החרדים. אז יש לי חדשות בשבילך, אדוני, קרעי. התקופה שבה אני הייתי שרת חינוך הייתה התקופה שבה הילדים החרדים בכל התוכניות המיוחדות קיבלו את אותו תגמול ואת אותו יחס על פי חוק וכדין כמו כל ילד בישראל. ראה ערך התוכנית למניעת אלימות, ראה ערך התוכנית הרגשית-חברתית.

ביקרנו בכל מוסדות החינוך, כולל בפתיחת השנה בהם, וגיבשנו תוכנית שלפיה כל מוסד חינוכי שיבחר ללמוד ליבה יוכל לקבל את מלוא התקציב. וראה זה, למה לא נתת להם גפ"ן? כי יש עניינים שהם על פי חוק, ובסופו של דבר הגפ"ן והגמישות ניתנים בהתאם לתקציב שניתן לבית הספר, רגע,

אני אומר לך יותר מזה, במוכשר ובפטור כבר יש גמישות ניהולית פדגוגית. אתה יודע למה? כי הם מלכתחילה לא כפופים לכל הפיקוח של משרד החינוך ולא מחויבים לכל לימודי הליבה.

וכי צריך, עכשיו, אחרי שהסברתי לך בקצרה, בוא נחזור לגופו של עניין. הייתה תוכנית שלפיה הם היו אמורים לקבל את התקציב. וראה זה פלא,

בממשלה, שיש לכם אינטרס לשמר אותם ללא הלימודים האלה, ואמרתם: לא צריך, שלא ילמדו. אנחנו ניתן להם את הכסף. קודם כול, נראה לי שהם ייראו את העיניים של הנמלה לפני שהם ייראו את הכסף מכם, כמו כל ההבטחות שלכם. כי בינתיים אני רואה שאין שום דרך שבה אתם מסוגלים להעביר להם את הכספים. אגיד לך יותר מזה, אתם גם לא תצליחו להעביר את הכספים, ולכן לא תהיה לכם ברירה אלא לראות איך אתם נותנים לכל אותם אנשים שרוצים, רוצים ללמוד ליבה, רוצים בעבור הילדים שלהם את ההזדמנות השווה, רוצים בעבור הילדים שלהם כלים,

שיוכלו להשתלב בחברה, את האפשרות לעשות את זה, ובמקביל גם לקבל את התקציב המתאים. אני אומר לך עכשיו יותר מזה, אני אשמח שתקשיב, אדון קרעי, השר קרעי, שתוכל להעביר לשר התרבות. נכון, השר מיקי זוהר? שבמאבק שלכם, שלוש דקות את כבר מדברת,

תקשיב, אני לא רוצה להעליב אותך. אבל אם אחרי כל מה שאמרתי עד עכשיו לא הבנת איפה טעית, אז תבדוק.

אבל אני רוצה לומר לך, השר מיקי זוהר דיבר על שלושת הכ"פים, ואני מבינה שיש לכם איזשהו רצון בממשלה הזו לרדוף ליישם אותם, את הכבוד, את הכוח ואת הכסף. אז את הכוח אתם מנסים עכשיו דרך ההפיכה המשטרית, בהשתלטות על מערכת המשפט, כדי שהכוח הבלתי-מוגבל יהיה רק בידיים שלכם, שומו שמיים, שאלוהים יעזור למדינת ישראל. עדיף מאשר כוח בלתי מוגבל,

אתם הרי רוצים את החופש של לחלק את כל הג'ובים למקורבים שלכם, כי אחרת איך תוכלי לשמר את השלטון? אבל אני מוכרחה להגיד לך שלגבי הכבוד יש לכם בעיה.

הקואליציה, הורדתם את הכנסת כל כך נמוך בשיח שלכם, בהתייחסות שלכם. אני ראיתי היום את ההצגה שהייתה כאן בצד הזה, ואני אומרת לך התביישתי שאני חלק מהבית הזה. בושה היום להיות חבר כנסת במדינת ישראל.

אחרי השיח הכל-כך נמוך שאתם מביאים למליאה, השיח הנמוך כל כך שאתם מכניסים לחברה הישראלית, ההסתה, הרעל, ההתנהגות שלכם. אפס דוגמה אישית לכל ילד וילדה שמסתכלים עלינו. ואני אגיד לך, יש רק סיבה אחת שאני נשארת במקום הזה, כי מישהו צריך להילחם בשביל החברה בישראל. ואם זה מה שאנחנו צריכים לעשות, אז אשאר ואעשה זאת, למרות תחושת הבחילה שאפשר לקבל ממה שקורה כאן.

בינתיים אזרחי ישראל שלחו אותך הביתה ממשרד החינוך. כנראה שאת לא נותנת להם דוגמה אישית מספיק טובה. אנחנו עוברים להצעת חוק הרבנות הראשית לישראל. היום כולם דואגים לרבנות הראשית. אבל לפני זה, הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 24), התשפ"ג 2023, שהחזירה הוועדה לביטחון לאומי.

מטעם הכנסת: הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 39) (זכאות לתגמולים וכן לפיצויים לפי חוק אחר ולפיצויים לדוגמה), התשפ"ג 2023, של חברות הכנסת שרן מרים השכל ושרון ניר וקבוצת חברי הכנסת. עוד הונחו היום על השולחן הכנסת מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת שלי טל מירון, מיכאל מרדכי ביטון ונעמה לזימי בנושא: ממצאי פערי הייצוג של אוכלוסיות מוחלשות בהשכלה הגבוהה, בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יפעת שאשא ביטון,

עודד פורר, מאיר כהן ווליד אלהואשלה בנושא: בלימת הקמתה של

הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אביחי בוארון, שמחה רוטמן וזאב אלקין בנושא: הונאות יבוא של הרש"פ,

תודה רבה. הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הרכב האספה הבוחרת), של חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבת וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, עשר דקות. כנסת נכבדה, אדוני היושב-ראש, אני מביאה הצעת חוק לתיקון הרכב האספה הבוחרת בחוק הרבנות הראשית לישראל. אני גם רוצה להודות למרכז לקידום מעמד האישה על שם רות ועמנואל רקמן, שעבדו איתי על הצעת החוק הזו, אז תודה להם. הצעת החוק עוסקת בייצוג הולם לנשים באספה הכללית שבוחרת את הרבנים הראשיים. אני מבקשת או מציעה ייצוג של שליש נשים לפחות. מאחר שהבחירות לרבנים הראשיים נדחו, אני חושבת שזו הזדמנות לאשר את הצעת החוק הזו, היא תשפר את מבנה האספה הבוחרת, כך שכבר בבחירות הקרובות יהיה ייצוג הולם לנשים. על פי חוק הרבנות הראשית, הרבנים הראשיים ומועצת הרבנות הראשית נבחרים על ידי האספה הבוחרת, את זה כמובן אתם יודעים, שמונה 150 נציגים, ובהם 80 רבנים ו-70 נציגי ציבור. בתוך נציגי הציבור יש גם ראשי ערים, ראשות ערים, המעט שיש. מחוקקי החוק המקורי ב-1979 שאפו שהאספה הבוחרת תזכה לאמון הציבור, כל הציבור, גברים ונשים כאחד, ותייצג כמובן את רוב האוכלוסייה היהודית במדינה. בפועל, 80 המקומות השמורים לרבנים כמובן מאוישים על ידי רבנים, אין רבניות, על זה אני לא מדברת בהצעת החוק וב-70 נציגי ציבור אין הבטחה לייצוג נשים, לא קיים מנגנון שמבטיח שמקרב נציגי הציבור באספה יהיה אכן ייצוג נשי, או ייצוג הולם או כל ייצוג שהוא. כיוון שלרבנות הראשית יש השפעה משמעותית מאוד על חיי כל האזרחים והאזרחיות, לא ייתכן שלא יהיה ייצוג הולם לנשים, שמהוות יותר מ-51% מהאוכלוסייה. לא מזמן שמענו שישראל ממוקמת במקום האחרון במדינות ה-OECD במעמד נשים, בין השאר בגלל הזיקה של המדינה לדת והתלות ברבנות הראשית בכל מה שקשור לנישואים וגירושים, ולהרכב הרבנות הראשית כמובן יש משמעות רבה. בתיקון לחוק שיווי זכויות האישה משנת 2000 התווסף סעיף חובת ייצוג הולם לנשים בגופים ציבוריים, ובחוק עצמו לא נקבע מה השיעור המינימלי שייחשב ייצוג הולם. אבל לאורך השנים לייצוג הולם ניתנו כל מיני פרשנויות. למשל בדירקטוריון של חברה ממשלתית נקבע בהחלטת ממשלה ב-2007 ששיעור הייצוג הנדרש יהיה 50%. ב-2013 היה תיקון לחוק הדיינים, ושם שורינו ארבעה מקומות לנשים בוועדה לבחירת דיינים. בחוק כתוב: ייצוג מינימלי בשיעור של 36%,

זה קיים בדיינים. ב-2014 תיקנו את החוק לוועדה לבחירת שופטים, ושם הייצוג המינימלי כיום עומד על 44%. ב-2014 תוקנו תקנות שירותי הדת כך שבאספה הבוחרת של רבני ערים יש ייצוג מינימלי של 31% נשים. ב-2016 הנחה היועץ המשפטי של המשרד לשירותי דת על ייצוג של 30% נשים לפחות במועצות דתיות. אז מכל ההיסטוריה הזו של ייצוג נשים, אני חושבת שהגיע הזמן שמה שכבר קיים בוועדה לבחירת דיינים וקיים בוועדה לבחירת שופטים ובאספה הבוחרת של רבני ערים ובמועצות הדתיות, יחול גם על האספה הבוחרת של הרבנים הראשיים בחלק של נציגי הציבור. זה בסך הכול המשך של אותו תהליך מאוד חשוב של השמעת קול הנשים בצומתי קבלת ההחלטות, שכל כך משפיע על החיים של כולנו,

גם ילדים, בעיקר כאשר ההשפעות משפיעות באופן מהותי על החיים של נשים. אני לא כל כך ארצה להרחיב על מה שעבר היום בקריאה טרומית עם הצעת החוק של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שלדעתי תפגע בנשים ותפרק את הרשות לקידום מעמד האישה, שיש לה רקורד רב-שנים, שכן סייעה לקידום מעמד הנשים. אבל זה רק מחדד את הצורך בחוק שיקדם את מקומן של נשים בתהליכי קבלת החלטות, בטח בקרב רבנים ראשיים, ואת צורכיהן וזכויותיהן של הנשים. אני גם אספר לאדוני השר שאני ניסיתי לקדם חוק שנוגע לקציבת זמנים בבתי דין רבניים, כדי למנוע משיכה מיותרת של הליכי גירושים בבית הדין הרבני, אבל לצערי,

זה נדחה על ידי ועדת השרים לדיון בעוד כמה חודשים. אני אשמח אם אדוני כן יצטרף. אני אצטרף, אבל תצמידי גם את בתי המשפט.

להצעה של הגט? לא, להצעה של קציבת הזמנים. תצמידי את בתי המשפט לשם, אנחנו נצביע יחד. אני אשמח. סגרנו? לא, סגרנו, בסדר. גם האספה הבוחרת וגם הגט, גם קציבת הזמנים. אם הבנתי נכון, הוא מדבר על עינוי הדין, שלא יהיה בבתי הדין ושלא יהיה שם.

נעשה ביחד. תקני את זה מעכשיו, ואנחנו מתקדמים ביחד. אני לא כל כך הבנתי, אבל אם אתה אומר שאנחנו עושים ביחד,

דברו אחר כך. למרות שההצעה הזאת שלי לא עברה ועדת שרים, אני כן החלטתי להעלות את הצעת החוק, כי אתה יודע, יש פתגם שאומר שנשים מנומסות לא עושות היסטוריה, וגם נשים שמחכות בסבלנות שיעשו להן את הדברים לא יביאו שינוי, אז אני לא מחכה, ואני מבקשת מכם, כנסת יקרה, לעשות את הדבר הנכון ולהצביע לטובת החוק. תודה רבה, אדוני.

ישיב השר לשירותי דת חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי. אולי השר יעשה היסטוריה וישנה את דעתו בעקבות הדברים שלך. עשר דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת, אני באמת רוצה לעשות היסטוריה, לא בשביל להגיד שעשיתי היסטוריה, אלא כי אני חושב שבאמת מגיע לרבנות הראשית הרבה כבוד והרבה יוקרה, למוסד הזה, לרבני ישראל. אני לא תמיד חושב שההיסטוריה תהיה כמה גברים או כמה נשים,

זה חשוב, אבל אני כן רוצה לומר לך, חברת הכנסת דבי ביטון, לא דבי ביטון, סליחה, מטי צרפתי. אתה יודע למה הם צוחקים? כי זאת פעם שלישית השבוע שמתבלבלים ביניהן.

תראה, אצלי זו תהיה הפעם האחרונה שאני אטעה. הם לא רגילים לחברות כנסת אצלם. הינה, התחלנו. איך ידעתי שתבוא, אלעזר, היה כאן דיון. אדוני השר, אבל יש גם רבניות, לא?

ייאמר לזכותך שהן באו עם אותו צבע היום. יש גם רבניות.

הרבנית ביטון, הרבנית צרפתי, מצוין, נו, מה. חברת הכנסת צרפתי, אני קודם כול הקשבתי לדבריך בקשב רב, ואני רוצה להתייחס לשתי הסוגיות שהעלית. בסוגיה אחת אני רוצה להסכים איתך במאה אחוז, ועל הסוגיה השנייה, אנחנו כבר ננהל שיח, ועל זה אולי את הסכמת איתי שנעשה היסטוריה. תיקחי את התיקים של בתי הדין הרבניים מול בתי המשפט, על הסחבת, על עינוי הדין, את לא תמצאי פער של 49% 51% אלא 10% 90%. אני הייתי בסיור, ואני מציע לך ללכת לשם, לבית הדין הרבני בירושלים,

או אני אשלח לך את הנתונים. הזמן שנשים מחכות לדיון, אם זה על מזונות, אם זה לגיטין, או כל נושא שבתי הדין מטפלים

שבזמן אפס נקבעים דיונים: דיון ראשון, דיון שני, דיון שלישי, עד להכרעה. ההרכבים של בתי הדין, מול מנכ"ל בית הדין או מול הראב"ד, שאחראי לכל ההרכבים, אצלו במחשב עומד ועוקב אחרי כל תיק וממוצע של כל דיין וממוצע של כל הרכב. כמה בתי הדין עומדים על זה וכמה הם נמדדים על זה.

הגשת הצעת חוק כזאת, אני אתמוך בזה, אבל בואי תצמידי אותנו לבתי המשפט. אדם קובע דיון בבית משפט, קובעים לו, עוד כמה? עוד חצי שנה, עוד שנה או עוד שנתיים.

כי אם רוצים להיות הוגנים,

חברת הכנסת צרפתי ביקשה שאני אקשיב לה, וזו הצעת החוק השלישית היום שהוגשה בנושא הרבנות, ובשונה מהשתיים הקודמות, לא הייתה פה התרסה. היא דיברה לעניין. חבר הכנסת טור פז הגיע אלינו עם הצעה ככה לשנות סדרי בראשית,

ועכשיו חברת הכנסת צרפתי. חברת הכנסת אמרה לי: תקשיב, באמת נושא שכאב לה, אז אני אמרתי: אין חד-צדדי. אם באים לתקן את מערכת המשפט הרבני,

לא רפורמה. באותה מידה אפשר, בבית משפט אזרחי כדי שלא יהיה תלוי רק בבית משפט, אפשר לדון בנושאים ממוניים בבתי דין?

אבל רק תתייחס בבקשה להצעה הזאת,

ברור שאני אתייחס. בשביל זה אני פה. קורסים של שופטים שיהיו עורכי דין. דיין עובר פי כמה, נאור, לא טעיתי, נכון? נאור. אני כבר איבדתי את הביטחון העצמי שלי. תן לי לנחש. תלך ללמוד מה דיינים לומדים, כמה שנים הם לומדים, קודם כול בכולל.

שופטים לא לומדים? זה מה שאני אמרתי?

רק אמרתי: דיין לא לומד פחות משופט. תשכח מזה. אמרתי אותו דבר.

אני חושב, אז רגע, שנייה. מה כן חשוב לי להדגיש? נאור, תקשיב. השר מלכיאלי, רגע, אני מדבר. לא, לא.

אתה חייב להקשיב, כי הזמן, עוד מעט עליזה אומרת שהיא השתכנעה ואני חייב לרדת.

אני יודע שהוא מפחד,

חברת הכנסת צרפתי, נאור, נכון, מלכיאלי? אתה מפחד שאני אגיד משהו נכון. לא לא לא לא. לא מפחד כלום. אני אגיד לך, אתה צודק, ברור שאני צודק. לא, ולנו, רגע, תעצור ב"אתה צודק". תעצור ב"אתה צודק".

ולכן, למה להרוס? הרב הראשי דיין.

רגע. חברת הכנסת צרפתי, אני כן הייתי רוצה להצמיד את בתי הדין לבתי המשפט,

במספר התקנים שיש להם.

כל שופט, יש לו עוזר שופט, עוזר של העוזר של השופט, ומזכירה שמסדרת לו את זה.

בבתי הדין,

יש חמישה עוזרים לעשרות דיינים בארץ.

גם לשופט נראה לך שיהיו עוזרים והוא לא ידע משפטים? נראה לך?

לא הבנתי. רגע, לא לא לא. בתי הדין,

נראה לך שלדיין, נגיד שלדיין בבית דין יש חמישה עוזרים והוא לא צריך להיות דיין,

איזה חמישה עוזרים?

לך תבדוק,

שמרבה לדבר על הרבנות הראשית, כמה פסקי דין,

כתב הראשון לציון הרב יצחק יוסף בשנה האחרונה. אתה יודע? אני אגיד לך את האמת, כ-2,000 פסקי דין. תראה לי שופט אחד, אחד, זו הייתה השאלה.

הוא ראש, נשיא בית הדין הגדול. אבל אני שאלתי אותך אם הוא דיין בהגדרות שאמרת. הוא אדם שהעביר שני קורסים, שני מחזורים, של דיינים. שאלתי אותך אם הוא דיין בהגדרות.

לא להפריע.

לכן, מה אני אומר? אם אנחנו הולכים להשוואת בתי דין, עד הסוף אני איתכם,

להיות, אדוני, אתה מתייחס לחוק קודם שהגשתי. נושא, אני איתך בזה, אני איתך. לכן, אני חושב שהגיע הזמן שמכם, מהאופוזיציה, תגישו הצעת חוק להשוות את מעמדם של הדיינים לשל שופטים. התקנים שמגיעים לבתי המשפט יגיעו גם לבתי הדין. עכשיו, בנושא ייצוג נשים, תראי, במשרד הדתות אנחנו נמצאים לפני כמה, יש לנו כמה הרכבים, ואנחנו מתעסקים עם זה: מועצות דתיות, רבנים, משילות, הרבנות הראשית לישראל, הגוף הבוחר. אני לא שומעת תשובה. רגע. חבר הכנסת אלמוג, אתה מפריע לשיח ביני לבין חברת הכנסת צרפתי. אלמוג מספר לי על המשילות בנגב. הכול הסתדר. הכול סודר.

אני כן רוצה לומר לך משהו על דברי חברת הכנסת על ההיסטוריה. בעבר, לכל שר דתות יש נציגים בגוף הבוחר. זה אחוז מסוים מהגוף הבוחר. לי היה שיח עם משרד המשפטים ועם הבג"ץ, אני אומר את זה לך עכשיו לראשונה, אף אחד לא שמע את זה ממני, ואני התחייבתי בתשובה שלנו לבג"ץ שכל נציגי השר יהיו נשים. למה? כי פשוט בעקבות טענות כאלה או אחרות, זו הייתה ההתחייבות שלי. שמעת? כן, מה "כן"? מקובל עלייך או לא? מקובל עלייך או לא? אבל כמה נציגים יש לך, אדוני? כמה נציגים יש לך? כמה נציגים? שלושה.

רגע, שנייה. אני פשוט רוצה שתגיד לי שאני לא יודע. לא. אתה בדרך כלל יודע, ואתה נוהג להסיט אותי מהדיון. אתה מת על זה. מחכה שאני אדבר איתך כדי לפלפל לך את,

אני נהנה לדבר איתך לא כשאתה מפריע לי באמצע הדברים עם מטי צרפתי. אדוני השר, אנחנו בקשב רב. יפה.

כל ההרכבים שהמשרד,

מקדם, ברבנות הראשית, ברבני ערים וגם במועצות הדתיות, אף שאין חוק, אנחנו עושים את העבודה יחד עם משרד המשפטים, מתוך הבנה שצריך לתת ייצוג לכולם. אגב, אני שמחתי במה שאת הבנת. את אומרת: מתוך הגוף יש 80 רבנים. גברים. כן, כי הם רבנים. בסדר.

ואת לא הולכת לשנות עכשיו שיהיו רבניות, לכן אני מציעה שבגוף, שיהיה, אבל אני לא בוחר ראשי ערים. ראשי ערים, הציבור בוחר. אתה בוחר ראשי ערים, בטבריה.

אתה רוצה לפתוח עכשיו שיח על טבריה?

אבל זה לא הדיון. רק תדייק. אתה בוחר ראשי ערים. לא לא לא.

אני מאוד שמח לשמוע שגם אתה חושב שזה רצון של הציבור. אני לא מכיר את זה. את זה אתה אומר.

אתה בוחר ראשי ערים.

לא אמרתי הציבור, אמרתי אתה.

בבקשה. הינה, עכשיו בסדר? אתה בוחר ראשי ערים.

וגם אין לי שאיפות כאלה. לי יש פתק אחד שאני שם אותו בקלפי. אתה בחרת מנהל מחוז, שמת אותו, במחוז שהוא אחראי לו, לא, לא. שמת אותו ראש ועדה קרואה, ועכשיו אתה בוחר ראשי ערים. אגב, מותר לטעות. מותר לטעות, ואתה עושה את זה בכבוד גדול, אתה עושה את זה יפה. עוד פעם אני טועה בגדול, אבל מה אני אומר? מתוך הגוף הבוחר, שיש את ראשי הערים, אני לא יודע איזה ראש עיר ייבחר.

אבל אדוני, אני, תלוי. חוץ מטבריה.

זה שלש"ס יש השפעה ב-90 רשויות, כי אנחנו הסיעה הגדולה ביותר במוניציפלי, כבוד לי להיות חבר בכזאת תנועה.

כבוד השר, אתה חייב לסכם. אני חותר לסיום. אגב, הפריעו לי הרבה, אדוני היושב-ראש. לא הבנתי. יש רק שר אחד בממשלה? רק שר אחד בממשלה, לא להפריע. אם אתם מפריעים, אני צריך להאריך לו את הזמן. לא, לא.

כי לאופוזיציה כבר אין מה לטפל ביוקר המחיה. הכול רבנות ורבנות. אז אני מבקש מחברי הכנסת, לטפל ביוקר המחיה. להתנגד להצעה. זכות התגובה לחברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. שלוש דקות. אדוני השר, דבי, תקשיבי, זכויות, אדוני השר, אבל אני רוצה לענות לשר. 1. מדיונים שבהם הייתי, נדמה לי בוועדת הפנים או אני לא זוכרת, חסרים כ-1,000 שופטים במדינת ישראל. שופט ממוצע בבתי המשפט, יש לו יותר מ-300 תיקים בשנה. אדוני, אני לא יודעת מה היחס בבתי דין רבניים, אני גם לא רוצה לערבב בין החוק הקודם, חסרים 1,000 שופטים במדינת ישראל. צריך למנות שופטים. החוק הקודם שלי דיבר על עינוי דין, ואם אישה אחת מתעכבת בגט, אתה יודע טוב מאוד שיש שעון ביולוגי שמתקתק, היא לא יכולה להינשא, היא לא יכולה שיהיה לה בן זוג. דבי, זו דבי, אני רוצה לענות לשר. דבי, אני עונה לשר. כבוד השר, היא מבקשת את הקשבתך. אני עונה לשר. זה דבר אחד.

אדוני, בכנסת הזאת, בממשלה הזאת, אישרנו לא מזמן, אתם אישרתם ואנחנו התנגדנו, הוספת סמכויות אזרחיות לרבנים, אם אתה לא זוכר.

יש כאן הרחבה של הסמכויות, ואני יודעת כמה רבנים לומדים עד שהם מקבלים הסמכה לרבנות, שזה מאוד מאוד חשוב. זה ככה באמירה כללית למה שאמרת. אבל אדוני, היום בקרב נציגי הציבור באספה הכללית, אדוני, יש ערים שאתה לא יודע אם תהיינה נשים, יש מועצות מקומיות, אזוריות, מועצות דתיות שכן יכולות להיות בהן נשים, שרים, ח"כים, שכן יכולות להיות נשים.

נשים היום. יש אנשי ציבור במינוי השר, ועל זה כל הכבוד, אבל יש עוד גופים שיש בהם נשים, וגם הצעתי בהצעת החוק להוסיף טוענות רבניות, להרחיב, להגדיל את המספר. אני אומרת שיש דרכים להוסיף ייצוג נשי. זה לא שאתה אומר: אני לא יודע מי ייבחר.

בראשי ערים אתה לא יודע מי ייבחר, בכל נבחרי הציבור האלה, אבל שרים וח"כים, ואני הצעתי להוסיף טוענות וראשי מועצות דתיות, שיש שם נשים. יש דרך להגדיל את הייצוג הנשי, וזאת הצעת החוק, זאת במהותה הצעת החוק.

כבודם, אני יודעת כמה קשה הם לומדים כדי להיות רבנים, אבל לפחות בנציגי הציבור זאת ההצעה, להרחיב. אני קוראת לכולם להצביע בעד. תודה רבה. לפני ההצבעה אני רוצה לברך את הרב גנק, מנהל ה-OU, בברכת ברוכים הבאים. הוא עוזר הרבה בנושאי הכשרות בין הארץ לחוץ לארץ. אנחנו עוברים להצבעה. כולם במקומות? מי בעד הצעת החוק של חברת הכנסת צרפתי הרכבי? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון,

27 בעד, 46 נגד. ההצעה הוסרה מסדר-היום ולא התקבלה.

עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק שלילת תקצוב ממוסדות חינוך המלמדים את תוכניות הלימוד הפלסטיניות הכוללות הסתה לטרור, של חבר הכנסת אוהד טל וקבוצת חברי הכנסת. אוהד טל, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, כמה דיברו פה בשנים האחרונות על טרור היחידים, כמעין מילת קוד לאירועים שאין לנו שום שליטה עליהם או יכולת לחזות אותם מראש ולהקדים תרופה למכה. אבל הרי כולנו יודעים שאין באמת דבר כזה. הטרור לא מגיע משום מקום, הוא צומח בערוגות של הסתה שמקודמת בחסות הרשות הפלסטינית והחמאס בבתי הספר.

מטרת הצעת החוק המונחת לפניכם היא לשלול תקציב באופן מיידי ממוסדות חינוך המלמדים תכנים הכוללים הסתה לטרור, כל זאת לצד המלצת גורמי הביטחון. חברים, אני מחזיק עכשיו בידי חוברת. אני לא אציג אותה מכיוון שאני מכבד את כללי הפרוטוקול, אבל יש כאן חוברת לימוד לבתי הספר במזרח ירושלים שהוצאה על ידי הרשות הפלסטינית רק השנה, ב-2023, הכוללת תכנים ברורים של הסתה לרצח יהודים, כולל שירים הקוראים, ואני מצטט: לשחרר את אל-אקצא מאחיזת הכופרים ועוזרי השטן, שיעור על התקפת הטרור בהובלת המחבלת דלאל מוגרבי, ואפילו שאלות כמו השאלה הבאה: מה לעשות ביהודים שיישארו בחיים לאחר שחרור פלסטין? התשובה: השמדה. בהצעה החוק הזו אנו באים לשים סוף למציאות האבסורדית שמדינת ישראל עוד תהיה שותפה במימון בתי ספר שמלמדים את התכנים הללו, ואנחנו נקנה לשר החינוך את היכולת לשלול תקציב באופן מיידי, תוך קיצור המנגנון הביורוקרטי שקיים היום. בבתי ספר במזרח ירושלים ישנן כיום שתי אפשרויות מרכזיות: או ללמוד את תוכנית הלימוד הפלסטינית או ללמוד את תוכנית הלימוד הישראלית. על פי הנתונים של עיריית ירושלים, בבתי הספר במזרח ירושלים לומדים 37,000 תלמידים. כ-70% מהם לומדים בתוכנית הלימוד הפלסטינית ורק 30% בתוכנית הלימוד הישראלית, וצריך לומר באמת שזה גידול מאוד משמעותי של השנים האחרונות, כתוצאה מעבודה טובה מאוד שנעשתה בעיריית ירושלים ובמשרד החינוך, אבל אלו הנתונים. בהצעה הזו אנחנו באים בעצם לחזק את ההרתעה, שתסייע לגורמי המקצוע להמשיך את ההצלחה הזאת ולהעביר עוד ועוד תלמידים ללמוד או בתוכניות שיש בהם צנזורה של ההסתה הזו או לכל הפחות בתוכניות של מערכת הלימוד הישראלית. אני רוצה לתת לכם דוגמה חיה מהשטח: רשת בתי הספר אלאימאן, שהוקמה על ידי ג'מיל חממי, שנחשב גם למייסד תנועת החמאס ביהודה, שומרון וירושלים, הבחור הזה חבר לגורמים הקיצוניים ביותר, כולל השייח' ראאד סלאח, מנהיג התנועה האסלאמית הצפונית, ובמוסדות החינוך שהוא הקים מלמדים תוכנית לימוד ותכנים הכוללים הסתה ברורה או זיקה לארגונים מסיתים. כל ארבעת המוסדות של השייח' מתנועת החמאס הועלו לשימוע בקדנציה הקודמת, ובמקום שלוש שנות רישיון, שמקנות להם 75% ממשרד החינוך, השימוע קיצר להם את תקופה הרישיון לשנה אחת, לצד תנאי שאם תתגלה שוב הסתה בתוכני הלימוד, התקציב יישלל באופן מוחלט. נו, מה אתם חושבים? האם ההסתה נפסקה בעקבות הדבר הזה? האם הם שינו משהו בתוכנית הלימודים? כמובן שהתשובה היא לא. לצד שלילת התקציב, ישנם כמובן צעדים נוספים שמקודמים היום בכנסת, כמו הצעת החוק של חבר הכנסת עמית הלוי, שמתמקדת ברישיון ההוראה של מורים ומנהלים שמובילים ומאפשרים הסתה כנגד ישראל. כל זאת יחד אמור לתת מענה ראשוני ולצמצם את ההסתה, במקביל, כפי שאמרתי, לעבודה המדהימה שנעשית היום בראשות ראש העיר ירושלים משה ליאון בנושא החשוב הזה, וכמובן בהמשך לעבודת קודמו, השר ניר ברקת, שבאמת הובילו שינוי דרמטי בעניין. ולסיום אני רוצה לפנות לחברי הכנסת מהרשימות הערביות. לפני כשבועיים אתם חגגתם את חג הקורבן, עיד אל-אדחא. לבקשתכם הורדו מסדר-היום של הכנסת הצעות חוק שטענתם כי הן רגישות ושחשוב לכם להיות נוכחים כדי להצביע עליהן. בין היתר ביקשתם לדחות את ההצעה הזו שאנו מביאים כעת, ואני באמת רוצה לשאול אתכם: מדוע חוק שמבקש לשלול תקציבים ממוסדות חינוך המסיתים לטרור, לטעמכם זה חוק רגיש שדחוף לכם מאוד מאוד, באופן מיוחד, להיות נוכחים פה? האם זה לא דבר מובן מאליו שצריך להיות? האם יכול להיות שמיגור הטרור לא נמצא נגד עיניכם? מה קרה? מה קרה? מה קרה? כל כך היה חשוב לכם להיות כאן בחוק הזה, חוק רגיש מבחינתכם. טוב, לסיום דברי אני רוצה להודות, תודה מיוחדת לאנשי מרכז ירושלים למדיניות יישומית על התרומה שלהם במחקר בנושא מעקב אחרי ההסתה והחתרנות המדינית במזרח ירושלים. אתם תמשיכו לצעוק, ואנחנו נמנע ונעצור את ההסתה שלכם בבתי הספר.

ישיב השר שלמה קרעי, שר התקשורת, בבקשה. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק שבנדון מבקשת לתקן את סעיף 10א לחוק לימוד חובה, המסמיך את שר החינוך לקבוע בתקנות הוראות ותנאים לעניין השתתפות המדינה בתקציב מוסדות שניתנה לגביהם הוראת פטור, ואת סעיף 11 לחוק חינוך ממלכתי,

המסמיך את השר לתמוך בתקציבי מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, כך שלפי המוצע ניתן יהיה לתקצב אך ורק מוסד שאינו מלמד את תוכנית הלימודים של הרשות הפלסטינית הכוללת תכנים שבהם יש הסתה לטרור. אני לא מבין כל כך למה צריך בכלל הצעת חוק כזאת, למה זה לא מובן מאליו, אבל כנראה שלפעמים גם המובן מאליו צריך להיאמר. על פי המצב בשטח היום ישנם מוסדות חינוך במזרח ירושלים המלמדים לפי תוכנית הלימודים הישראלית, וישנם כאלה המלמדים לפי תוכנית הלימודים של הרשות הפלסטינית, התאוג'יהי, התאוג'יהה. תאוג'יהי.

זה מה שאמרתי בהתחלה. שריד מתקופת הכיבוש הירדני ביהודה ושומרון, כולל מוסדות חינוך רשמיים. בתי הספר המלמדים לפי תוכנית הלימודים הישראלית משתמשים בספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך, בעוד שבתי ספר המלמדים לפי התוכנית של הרשות הפלסטינית משתמשים בספרי לימוד שמוציאה הרשות הפלסטינית. חשוב להדגיש כי ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית נערכים מחדש על ידי עיריית ירושלים, בתקצוב משרד החינוך, כך שלא ייכללו בהם תכנים מסיתים, מאחר שרבים מאותם ספרי לימוד כוללים הסתה כנגד מדינת ישראל וחיילי צבא ההגנה לישראל. לאחר מכן העירייה מעבירה את ספרי הלימוד לידי בתי הספר. העריכה המחודשת הזו מועברת להם ללא עלות. בבתי הספר אשר פועלים ברישיון ותקצוב מדינת ישראל אמורים להימצא רק ספרי לימוד אשר אינם, אוקיי. בקיצור, אנחנו נגד הסתה כנגד מדינת ישראל ונגד חיילי צה"ל. הממשלה החליטה, ועדת השרים לחקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק הזו, בתנאי שתוצמד להצעות חוק דומות של חברי הכנסת עמית הלוי וצביקה פוגל ותחזור לוועדת השרים לפני קריאה ראשונה.

תודה רבה לשר. יש מתנגדים. אחמד טיבי, חבר הכנסת אחמד טיבי, מוותר? אומרים שאם תוותר נשקול להצביע לך לנשיאות. כבוד היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, ירושלים המזרחית היא שטח כבוש. הוא נכבש ב-1967, כמו רמאללה, שכם, כמו עזה בזמנה. רק אמרתי שהוא נכבש ב-1967. מה אמרתי? כבוד היושב-ראש. אני מבקש לא להפריע, חברים. חבריי חברי הכנסת, זה לא חדש, הנאום הזה.

תן לו להמשיך, בבקשה. נכון, זה קיים מ-1967, ממש לא חדש. מי שמתגוררים בירושלים המזרחית הם פלסטינים, חוץ מכמה מתנחלים. והפלסטינים רוצים ללמוד תוכנית שלהם, של מערכת החינוך הפלסטינית. אגב, בוגרי בית הספר לרפואה באבו דיס, אל-קודס, שרובם הם מירושלים המזרחית, למדו במערכת החינוך הישראלית, וכולם 100% הצלחה בבחינת הרישוי בישראל.

של מי שלומד במערכת הזאת, מערכת החינוך. ראיתי, שמעתי כמה דוגמאות של הח"כ המציג. גם אני יכול להציג דוגמאות. למשל, בחלק מבתי הספר ובמורשת הישראלית בבתי ספר ישראליים מאיר הר-ציון מוצג כגיבור ישראל. מאיר הר-ציון. ומה עשה מאיר הר-ציון? יכול להיות שיש כמה נורבגים שלא יודעים. מאיר הר-ציון, המוגדר כגיבור ישראל, שמלמדים עליו בבתי ספר, שהוא חלק מהמורשת, שחט במו ידיו משפחה בדואית שלמה מעבר לירדן.

(אומר בערבית: טבח את המשפחה בידו בסכין,) והשאיר זקן (אומר בערבית: השאיר זקן. למה השאיר את הזקן?) למה השאיר את הזקן? כדי שהוא יספר לתושבי הכפר שיהודים שחטו את המשפחה. זה מה שהוא אמר. עכשיו, אם זה הגיבור שלכם, אתם האחרונים להטיף מוסר לפלסטינים שנמצאים תחת כיבוש. עכשיו, הנקודה השנייה, לא תוחזר לעולם, לעולם. אתם מבינים? הוא מספר על הגיבור הר-ציון.

מנהל בית ספר מרעננה שזורק אבנים, מצלמים אותו זורק אבנים,

מנהל בית ספר. במדינה שלנו זה לא יהיה. במדינה שלנו זה לא יהיה.

לא יהיה. לא יהיה תקציב לאלה שאומרים לכם, למחבלים ולרוצחים. לא יהיו לאומנים פלסטינים. יאללה, בוא נצביע, בוא.

הזמן שלך נגמר לפני 20 שניות בערך. אני אתן לך עשר שניות לסכם מתי שיסתיים. לא יהיה כלום. לא יהיה, תתרגל, לא יהיה לעולם. לעולם לא יהיה. לא יהיה.

לדעתי צריך להמציא תקציב כדי לקנות לכל אחד מכם ראי כדי שידע טוב מאוד מיהו גיבור ישראל, במה אתם מתגאים. מאיר הר-ציון גיבור ישראל.

מחבל ששחט משפחה במו ידיו, כולל ילדים. ותראה איך אתם זוכרים אותו. תראה כמה אתם זוכרים אותו.

סליחה, אני מבקש לא להפריע, חברים. אני חייב לתקן שני תיקונים: קודם כול מדינה כובשת רק מדינה ריבונית. חנוך, חנוך, סליחה. חנוך. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, תקשיב, זה חשוב. מדינה כובשת רק מדינה ריבונית. לא הייתה מדינה ריבונית בשטח. מאיר הר-ציון, גיבור ישראל, נולד ב-8 באוגוסט 1934, נפטר ב-14 במרץ 2014. היה לוחם קומנדו ישראלי, מלוחמי יחידה 101 ומגיבורי פעולות התגמול בשנות החמישים של המאה ה-20,

עוטר בעיטור העוז, מפקדה הראשון של סיירת צנחנים וממקימי סיירת מטכ"ל. חייב לציין שמה שהוא עשה, כנקמה על זה שאנסו את אחותו ורצחו אותה.

נעבור להצבעה. חברי הכנסת מתבקשים לשבת במקומם. נתווכח אחר כך. אחר כך. אחר כך אני אסביר לכם.

לא יודעים, לא למדתם ליבה, כנראה. הצבעה. ד"ר ואטורי, זה מה שיש לך להגיד לי? ההצעה להעביר את הצעת חוק שלילת תקציב ממוסדות חינוך המלמדים את תוכנית הלימוד הפלסטינית הכוללים הסתה לטרור (תיקוני

התשפ"ג 2023, לוועדת החינוך,

בעד, 35, נגד, עשרה. החוק יעבור לוועדת החינוך,

פעם, ככל האפשר, צדק עם נפגעי פעולות טרור, עד כמה שזה ניתן במשפט האזרחי, הדבר השני הוא לחזק את ההרתעה הישראלית כנגד פיגועי הטרור. אני רוצה לספר לכם על אביגדור. אביגדור הוא מוזיקאי, יוצר מוכשר מאוד, בן 40, תושב ירושלים, שאיבד ארבעה מבני משפחתו בפיגוע טרור אכזרי בביתו כאשר היה בן 20. במוצאי חג פסח תשס"ב, 28 במרץ 2002, חדר מחבל ליישוב אלון מורה ונכנס לביתה של משפחת גביש. אביגדור היה באותה תקופה לוחם בטירונות, והוא יצא לחופשת חג. הוא שומע בומים מהכניסה לבית. הוא הבין מייד שמדובר ביריות. הוא הוציא את נשק ה-M16 הצבאי מהארון, הכניס את המחסנית, אחיו הקטנים רצו לתוך החדרים כדי להתחבא,

הביא את הנשק, נתן אותו לאחיו הבכור אברהם, שהיה קצין בסיירת מטכ"ל, ורץ להגן על האחים הקטנים שלו. במהלך הזמן הוא שומע יריות. מתקשר אליו אחד האחים, שואל אותו: מה קרה? והוא עונה לו: כולם מתים. ואכן, באותו פיגוע שזכה לכינוי "מכת בכורות", משום שכל הנרצחים בו היו בכורים, נרצחו הסבא יצחק קנר, האבא דוד גביש, האם רחל גביש והאח אברהם גביש. בית המשפט המחוזי בירושלים פסק בשנת 2019 שלפיגוע של משפחת גביש אחראית באופן ישיר הרשות הפלסטינית. זה עוד לאחר כמעט 20 שנים של ניהול משפט ועשור של הבאת ראיות וחקירת עדים. סיפור נוסף. בחודש מרץ 2021 ניתן בבית המשפט העליון פסק דין בעניין משפחת בן שלום, שנרצחה על כביש 443, גם היא באינתיפאדה השנייה. פסק הדין קבע כי יש להוריד את סכומי הפיצויים שנפסקו בבית המשפט המחוזי באופן דרמטי והוריד אותם לסכום שקטן פי שישה מן הסכומים שנפסקו במשך לא מעט שנים בבית המשפט המחוזי. כתוצאה מהאירוע הזה, מפסק הדין הזה, פסק בית המשפט המחוזי כי יש לפצות את אביגדור כניזוק ישיר של הפיגוע בסכום מגוחך של חצי מיליון שקלים בסך הכול, אותו אביגדור שניהל קרב עם המחבל בהיותו בן 20, דאג לאחיו הקטנים באותו אירוע מטורף ואיבד את אחיו הגדול, את אביו, את אימו ואת סבו. חברים, ככה לא משיגים הרתעה. חבריי חברי הכנסת, מדינת ישראל, שהתחייבה בחוק-יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי כי תשקוד על הבטחת שלומם של בני העם היהודי ושל אזרחיה הנתונים בצרה ובשביה בשל יהדותם או בשל אזרחותם, לצערנו הרב, לא שוקדת כהלכה. זוהי אינה שקידה סבירה, והיא אפילו קצת מבזה. כדי לסבר את האוזן צריך להזכיר שבכל שנה מעבירה הרשות הפלסטינית כמיליארד שקלים, אתם שומעים נכון, מיליארד שקלים, בהתאם להוראות ספר החוקים שלה, למחבלים שרצחו יהודים. 7% מן התקציב השנתי של הרשות הולך לתשלומי שהידים ואסירים רוצחי יהודים. את הים הזה לא ניתן לעצור בכפית. את המפלצת הזו לא ניתן להרתיע בחצי מיליון שקלים למי שאיבד ארבעה מבני משפחתו ברצח אכזרי. אנחנו מבקשים להשיב את הסכומים שהיו מקובלים בפסיקות בתי המשפט המחוזיים עד לאחרונה כפיצויים עונשיים לנפגעי טרור. אנחנו לא מבקשים להשוות את הפסיקה בישראל לפסיקה בארצות הברית, אולי זה מה שראוי היה לעשות, שם הסכומים יכולים להגיע ללמעלה מ-100 מיליון דולר פיצוי נזיקי ועונשי למשפחה שאיבדה אחד מבניה בפיגוע טרור. אנחנו הרבה יותר צנועים מזה. אנחנו מבקשים באמת באופן צנוע להשיב מעט צדק למערכת, צדק לנפגעי הטרור, ואת ההרתעה כנגד המפגעים והשולחים שלהם, ולקבוע סף מינימלי של 10 מיליון שקלים כפיצוי לכל מי שאיבד קרוב משפחה מדרגה ראשונה כנגד מי שהוכח שאחראי בזדון לפיגוע טרור.

בתי המשפט הם שיקבעו מי אחראי לכל פיגוע, ממש כמו היום, לא ניקח מהם את הסמכות הזו בשום צורה. הם שייחשפו לראיות שיוגשו להם בכל תיק ותיק. אבל את הנורמה, את הנורמה שקובעת מהו סדר הגודל של הפיצויים ומה מטרותיהם באופן שלוקח בחשבון את הבחינה הכלכלית של המשפט, את המשפט המשווה, את שאלת הצדק, ומעל לכול את ההרתעה, אותה המחוקק יקבע, וזה מה שאנחנו באים לעשות היום. אני רוצה להודות לכל מי שסייע בעדנו בהכנת החוק, ובפרט לעמותת שורת הדין ועורכי הדין שלה, שבאמת עושים עבודה מדהימה כדי לגבות מחיר מהאויבים שלנו. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. ישיב השר שלמה קרעי, שר התקשורת, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני חושב שחבר הכנסת טל היטיב להציג את הצעת החוק שלו, לכן אני אומר במשפט אחד: הממשלה תומכת בהצעת החוק בקריאה הטרומית, בכפוף לכך שהיא תצורף להצעת חוק פיצויי קורבנות טרור של חבר הכנסת פינדרוס,

ובתנאי שבהמשך הליכי חקיקתה יקודמו בתיאום עם משרדי המשפטים,

הביטחון הלאומי, העבודה והאוצר. הצעת חוק חשובה. כמו שאמרתי קודם, דברים שהם מובנים מאליהם לפעמים צריכים להיאמר. אדוני היושב-ראש, ברשותך, יש לי חוב קטן לשרת החינוך לשעבר, חברת הכנסת שאשא ביטון, שעלתה כאן קודם ולא הצלחתי להבין. היא עלתה להגיב על טענות שהעליתי כלפיה ולא הצליחה להשיב שום תשובה. כל-כולה פייק ניוז. אמרתי שהיא ביטלה את תקציבי התמרוץ והטיפוח, 90 מיליון שקל, למוסדות המוכר שאינו רשמי, שזה בעצם לימודי ליבה לחרדים, ביטלה אותם, בתקופה שלה זה בוטל בוועדת הכספים, והיא לא השיבה. אמרה ששיקרתי אבל לא אמרה מה, מה קרה שם באמת. אמרתי שהם לא נתנו מערכת גפ"ן למוכש"ר, עלתה וסיפרה סיפורים על תוכניות מפה ותוכניות משם, אבל מערכת גפ"ן לא נתנה למוכר שאינו רשמי. אז את כל סיפורי האגדות והפייק ניוז שמנסים כרגיל להדהד, כאילו הם הצודקים, כדאי לבחון פעם אחת את העובדות ולראות שאנחנו אומרים את הדברים כהווייתם. היא אמרה עוד משהו, אמרה עלינו שאנחנו באים עם כוח, כסף וכבוד.

היא שכחה ששר המשפטים לשעבר גדעון סער רצה כל כך הרבה כוח, שהוא הגיש כאן חוקים בממשלה הקודמת שלא יאפשרו לכנסת להתפזר. הכנסת לא תתפזר אלא ברוב של 70 או 80 חברי כנסת.

אין מניעה משפטית, אין חוסר סבירות, חוסר מידתיות, הכול עבר חלק. הוא ניסה להעביר כאן חוק שהכנסת לא מתפזרת אם התקציב לא עובר. המדינה יכולה להיות בתוהו ובוהו, אין תקציב, אבל הכנסת תמשיך לכהן כהרגלה, והעיקר שיהיה להם את החלק השני במשולש הלא-קדוש הזה,

דאגו לג'ובים לגיסתו של לפיד וכספים קואליציוניים שלא היו כמותם. כוח, כסף וכבוד, את הכבוד באמת לא היה להם. הממשלה שלהם הייתה אחת הממשלות הגרועות, בעצם לא אחת הממשלות, הממשלה הגרועה ביותר, שתיזכר לדיראון עולם בימיה של מדינת ישראל, ממשלה כזאת שקמה במרמה והפרת אמונים תוך גנבת קולות הבוחרים של ימינה והקמת ממשלה עם כאלה שלא מכירים בזכות קיומנו כאן במדינת ישראל. אז אני רוצה לומר לחבורה הזאת פעם אחת, אנחנו נקרא בהפטרת השבוע, ירמיהו אומר שם: "ההימיר גוי אלהים והמה לא אלהים, ועמי המיר כבודו בלוא יועיל". הוא אומר: אפילו כאלה שהם עובדי עבודה זרה, משתחווים לעץ או לאבן, לא מחליפים את האלוהים שלהם למרות שהוא לא אלוהים באמת, אבל עמי המיר כבודו בלא יועיל. אז פעם אחת, להבדיל, פעם אחת הציבור בישראל עשה טעות, הוא החליף ממשלה יהודית, ציונית, ערכית, מסורתית, בממשלת האחים המוסלמים, בממשלת ההונאה שקמה כאן בפעם האחרונה. פעם אחת הוא עשה את הטעות הזאת. יותר מזה, הציבור בישראל לא טיפש. הוא כבר יודע מי עומד מאחורי ההתחייבויות שלו ומי משקר לו ומי מרמה אותו בקלפי, והוא הוכיח את זה בפעם הזאת, וזה ימשיך ככה, בעזרת השם, לפחות עוד 40 שנה. אז אני רוצה לומר לכם, אתם חבורה של צבועים שמנסים להדהד ולהוציא את דיבתה של ישראל רעה, לקרוא לסרבנות, לקרוא לאנרכיה ברחובות. העיקר שיהיה לכם איך להתנגח בממשלת ישראל. לא מעניין אתכם. אחריי המבול. אין דברים כאלה, כאוס, תוהו ובוהו, ולדימיר. אין לכם שום בעיה, שום בעיה לעודד סרבנות, להוציא כסף מהמדינה. שום בעיה אין לכם. הכול כשר רק כדי לנסות להפיל את הממשלה. גם חוקים שאתם מאמינים בהם, אין לכם שום בעיה איתם. אני אסכם בזה, אדוני היושב-ראש,

אתם תמשיכו להדהד, אלקין, אנחנו נסתדר בלעדיך, אתה משוחרר. פייק ניוז, החברים שלכם ימשיכו לשרוף צמיגים, להבעיר כבישים, אבל גלגלי השיירה שלנו ימשיכו לנוע על האספלט, ואנחנו נתקן את כל מה שקלקלתם. תודה. העגלה שלכם תכף מתרסקת.

כמה מתנגדים לחוק. אני קורא לחבר הכנסת עופר כסיף להציג את התנגדותו.

חבר הכנסת אחמד טיבי,

אל תפריע לחבר שלך,

לא בא לך שאקרא אותך בקריאות, לפני שאתה מועמד. אתה מועמד לעליון, בוודאי, מה זאת אומרת. אמרתי לך, תעודה של דוקטורט היא לא תמיד הוכחה לחוכמה יתרה.

שלוש דקות. עופר כסיף (חד"ש-תע"ל): חשבתי חמש, לא?

שלוש.

חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת אינה אלא מעשה נבלה. הרי לא על מאבק בטרור מדובר. איך אפשר לדבר על מאבק בטרור כשהשר המופקד על המשטרה הוא מורשע בהסתה ובהחזקת חומרי תעמולה לארגון טרור, ואך לא מזמן השתתף באזכרה למנהיגו הרוחני, שעל טיבו כתב בזמנו חבר כנסת מיקי איתן. איך אפשר לדבר על מאבק בטרור כשיושב-ראש סיעתו של מציע החוק נתפס בדרכו עם ליטרים של דלק,

זה כבר עכשיו לא בסיעתו, היה בסיעתו, עם ליטרים של דלק לפיגוע טרוריסטי, וחבר אחר בסיעתו הצית מסגד. האירוניה מתה מצחוק. שתי סיעות שכולן טרור מציעות חוק למאבק בטרור. להצעה יש תכלית פוליטית, וכולה בעצם להכפיף את מערכת המשפט למשטר הכיבוש, שהוא הטרור הגדול ביותר, ומי שמיישם אותו הוא הטרוריסט הגדול ביותר,

פורעי המתנחבלים. מי שחושש מפוליטיזציה של מערכת המשפט צריך להביט על החוק, שגם לפי הדברים שלו עצמו רוצה לפגוע במערכת המשפט. אבל אני רוצה לספר לחברי הבית הזה על שלושה נפגעי טרור לאומני שהחוק הזה לא יסייע להם.

כי המנסחים שלו הם תומכי טרור לאומני. הראשונה היא הגר גפן, פעילת שלום וסולידריות בת 70, שהוכתה מכות רצח על ידי מתנחבלים ליד הכפר כיסן, והטרוריסטים המתנחבלים האלה שברו לה צלע וגרמו לה לקרע בריאה, אני לא שומע מה הוא אומר, במיוחד כשאתה צועק. אבל אף אחד לא נעצר עד היום. זאת דוגמה אחת.

אותם מתנחבלים אמרו לה: אם הייתם ערבים היינו הורגים אתכם. עוד קורבן שלא יהיה זכאי, כי איתרע מזלו והוא קורבן של טרור יהודי והוא עצמו פלסטיני, והרי מותר במחוזותינו לפגוע בפלסטינים כשכהניסטים שולטים, עיסא ג'בארין, רועה צאן פלסטיני, שנרצח על ידי ג'ייק טייטל, שגם ניסה לרצוח את פרופ' שטרנהל. המשפחה של טייטל לא תשלם לקורבנות. הוא גם, דרך אגב, זוכה לכספים מעמותה שמי שבין השאר חבר בה הוא,

מייד אני מסיים. הוא היום היועץ של השר הבטל. דוגמה אחרונה, בקצרה, תודה רבה.

אוהד, אתה רוצה להשיב? איאד אלחלאק נרצח בידי קלגס משטרה, אפשר בבקשה לסיים? נרצח בידי קלגס משטרה, סליחה, תרד. שזוכה פה לאהדה מהטרוריסטים האמיתיים. חבר הכנסת עופר כסיף, עבר הזמן שלך. הם הטרוריסטים ונגדם צריך להגיש כתבי אישום,

וזה עוד יגיע. אתה אדם שפל. זה מה שאתה. אני הולך להתלונן על הדבר הזה. לא קוראים לחברי כנסת טרוריסטים. אסור להגיד דבר כזה, זה דבר אחד. דבר שני, הלוואי שכל הטרוריסטים הערבים, היו מחזיקים חומר פרסומי כמו שאמרת על שר בממשלה. אנחנו נעבור להצבעה. כולם מתבקשים לשבת במקומות. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק המאבק בטרור (פיצוי עונשי לנפגעי עבירה), התשפ"ג 2023, לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. בעד, 33, נגד, תשעה. אני מודיע שהצעת חוק המאבק בטרור (פיצוי עונשי לנפגעי עבירה), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אוהד טל וקבוצת חברי הכנסת עברה ותועבר לוועדת חוץ וביטחון להמשך דיון. [הצעת חוק פ/3248/25,

הצעת חוק העונשין (תיקון, הגדרת איום), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אלמוג כהן. אני מזמין את חבר הכנסת אלמוג כהן לשאת את דברו

אדוני היושב-ראש, השר הנוכח, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת היא לעונש מינימום על עבירת הפרוטקשן. אני רוצה לדבר מעט על עבירת הפרוטקשן, מה שנקרא בעגה בחברה הערבית חאווה. בשנים האחרונות, העבירה הזאת מתפתחת וגדלה בקצב אקספוננציאלי. העבירה הזאת לא מבדילה, דת, גזע ומין, העבירה הזאת זה סטרטאפ חדש, ובו למדו עבריינים איך לסחוט דמי חסות מאנשים שעובדים קשה בעמל יומם, עובדים קשה כדי לפרנס את משפחתם, את עובדיהם ובעיקר לתת את השירות ללקוחות, שמתרכזים בעיקר בנגב ובגליל. הבוקר קראתי ידיעה: אחד מעברייני הפרוטקשן, שעבד כשבע שנים באזור התעשייה עמק שרה בבאר שבע, הגיש דרישה לפיצויים כמעט על סך מיליון שקל. שימו לב, אני חוזר: עבריין פרוטקשן, שאילץ בעל מפעל שמעסיק יהודים ובדואים תושבי הנגב, אותו עבריין פרוטקשן תבע את בעל המפעל ומבקש פיצויים על סך קרוב למיליון שקלים. המסר שלי הוא מסר מאוד ברור:

מדינת ישראל,

צריכים לומר בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים, שאנחנו מכריזים מלחמת חורמה על קרטלי הפשיעה, מלחמת חורמה על עברייני הפרוטקשן. יש לי חבר טוב שגר ביישוב רהט. ביישוב רהט יש המון אנשים טובים, אחד מהם זה הוא. הוא בעל עסק, בית קפה מצליח מאוד, אדם שקם בבוקר ועובד קשה מאוד ומפרנס הרבה עובדים. הוא כבר קרוב לשנה וחצי נרדף בידי כנופיות פרוטקשן: ירו לו על העסק יותר משלוש פעמים, פצעו לו את העובדים, פצעו אותו עצמו. משטרת ישראל חייבת להכין חבילה ראויה שתמגר את כנופיות הטרור הפלילי האלה. עונש המינימום בפרוטקשן הוא לא רק חובה מוסרית, הוא בעיקר כורח המציאות, מפני שפעם אחר פעם אנחנו נתקלים בעברייני פרוטקשן שמגיעים לבית המשפט, ובית המשפט לא מבין את המצוקה של האזרח. פעם אחר פעם בית המשפט מרחם על האכזרים. אני לא מתבייש לומר, אני גאה לומר, אני רוצה לקחת מהשופטים את שיקול הדעת. אני רוצה להגיד להם: אתם תענישו את עברייני הפרוטקשן משלוש שנים צפונה,

מספיק עם הנוהג הזה שבו אותם עברייני פרוטקשן לוקחים עורכי דין בעשרות אלפי שקלים ויוצאים אחרי שבועיים,

אתם יודעים מה הבעיה העיקרית? שכאשר הם יוצאים מהכלא, הם יוצאים הרבה יותר חזקים מאשר כשנכנסו, כי הם יוצרים קשרים והם צוברים מוניטין ומפתחים את השם שלהם שם. אני רוצה לבקש מכל חבריי חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק החשובה כל כך הזאת, שתוגש יחד עם חברי יושב-ראש סיעת עוצמה יהודית חבר הכנסת יצחק קרויזר. הדבר הזה הוא סופר-חשוב לעתידה של מדינת ישראל. מרגע שאנחנו נדע לחנוק את ארגוני הפשיעה, לחנוק את צינור הכסף שלהם, שמגיע מדמי הפרוטקשן, אנחנו נפתור לפחות חצי מהבעיה. תודה רבה לכולם על ההקשבה. אני מצפה לתמיכה מכל סיעות הבית.

תודה רבה. אני מזמין את שר המשפטים מר יריב לוין. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק של חבר הכנסת אלמוג כהן היא הצעה שבעיקרון זהה לנוסח המקורי של הצעת חוק פ/2156/25 של חבר הכנסת יצחק קרויזר. הצעה זו נדונה בוועדת החוקה, עוברת בה לא מעט שינויים, ולפיכך, הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק הזו בקריאה הטרומית, כמובן בכפוף לכך שההצעה תוצמד להצעת חוק העונשין (תיקון, הגדרת איום), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת קרויזר, פ/2156/25, ותמוזג איתה. אם מאיזושהי סיבה ההצמדה לא תבוצע, ואני לא מאמין שיש סיבה כזאת, ההצעה הזו תחזור לוועדת שרים לענייני חקיקה לפני הקריאה הראשונה. לפיכך, אני מבקש מהכנסת להצביע ולתמוך בהצעת החוק.

גם הצעת חוק שלי הוצמדה לחוק הזה של קרויזר.

הוא השיג אותנו. יש כמה מתנגדים להצעת החוק הזאת. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת וחברות כנסת נכבדים ונכבדות, אתה יודע, פעם היה כבוד, היה כבוד לליכוד.

הייתם מתעסקים בדברים לאומיים, לא בכוח, כסף וכבוד. האמינו לי, אני מאלה שהוגנות. כשאצלי באים לוועדה לקידום מעמד האישה, כיושבת-ראש אני יודעת לכבד חברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה שבאים לעבוד למען הציבור. אבל היום, החוק שהוגש, החוק לחיסול הרשות לקידום מעמד האישה, על ידי נשים, אני חייבת לומר, זה חוק שמעיד על בורות של נשים שקיבלו את הזכות לשבת כאן, בבית הזה, בורות של שרה שאמורה לקדם את מעמד האישה והיא עושה הכול כדי לחסל את מעמד האישה. 100 ימי חסד ואף יותר נתנו בוועדה, ואפילו אני הגנתי, שלא יתקפו אותה. אבל מה היא שוכחת? שנשים וזכויות נשים נישאו בעשורים האחרונים ובמאה האחרונה אחרי שנשים אחרות בשני הקצוות הפוליטיים, אם זה מימין ואם זה משמאל, עשו זאת בדם, יזע ודמעות. בדם, יזע ודמעות. וזה מה שאנחנו מבקשים, להמשיך לעשות את זה. מה הבעיה,

אני אסביר לך למה, מיכל. מיכל, כי ברגע שיבוטל, בקדנציה הבאה, אחרי הבחירות,

אבל אם אתם תהיו בשלטון ואם לא תהיה שרה לקידום מעמד האישה, לא תהיה רשות. אז החוצפה לבוא ולתקוף ארגוני נשים שפועלים למען עגונות, ארגוני נשים, נשים שעושות את זה כמעט בהתנדבות, שפועלות למען נשים שהן תחת אלימות, למען זכויות כלכליות, למען נשים,

לבוא ולהגיד להן "רדיקליות קיצוניות" שאני פוגשת אותן יום-יום. אני גדלתי בבית ליכודי, תקשיבי לי, בבית ימני, בבית אוהב ישראל. הבלוף שלכם עוד יתגלה,

כסף וכבוד על חשבון מעמד האישה. על חשבון מעמד האישה.

אין לכם מנכ"ליות. אתם מפחדים מנשים חזקות. ואני אגיד לך משהו,

אני מעריכה אותך, אבל את רוצה לשמוע משהו?

גם את יודעת שבאוצר, גם בגזרתך יש פגיעה בזכויות נשים.

אה, באמת?

אז תוכיחי לי, תוכיחי לי שמחזירים את החל"ת המוצדק. לא צריך להוכיח לך.

למה את לא עוזרת לשרון רוטר להופיע בפני נשים כשהיא רוצה רק נשים? אני רוצה שתוסיף לי זמן, כי חשוב לי לכבד את סגנית השרה ולשמוע. תוכיחי לי את, למה, מה השאלה שלך? אני מבקשת מהיו"ר שיוסיף לי זמן כדי שאני אוכל לשמוע את הדברים שלה. בתקופה שלך לא נתנו לא לשרון רוטר,

כי הן רצו, לא נתנו להן.

סגנית השר, את שאלת שאלה, תני לי לענות. סגנית השר, תקשיבי לי טוב, אבל מה זה טוב. לכי תתקשרי לשוברות שוויון. אצלי כולן מקבלות במה, כולן יקבלו במה, גם אם אני לא מסכימה איתן. אבל אישה, שרה, שלא מבינה את תפקידה, שתוקפת נשים שפועלות זה עשרות שנים למען נשים אחרות, מעיד על בורות.

ויתרה מזאת, במשך החודשים האחרונים, כשאני אומרת לה לבוא לוועדה, היא אומרת לי: עוד קצת זמן, עוד קצת זמן. אמרתי: נתחשב בעניין הזה. ומה עשתה הגברת השרה? עבדה בשביל לקבל עוד מינויים, עוד ג'ובים בשביל חברי המרכז שלה. כמה

רק הישרדות פוליטית, זה מה שמעניין אתכם. נעבור להצבעה. כולם לשבת במקום. הצבעה. תראה שפנינה יושבת לפני ההצבעה. אבל לא הבנתי מה הייתה ההתנגדות לחוק עכשיו.

מותר לה. ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון, הגדרת איום), התשפ"ג 2023, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 22 בעד, אין מתנגדים. אני מודיע שהצעת חוק העונשין (תיקון, הגדרת איום), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אלמוג כהן, תועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להמשך דיון.

אנחנו רוצים לוועדה המשותפת לביטחון וחוקה. אופיר, כתוב לי חוק ומשפט,

הרחבת תחולה של עובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין השירות), התשפ"ג 2023, של חברי הכנסת ששון ששי גואטה ושלי טל מירון. אני מזמין את חברת הכנסת שלי טל מירון להציג את החוק,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת ששון גואטה, שותפי לחוק,

בכל המגזרים, בני כל הדתות, גברים ונשים, בכל הגילים ובכל שכבות האוכלוסייה, מאז ומעולם תופעת ההטרדות המיניות פוגעת ברבים וברבות במרחבים השונים. גם בשנת 2023 תופעת ההטרדות המיניות נפוצה, וגם אחרי גל Me Too אנשים עדיין מפחדים לדבר על הפגיעות המיניות שעברו, וזה כי לעיתים המחוקק טועה וכי לעיתים המחוקק מפספס, כמו במקרה שאנו באים לתקן היום. הטרדה מינית נשמע נורא קטן, אבל מדובר בעולם ומלואו עבור איש או אישה שעוברים אותה. מדובר ברכבת הרים אימתנית שמשנה לחלוטין את איך שנראית המציאות של הנפגע או הנפגעת, ואני אחזור על זה בכל מקום, בכל מגזר: יהודים, ערבים,

זה לא משנה לעניין. זה קורה לכולם. על פי הערכות המשרד לביטחון פנים, אחת מכל שלוש נשים תותקף מינית בחייה. כך יוצא שקרוב ל-100,000 נשים נפגעות בשנה. המשמעות היא כי בישראל מתרחשות, על פי ההערכה, כ-230 תקיפות מיניות מדי יום. לפי מדד האלימות הלאומי שפרסם המשרד בשנת 2014, שיעור עבירות האלימות המינית בישראל גבוה ב-10% מהשיעור הממוצע במדינות החברות ב-OECD. אנחנו כל כך מאחור, והחקיקה כל כך לא מתקדמת בנושא. אני מבטיחה כאן לציבור שאני עומדת לעשות כל שביכולתי על מנת שהמחוקק יכיר בדחיפות העניין ויכיר בחשיבות העניין ויעשה את התיקונים הנדרשים כדי שזה יקרה. ההצעה היום היא רק צעד קטן מתוך מסע שלם להכרה בעוולות שנעשו ולתיקון לעתיד. ארצה להסביר לכם את ההצעה שאני מביאה לפניכם כאן היום. לעיתים זה בקרב חברים, לפעמים במשפחה, אבל רוב-רובן עדיין קורות במקום העבודה, במקום שאנו נמצאים בו חלק אדיר מהחיים שלנו, ושלעיתים גם אין לנו אפשרות לברוח ממנו, לגמרי הבית השני שלנו. הטרדה מינית היא לא רק הפגיעה בכבודה או במרחבה האישי של קורבן ההטרדה. הטרדה מינית היא בהגדרה גזלת חירותה, כבודה ופרטיותה של האישה המוטרדת, כמובן שזה תקף גם לגברים.

כבוד ופרטיות עבור נשים רבות בישראל ובעולם אינם מובנים מאליהם, והשגנו אותם לאחר שנים ארוכות ומייגעות של מאבק. לפעמים זה באמת לא נתפס שהחוק למניעת הטרדה מינית חוקק רק בשנת 1998 ושעד לפני 25 שנים הנורמות של הטרדה, החפצה ופגיעה היו עניין שבשגרה. אבל גם אז, בשנת 1998, החוק קבע כי הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות פליליות, כמו גם עוולות אזרחיות המזכות את המוטרד בפיצויים. בחוק הוגדר שהטרדה מינית היא לא רק הצעה בעלת אופי מיני או אמירה שמתמקדת במיניותו שהאדם התנגד לה, מכיוון שישנם מקרים רבים שבהם לאדם אין את האופציה להתנגד בכלל, כמו במקום עבודה.

החוק קובע שזו הטרדה גם כשהמוטרד לא מביע התנגדות בפני המטריד כשמדובר במקום עבודה, ובלשון החוק דאז: לעובדת במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות, תוך ניצול יחסי מרות בעבודה או בשירות. ברור שאלה נסיבות שבהן יש בין הצדדים יחסי כוח בלתי שוויוניים, שעלולים להקשות על המוטרד להביע התנגדות להטרדה כאמור. החוק מחמיר עם מעסיקים גם בנוגע לנטל ההוכחה בתובענה בשל פגיעה על רקע הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה, וכן מחייבו לנקוט אמצעים שונים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי העבודה. החוק ללא ספק מחולל מהפכה עבור נשים וגברים שמקומות העבודה שלהם, המקומות שבהם בחרו להעביר שעות רבות, הפכו לכלא, ולחלקם אפילו לגיהינום. החוק עושה צדק עם אנשים רבים, שסוף-סוף יכלו להכיר בפשע שנעשה להם ולא היו צריכים עוד לסחוב את אותה בושה כבדה עימם. הבושה עוברת למטרידים. אבל, וזה אבל ענק, החוק החשוב שחוקק ב-1998 לא היה רחב דיו להגן על עובדי ועובדות קבלן השירותים. את העוול הזה התיקון לחוק שאני מציעה פה היום נועד לתקן. עובדי ועובדות קבלן השירותים היו ונשארו תחתית פירמידת התעסוקה: שכר נמוך, תנאים סוציאליים מעליבים, ופעמים רבות ישנו גם יחס מבזה ממעביד שבעצם הוא לא באמת המעסיק של העובד אלא רק נהנה משירותיו. זו הסיבה שלא נראה מתכנתי קבלן או עורכי דין קבלנים. אנשים ממעמד גבוה יותר לא בוחרים בחיים ללא תנאי תעסוקה סבירים. התנאים המיוחדים בעבודה על פי רוב מהווים פיתוי עבור אוכלוסיות יותר מוחלשות בחברה הישראלית, עולים חדשים המתקשים להשתלב, אנשים מבוגרים שמעוניינים במשרה מיידית שתקבל אותם, וכמובן, ואפילו בעיקר, נשים שתמיד היו מוחלשות בחברה.

עובדות ועובדי קבלן הם שקופים לחלוטין, בלתי נראים, וכך הופכים להיות אפילו יותר פגיעים להטרדות מיניות במקום העבודה, שכלל לא רואה בהם עובדים. עד היום החוק היבש לא התייחס למקרים מזעזעים רבים. לדוגמה, תחת החוק לא נכללים מנהל תחזוקה בארגון שמטריד מינית את עובדת הניקיון במשרדו, שהיא למעשה עובדת של חברת ניקיון של קבלן שירותים המספק שירותי ניקיון במקום עבודתו של המנהל, דוגמה אחרת: מנהלת כוח אדם שמטרידה מינית את השומר הניצב בפתחו של מקום עבודתה, שהוא למעשה עובד של חברת שמירה, קבלן שירותים שמספק שירותי שמירה במקום עבודתה של המנהלת. התיקון המוצע של החוק מטרתו לספק הגנה לעובדי קבלן השירותים השקופים ולהשוות את מצבם ולו במשהו אחד, הגם שהוא חשוב, לזה של עובדים הנמצאים עימם לא פעם באותו מקום עבודה. אדוני היושב-ראש, יש הרבה עוולות שיש לתקן. לא פעם הבית הזה עובד בשביל לתקן את העוולות הללו. יש כאן לא מעט חברי וחברות כנסת שעשיית הטוב היא לחם חוקם. בימים הטרופים האלה, שבהם העם נקרע על רקע מחלוקות פוליטיות עמוקות וקשות שכמוהן לא חווינו עדיין, אני מעריכה את היכולת מעת לעת להרים את הראש ולמצוא את הקו המחבר, את האנושיות והחמלה שרבים מאיתנו חשים כלפי אנשים שעד לפני דור היו ההורים או האחים והאחיות שלנו. לכן חשוב לי קודם כול להודות לחבר הכנסת ששון גואטה, שעבד יחד איתי על קידום הצעת החוק,

כך שנוכל להביא אותה לפניכם היום. חבריי חברי הכנסת, אני יודעת שלא בכל יום חברי הכנסת יכולים לחזור הביתה וברגע הקטן שלהם עם עצמם לפני השינה הם יכולים להגיד לעצמם: היום עשיתי משהו שמיטיב עם כולם. הצבעה בעד הצעת החוק הזו תוכל להקנות לכל אחד ואחת מאיתנו את הרגע הקטן הזה שבשבילו התמודדנו, נאבקנו ונבחרנו. אני מקווה שלא נפספס את ההזדמנות הזאת לעשות משהו שטוב לציבור ובאמת בלי קשר לימין, לשמאל או למרכז. תצביעו בעד שוויון למוחלשים בחברה הישראלית, בעד צדק, בעד תיקון לעתיד.

להצעת חוק זאת הוצמדה הצעת חוק נוספת, דומה, של חברת הכנסת מרב מיכאלי. אני מזמין את חברת הכנסת מרב מיכאלי להציג את הצעת החוק שלה. שלוש דקות מעכשיו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברותיי וחברי חברי הכנסת, אני קודם כול רוצה להודות לחברת הכנסת טל מירון, שמעלה את ההצעה החשובה הזאת, שהייתה לי זכות להגיש כבר בכמה וכמה כנסות קודמות. אכן, הדברים שתיארת מדברים בעד עצמם. בסוף זה מאוד פשוט: הטרדה מינית היא על כוח, פשוט על כוח. תמיד החזק מטריד, או פוגע ביותר חלשה או חלש. זה נכון כשזה יחסי מרות פורמליים, זה נכון כשזה פערי כוחות לא פורמליים וזה בוודאי ובוודאי נכון כשיש עובדות ועובדים שלא נהנים משום סוג של הגנה, אין להם קביעות, אין להם תנאים ואין להם בית,

אין להם בית כי חברות כוח האדם האלה הן לא באמת בית. הם מחליפים אותם לפי מה שצריך, מה שהופך את העובדות והעובדים האלה לחשופים עוד יותר לפגיעה על ידי אלה שיש להם מעמד, שיש להם דרגה, שיש להם סמכות ושיש להם יכולת באמת לפגוע בפגיעים ובפגיעות יותר. אין ספק שהגיע הזמן כבר מזמן לתקן את התקלה הזאת ולהכליל את המוחלשות והמוחלשים יותר בין העובדות והעובדים שלנו בחוק למניעת הטרדה מינית, שלזה הוא נועד. הוא נועד למנוע, וצריך לזכור את זה היטב. הוא נועד להפוך את סביבת העבודה לבטוחה יותר גם עבור העובדת והעובד, שיוכלו באמת לבוא לעבודה ולהיות במקום בטוח. זה דבר שהוא גם כדאי כלכלית מבחינה משקית בצורה בלתי רגילה, משום שהטרדה מינית עולה למשק מיליארדים מדי שנה. זה מאוד כדאי לכל מעסיקה ומעסיק שברמה הפרטית, האישית, מאבדות את האפקטיביות של מקום העבודה בגלל הטרדה מינית. אז אני מאוד מאוד שמחה שאנחנו מגיעות ליום הזה שסוף-סוף עושות את הצעד הזה קדימה. בשולי הדברים, וזה לא שולי הדברים, זה חלק מהדבר, צריך להגיד שגם בהקשר הזה, אבל גם באופן כללי, הגיע הזמן להעביר מהעולם את אופן ההעסקה הקבלני. אופן ההעסקה הזה הוא לא מוסרי ולא כלכלי בעליל. אולי הוא כלכלי לאיזה עסק ספציפי, שמרגיש שהוא חוסך קצת כסף על הניקיון, אבל למדינה כמדינה, כשהיא מייצרת שכבה כל כך עבה ורחבה של עובדות ועובדים פגיעים בשכר כל כך נמוך, עם יכולת כל כך קטנה גם לפרנס את עצמם וגם להגן על עצמם, זה מאוד לא כלכלי. אוכלוסייה כל כך מוחלשת זה דבר שהוא לא כלכלי, לא ברמה הכספית, אבל בוודאי ובוודאי מבחינה חברתית. מבחינה חברתית זה כשל אדיר של חברה, שפשוט מפקירה ציבור כל כך גדול,

לחסדי העסקה פוגענית מתמשכת, אם בהטרדה מינית ואם בכל דרך אחרת. אז על הדרך צריך להגיד את זה ולהתחיל לפעול לחיסול ההעסקה הקבלנית בישראל. ישיב שר המשפטים יריב לוין. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אני כמובן רוצה לברך את חבריי חברת הכנסת שלי טל מרום, חבר הכנסת ששון ששי גואטה, ידידי הטוב, על הצעת החוק החשובה הזו, ואת חברת הכנסת מרב מיכאלי, שהצטרפה להצעה. אבל אני מוכרח לומר, אדוני היושב-ראש, שהיה צריך להאזין ברוב קשב לדברים שאמרה חברת הכנסת מיכאלי. היא אמרה כאן דבר שהוא כל כך נכון, כאשר היא הסבירה ונימקה את הנימוקים להצעת החוק, והיא אמרה שהיא כבר כמה כנסות מנסה לקדם את החוק הזה. והינה, מסתבר, אדוני היושב-ראש, שדווקא הממשלה שלנו, שכל הזמן אתם משמיצים אותה, כאילו היא לא דואגת לזכויות נשים וכו' וכו' וכו', הינה, מסתבר שדווקא הממשלה הזו, בניגוד לכל הטענות האלה, שאין להן בסיס כלשהו, היא שנותנת אור ירוק לקידום ההצעה החשובה הזו ומאפשרת לה להתקדם,

כפי שאמרת, חברת הכנסת מיכאלי, כנסות רבות שלא הצלחת לקדם את ההצעה הזו ולהביא אותה לידי גמר. למי אתה עושה טובה?

לא, הוא לא עושה טובה, הוא רק מציג עובדה.

אבל תשימי לב,

היו כמה ממשלות, כולל הממשלה שלכם. מתי זה מתקדם, אחרי כנסות רבות שחברת הכנסת מיכאלי רוצה לקדם את זה? בקדנציה שלנו, בממשלה שלנו, שדואגת ותמשיך לדאוג, ותעשה את זה בגאווה גדולה, לזכויות נשים מכל המגזרים, מכל שדרות העם. חברת הכנסת מיכאלי, את הודית בזה בעצמך, מה לעשות. הודית בזה, מה לעשות.

זה לא החוק הראשון החשוב שאנחנו מקדמים פה ונוגע לזכויות נשים, ואנחנו נמשיך לעשות את זה, והמחויבות שלנו לעניין הזה היא כמובן מחויבות מוחלטת.

לא כי אנחנו עושים טובה למישהו, כי אנחנו מאמינים בזה באמת. אני גם מוכרח לומר שמכיוון שהנושא בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב וראוי להסדיר אותו, ונדמה לי שגם חברת הכנסת שלי טל מרום וגם חברת הכנסת מיכאלי באמת הסבירו ונימקו את הדברים בצורה הברורה ביותר, אני יכול לומר לכם שבמשרדי עובדים על הכנת תזכיר חוק ממשלתי על רקע דוח מסקנות לטיוב החוק למניעת הטרדה מינית, ושבמסגרתו יהיה שיקוף,

של הליך שיתוף ציבור, שכבר נעשה. בדוח הזה אמורים לדון גם בנושא הזה. ובדרך כלל מה שקורה, שכשזה המצב אומרים: עזבו את החוק, בוא נחכה שיבוא החוק הממשלתי. אני אמרתי: לא. הנושא מספיק חשוב, וכדאי מאוד שהחוק הזה יקודם, ובדרך הזאת זה גם יאיץ את העבודה בתוך המשרד. לאור זאת, ההחלטה, והיא החלטה די חריגה, צריך לומר, הייתה לתמוך בקריאה הטרומית בהצעה, בכפוף לכך כמובן שהליכי החקיקה יתקדמו בהסכמת משרד המשפטים, בתיאום עם משרד העבודה. ביקשנו שהצעת החוק תחזור לוועדת השרים לפני הקריאה הראשונה כדי לראות איפה עומדת העבודה הממשלתית ולראות שהדברים באים לידי ביטוי ביחד, אבל אני כבר אומר מראש שאם נראה שהחקיקה הממשלתית לא מתקדמת, אנחנו פשוט נתקדם ונעשה את זה, כי אני לא רוצה להחזיק את הדבר הזה תלוי ועומד שלא לצורך עד שתעבור תקופה ארוכה. באמת נעשית עבודה רצינית, אבל אני מקווה שהקצב שלה יהיה מספיק מהיר, כדי שאנחנו נדע כבר לפני הקריאה הראשונה איפה אנחנו עומדים עם העניין הזה. בכל אופן, יישר כוח לכל עוסקים במלאכה הזו, לכל מי שהציע ויזם את הצעת החוק הזו, ואני כמובן מבקש מהכנסת לאשר אותה בקריאה הטרומית, בכפוף להתניות, כפי שציינתי.

אנחנו נעבור להצבעה.

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון, הרחבת תחולה על עובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין השירות), התשפ"ג 2023, נעבור להצבעה.

להעביר את הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון, הרחבת תחולה על עובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין השירות), התשפ"ג 2023,

בעד, 20, אין מתנגדים. אני מודיע שהצעת החוק תועבר לוועדה לקידום מעמד האישה. תודה רבה. נעבור לנושא הבא :מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, אה,

נצביע שוב, על ההצעה המוצמדת של חברת הכנסת מרב מיכאלי. הצבעה נוספת. הצבעה. ההצעה להעביר

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון, הרחבת תחולה על עובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין השירות), התשפ"ג 2023, לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

אני מודיע שהצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון, הרחבת תחולה על עובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין השירות), התשפ"ג 2023, תועבר לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. נעבור כעת לנושא הבא, הצעת חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות (תיקון,

הבחירות), התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת יעקב

שעובדים תקופות ארוכות יותר גם לפני וגם אחרי, כי יש תמיד עוד עבודה שצריך להשלים: דוחות,

סיפורים והכול. בהתאם לכך, בחוק הבחירות לכנסת, הוארכה התקופה ל-60 יום. הצעת חוק זו באה לסייע לעובדים בתקופת הבחירות לרשויות המקומיות ולקבוע את התקופה ל-60 יום, בדומה לתקופה שבבחירות לכנסת.

תודה רבה. תשיב סגנית השר חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חברי כנסת נכבדים, זה יהיה באמת קצר. זה חוק חשוב ונכון, אז בהתאם לסעיף 66 בתקנון לעבודה הממשלה, ועדת השרים החליטה לתמוך בקריאה טרומית בהצעת החוק, בכפוף לכך שבהמשך הליכי החקיקה יקודמו בתיאום עם משרד הפנים, האוצר והמשפטים. לכן אני קוראת לחברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק.

אנחנו נעבור להצבעה. אנחנו מצביעים על הצעת חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות (תיקון, הארכת תקופת הבחירות), התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת יעקב אשר.

להעביר את הצעת חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות (תיקון,

16 בעד, אין מתנגדים. אני מודיע שההצעה עברה ותועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא הבא, הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון, הארכת תקופת ההתיישנות), התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אני מזמין את חברת הכנסת להציג את

כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, הצעת החוק שלי מתייחסת לתיקון לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, ובאה להגן על העובדים והעובדות ממצבים של אפליה, בעצם אפליה על כל מיני רקעים, זה יכול להיות אפליה מחמת מין, נטייה מינית, מעמד אישי,

גזע ועוד. כל מה שהחוק הזה דורש זה להאריך את תקופת ההתיישנות על עבירות מסוג אלה, על מצב של אפליה שבוצעה נגד העובד, כך שהעובד או העובדת יוכלו להתלונן לא רק עד שלוש שנים אחרי שבוצעה האפליה, אלא אנחנו נאריך את זה לחמש שנים. ולמה זה חשוב להאריך לחמש שנים? אני חושבת, העובדה שהמחוקק קבע בסעיף 9 שנטל ההוכחה שלא קרתה אפליה הוא על המעסיק עצמו ולא נטל ההוכחה שאכן הייתה אפליה על העובד, כי המחוקק אז הבין, הכנסת הבינה, שזה לא כל כך קל לעובד או עובדת שעברו מצב של אפליה לבוא ולהתלונן. יש כמה חסמים וכמה סיבות למה אנשים לא עושים את זה ישר. חלק מזה הוא שחלק מהאנשים, למרות האפליה, ממשיכים לעבוד באותו מקום מחוסר ברירה, ואז, ברגע שיש להם ברירה, הם יכולים לטעון על האפליה. במצבים אחרים האנשים לא מעכלים בהתחלה, במיוחד כשהאפליה נעשית בדרך מוסווית. אנשים לא באים ואומרים: אני מפלה נגדך או אני מוציא אותך מהעבודה בגלל שאתה ערבי, בגלל שאת אישה, מכל מיני סיבות אחרות, אלא עושים את זה במסווה, ולוקח זמן להבין שאכן קרתה פה אפליה, וגם לוקח זמן לטעון לאיזשהו סעד נגד האפליה הזאת. אני מבקשת להאריך את התקופה, ואני שמחה מאוד שגם ועדת השרים והממשלה הבינו את החשיבות, במיוחד שהיום אנחנו מבינים יותר ויותר ומאריכים את תקופות ההתיישנות על הרבה עבירות שהתחלנו להבין עם הזמן כמה קשה לבקש סעד נגדן. אני יודעת שכולכם לא רוצים שנאריך בדיבורים, אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהתייחס לדבר אחד. אנחנו מתעסקים במצבים של אפליה, ואנחנו מנסים לתקן את החוק כדי לאפשר לגברים ונשים שהיו קורבן של אפליה להתלונן ולבקש את זכויותיהם. אבל מצד שני, עסקנו היום במצב אחר, שיש בו פגיעה אנושה במקום שהיה אמור לשמור על זכויות נשים, ארגון או רשות שהייתה אמונה על קידום נשים ועל לעבוד כדי לקדם. האם הייתי כל הזמן מרוצה מאוד מעבודת הרשות? אני אומרת לכם: לא, והייתה לי הרבה ביקורת כיושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה. אבל זה לא אומר שצריך לפרק את הרשות. יותר מזה, אני יכולה להבין את השרה, שנתנו לה משרד אבל לא נתנו לה לא תקציבים ולא עובדים ולא כלום, יש לה רק את הרשות בתוך המשרד. אני מבינה שהיא רוצה לקבל סמכויות ולעשות, והייתי שמחה שהיא תשקיע את הסמכויות האלה בקידום זכויות נשים. אבל אני הייתי רוצה שהיא תנצל את ההזדמנות שיש לה רשות בתוך המשרד שיש לה ניסיון של 25 שנים, שיש לה כוח, שיש לה תקציב, שיש לה צוות מקצועי, ולבנות על זה, לאו דווקא לפרק את זה, הפחד האמיתי שלי. אנחנו היינו וראינו כמה ממשלות קמות ונופלות, וזו הפעם הראשונה שיש משרד. ראינו הרבה משרדים נפתחים בעבר ונסגרים אחרי שנה או אחרי כמה חודשים. אם תפרקו את הרשות למעמד האישה, יכול להיות שבעוד שנה תהיה ממשלה שתחליט שהיא לא מקימה משרד לקידום נשים, ואז נצא לא מפה ולא משם, לא משרד ולא הרשות, ונחזור לנקודת האפס ונתחיל את המאבק מחדש. רק משפט אחד לנשים שמבקרות את הרדיקליזם הפמיניסטי. בזכות הרדיקליות הזו קיבלתן את ההזדמנות להגיע לכנסת. הפמיניסטיות הרדיקליות הן שהסירו את המחסומים בהרבה נושאים, כולל ייצוג פוליטי, ואפשרו לחלק גדול, לצערי הרב, מהנשים שלא מוכנות לקרוא לעצמן פמיניסטיות ונלחמות בזכויות נשים בגישה מאוד מאוד שוביניסטית. המאבקים של הנשים שמאמינות בזכויות נשים נתנו להן את הזכות להגיע למקום הזה, וחבל, חבל מאוד. תודה רבה. הצעת חוק שהוצמדה להצעת החוק הזאת, של אימאן ח'טיב יאסין. אני מזמין אותה להציג את הצעת החוק שלה. בבקשה. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, בהמשך לדברים שנאמרו, אני רוצה עוד פעם להדגיש את האפליה

שפעמים רבות באמת קשה להוכיח אותה, או מפאת פחד או כי לרוב היא נעשית בצורה מוסווית ולא מוצהרת. ההצעה הזאת באה לתת הזדמנות לתקן עוול ולהאריך משלוש שנים לחמש שנים. חברתי עאידה, אני חושבת שאנחנו צריכות, כשהחוק יגיע לוועדות לדיונים, לבקש שש שנים ולא חמש שנים, כמו כל סוגיה אחרת שהחוק קובע שאפשר לתבוע שש שנים אחורה. אז תודה למי שנמצא כאן ותומך בהצעה הזו. אני מקווה שנוכל להביא את זה לשש שנים, ובמיוחד כי החוק הזה לרוב פוגע באוכלוסיות המוחלשות, אם זה על רקע עדתי ואם זה על רקע לאומי או על רקע דתי ומגדרי. כאישה אני לא צריכה לחשוש שלא יקבלו, כאישה דתייה אני לא צריכה לחשוש שלא יקבלו אותי על רקע זה שיש לי מטפחת על הראש, ואני לא צריכה לחשוש שעל רקע זה יפלו אותי לרעה כאישה. ואין ספק, עדיין קיימת היום אפליה בסוגיה של השכר, למרות שכבר ישנה אפשרות לתביעה אחרי חמש שנים על אפליה בשכר בין גברים ובין נשים. הלוואי שנגיע ליום הזה שלא נתעסק בדברים האלה. אז תודה רבה, ותצביעו בעד. תודה רבה. הוצמדה הצעת חוק נוספת, של חברות הכנסת מירב כהן ומירב בן ארי.

זה מירב כהן. מציגה, חברת הכנסת מירב כהן. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, מקום העבודה הוא המקום שאנחנו מבלים בו את רוב זמננו, ולמרות זאת הזירה הזו פרוצה לאפליה גם היום, שנת 2023. רק לפני חודש עלה בדיון בכנסת נתון שבעיניי הוא מזעזע, שלפיו אחד מכל חמישה להט"בים חווה אפליה במקום העבודה שלו. עכשיו, לאפליה בעבודה יש הרבה צורות, רבות ומגוונות, וזה משהו שבאמת יכול להגיע לכל אחד ואחת מאיתנו. למשל, לפטר אדם בגלל הנטייה המינית שלו זה אפליה. לא לקבל לעבודה אדם רק בגלל שהוא ערבי או יוצא אתיופיה, או כי שם המשפחה שלו הוא בוזגלו, זה אפליה. לא לקדם אישה לתפקיד ניהולי רק בגלל שברור שעוד מעט יהיו לה ילדים, זה אפליה. אסור למעסיקים במדינת ישראל להפלות על בסיס גזע, דת, ארץ מוצא ועוד רשימה ארוכה מאוד של מאפיינים. כיום החוק מאפשר לתבוע את המעסיק רק שלוש שנים מרגע האפליה.

בהצעת החוק שמובאת היום לאישור, מבקשים להאריך את זה לחמש שנים. זה לכאורה שינוי קטן, אבל זה שינוי שעושה הרבה, שינוי משמעותי עבור אנשים, כי כשאדם עובר חוויה מורכבת של אפליה, זה יכול להיות לפעמים אירוע מאוד קשה, וגם להשאיר צלקות, ויש תהליך של הכרה ועיבוד והפנמה. התהליך הזה עלול לקחת זמן. לכן בהרבה מאוד חוקים תקופת ההתיישנות בעבירות כאלה היא ארוכה יותר בדיוק מהסיבה הזו, כי ההפנמה והיכולת לבוא ולהתמודד עם זה עלולות לקחת זמן. לכן ראוי שיהיה, גם בעבירות שקשורות לאפליה במקום העבודה, משך זמן ארוך יותר שבו אפשר לבוא ולתבוע את הנזק שנגרם לעובד. אז אני באמת מקווה שנזכה פה לתמיכה רחבה בהצעת החוק הזו, שיכולה לעזור לכולם, לא משנה מאיפה אתם מגיעים. אני רוצה להגיד תודה לעאידה, שקידמה את הצעת החוק הזו, וגם לחברת הכנסת מירב בן ארי, שחתומה יחד איתי על הצעת החוק, וגם למי שהייתה חברת כנסת, מיכל רוזין, שהגישה את הצעת החוק הזו לראשונה בכנסת הקודמת. אני קוראת לחברי הכנסת להצטרף ולתמוך בהצעת החוק החשובה הזו.

תודה רבה. מי ישיב? משיבה השרה גילה גמליאל. משיבה השרה גילה גמליאל, בבקשה. לא ראיתי אותך לרגע. לידך. כבוד היושב-ראש, סגניות מזכיר הכנסת היקרות, חברי וחברות הכנסת שלנו, הכנסת הנכבדה, אני רוצה בראש ובראשונה לברך את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן ואת אימאן ח'טיב יאסין, ואת חברות הכנסת מירב ומירב בן ארי, כמובן. תגידי, תסכם אחרי זה.

אמרתי את זה. מירב ומירב בן ארי.

אני אומרת שאני מסתכלת היום על האפשרות היפה והנכונה של עשייה משותפת למען הציבור של אופוזיציה וקואליציה. כן ירבו לעתיד לבוא. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988, הוא באחריות שר העבודה. סעיף 2 לחוק קובע כי מעסיק לא יפלה בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מין, מעמד אישי,

מגורים ויתר העילות המפורטות בסעיף זה בכל הנוגע, בין היתר, לתנאי העבודה ולקבלה לעבודה. בהתאם לסעיף 6 לחוק חל איסור לפגוע בעובד בשל תלונה שהגיש על אפליה, ובהתאם לסעיף 7 לחוק חל איסור לפגוע בעניינים המנויים בסעיף 2 כשהרקע לכך הוא הטרדה מינית במקום העבודה. בהתאם לסעיף 10 לחוק לבית הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון בהליך האזרחי בשל הפרת החוק, והוא מוסמך לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק, וכן לתת צו מניעה או צו עשה ככל שהסעד של הפיצויים בלבד אינו צודק בנסיבות העניין. סעיף 14 לחוק קובע תקופת התיישנות של שלוש שנים מרגע היווצרות עילת האפליה לאפשרות של עובד לתבוע בשל הפרת הוראות החוק בבית הדין לעבודה. בהצעת החוק שבנדון מוצע לתקן את הסעיף ולהאריך את תקופת ההתיישנות להגשת תביעה מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה לחמש שנים. על פי חוק ההתיישנות, סעיף 5(א), במשפט אזרחי ניתן להגיש תביעה שאינה קשורה למקרקעין בתוך שבע שנים מיום היווצרות העילה.

בחלק מדיני העבודה ישנה תקופת התיישנות מקוצרת. כך למשל בחוק חופשה שנתית, סעיף 31 לחוק קובע כי תקופת ההתיישנות לתביעה פלילית או אזרחית היא שלוש שנים. בעניין דמי הבראה, צו ההרחבה האחרון משנת 2017 ביטל את הוראת ההתיישנות בת השנתיים עד אז, כלומר ההתיישנות בנוגע לדמי הבראה היא כיום בת שבע שנים. חוק הסכמים קיבוציים קובע כי ההתיישנות של תביעה בגין הפרה של הוראותיו היא שלוש שנים.

בתי הדין לעבודה נוטים לפרש את ההתיישנות בצורה מצמצמת על מנת לאפשר ככל שניתן את זכות הגישה לערכאות. גם מגמת המחוקקים היא להאריך את תקופת ההתיישנות. כך למשל בחוק שכר שווה לעובד ולעובדת הוארכה תקופת ההתיישנות מ-24 חודשים לחמש שנים בתיקון מס' 2 משנת 2012. בחוק הגנה על עובדים, חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין, התשנ"ז 1997, הוארכה רק לאחרונה תקופת ההתיישנות מ-12 חודשים לשלוש שנים. גם בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה שבנדון הוארכה תקופת ההתיישנות. במקור תקופת ההתיישנות נקבעה על שישה חודשים בלבד, בשנת 1995 הוארכה התקופה ל-12 חודשים, ובשנת 2009 הוארכה תקופת ההתיישנות לשלוש שנים. ולכן הממשלה גם מברכת וגם תומכת בהצעת החוק לקריאה הטרומית בהתניות המסוימות. היא מבקשת מחברי וחברות הכנסת, כמובן, להצביע בעד ולתמוך. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה על החוק הראשון, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון, הארכת תקופת ההתיישנות), התשפ"ג 2023. אבקש לשבת במקומות. נעבור להצבעה.

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון, הארכת תקופת ההתיישנות),

18 בעד, אין מתנגדים. אפשר להוסיף את שלי?

כן, כן. תישארי, תצביעי על ההצעות הבאות. 18 בעד, אין מתנגדים. ההצעה תועבר לוועדת העבודה והרווחה. נעבור להצבעה על הצעת חוק שהוצמדה, של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון,

לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. 18 בעד, אין מתנגדים. גם הצעת חוק הזו תעבור לוועדת העבודה והרווחה. נצביע על הצעת החוק השלישית שהוצמדה, של חברות הכנסת מירב את מירב. בבקשה, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון,

התשפ"ג 2023, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. 20 בעד, אין מתנגדים. אני מודיע שגם הצעת החוק הזאת תעבור לוועדת העבודה והרווחה להמשך דיון. נעבור להצעת חוק מטעם הכנסת לקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 50), התשפ"ג 2023. מציגה חברת הכנסת מירב בן ארי, בשם יושב-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני מציגה את החוק בשם יו"ר הוועדה לביקורת המדינה חבר הכנסת מיקי לוי, שלצערנו יושב שבעה על פטירתה של אימו,

גם החוק שלי, אז ככה, מה שנקרא, נספיק את שניהם. חוק מבקר המדינה מסמיך את מבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לברר תלונה של עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד בגוף מבוקר שעניינה התנכלות שנגרמה משום שהודיע על מעשי שחיתות, הפרה חמורה של חיקוק או פגיעה חמורה במינהל תקין שבוצעו בגוף שבו הוא מועסק או משום שסייע לאחר להודיע כאמור. הנציב מוסמך לתת צו כדי להגן על זכויות המתלונן, ובכלל זה צו לביטול פיטוריו, צו להעברתו למשרה אחרת בשירות מעסיקו או צו לפיצויו, והכול בשים לב לתפקודו של הגוף שבו מועסק המתלונן. החוק הקיים מחריג מסמכות הנציב לעניין זה את המשטרה, את שירות בתי הסוהר ואת צה"ל, הנציב אינו רשאי לברר תלונות של שוטרים, סוהרים או חיילים. נראה כי ההצדקה להחרגה זו הייתה קיומם של נציבי קבילות ייעודיים בגופים אלה, אשר היו אמורים לטפל בתלונות האמורות.

לגופים אלה חסרות הסמכויות הניתנות לנציב במסגרת החוק, המאפשרות הגנה מיטבית על חושפי שחיתויות. כדי לחזק את ההגנה על שוטרים וסוהרים חושפי שחיתויות בגופים שבהם הם משרתים, שהם גופי אכיפת החוק העיקריים הבאים במגע ישיר ורב השפעה עם אזרחים, בלא חשש מהתנכלות או מפיטורין, מוצע להרחיב את סמכותו של הנציב ולהחילה גם על בירור תלונות של שוטרים וסוהרים. יצוין כי בשל אופיו הייחודי והשונה של צבא ההגנה לישראל והשירות בו, לא מוצע להרחיב את סמכויות הנציב גם לגבי תלונות של חיילים. למען הסר ספק, יובהר כי שוטרי משמר הגבול ומשרתי חובה המשרתים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר נכללים במסגרת הצעת החוק שלהלן, ולפיכך סמכותו של מבקר המדינה תחול גם על הגנה כלפיהם. בעקבות הרחבת סמכויות הנציב כאמור, מוצע לקבוע כי אם שוטר או סוהר הגיש תלונה לנציב וביקש צו הגנה, התלונה לא תידון במקביל על ידי נציב קבילות השוטרים או נציב קבילות הסוהרים, לפי העניין. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, ולפיכך אבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק. מכיוון שאני גם יוזמת החוק, אני גם רוצה לנצל את הבמה כדי להודות.

אני מודה ליו"ר הוועדה לביקורת המדינה, חברי הטוב חבר הכנסת מיקי לוי, שהיה אמור להציג את החוק. היה חשוב לו גם להציג את החוק, כי לוועדה לביקורת המדינה אין הרבה הזדמנויות לחוקק חוקים.

תודה למיקי על זה שניהל בצורה מדהימה את הוועדה. אני מודה לצוות הוועדה, ליועץ המשפטי תומר רוזנר על הייעוץ החשוב, לפלורינה הלמן לוין, מנהלת הוועדה, שנשארת עד עכשיו במיוחד, ולכל הצוות שאיתך. אני רוצה להודות במיוחד לתנועה לאיכות השלטון, שבזכות המידע שסיפרו לי, ובאמת שיתפו אותי בסיפור של מקסים, שהיה סוהר בשב"ס וסבל ממש מהתנכלות עד לפיטוריו רק בשל כך שדיווח על הליקויים בשב"ס. יכול להיות שאם היו מקשיבים לו, הרבה ליקויים בשב"ס אפשר היה לתקן. אני רוצה להודות למשטרה ולשירות בתי הסוהר, שבהתחלה, אני אגיד לך, אדוני היושב-ראש, הם הסתייגו מהחוק, אבל כשהבינו שברגע שאנחנו נותנים הגנה לחושפי שחיתויות אנחנו מחזקים אותם, מחזקים את הארגון, הסירו את ההתנגדויות ושיתפו פעולה, יחד עם המשרד לביטחון פנים. אני רוצה גם להודות לאופיר כץ, יו"ר הקואליציה, שאומנם לא פה אבל הוא תמיד כאן,

אני רגילה שאתה במקום שלך. אני רוצה להודות לך על שיתוף הפעולה בחוק החשוב הזה. אני רוצה להודות גם לחברי הכנסת אמיר אוחנה ויואב קיש, שהיום שניהם יו"ר הכנסת ושר, ששניהם היוזמים של החוק הזה.

אדוני היושב-ראש, שכשקיש ואוחנה, בתפקידם כחברי כנסת באופוזיציה, הביאו את החוק, אנחנו תמכנו בו, הממשלה שלנו תמכה בו. לכן היה ראוי שגם כאן הממשלה הזאת תתמוך, וכך הם עשו. אני רוצה גם להודות לצוות שלי,

הרבה פעמים אנחנו לא מספיק מודים לצוות שנמצא, ואני רוצה בהחלט להביע את התודה שלי. זו הצעת החוק הראשונה שלי שעוברת בקריאה שנייה ושלישית. אני מאוד שמחה. זו הצעת חוק חשובה שבאמת מעודדת אנשים לא לוותר, לחשוף שחיתויות. ולמבקר המדינה,

גם למשרד המבקר צריך להגיד תודה רבה, שליווה את החוק, ובעצם ייתן היום הגנה לשוטרים או סוהרים שרואים שחיתות בארגון ומדווחים, ולא רק ידווחו, יקבלו הגנה ממשרד מבקר המדינה. לחוק הזה לא הוגשו הסתייגויות. אני קוראת לכולם להצביע בקריאה שנייה ושלישית, ואני מודה לכם על התמיכה. מקווה מאוד שלא שכחתי אף אחד. תודה רבה לכל מי שלקח חלק בקידום החוק החשוב הזה.

כאמור, לא הוגשו הסתייגויות. לכן אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שנייה. נאפשר למירב להגיע למקומה. בבקשה, הצבעה. סעיפים 1 5 נתקבלו. 12 בעד, אין מתנגדים. יש גם קריאה שלישית. כמובן, כמובן. נעבור לקריאה השלישית. הצבעה. חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 50), התשפ"ג 2023, נתקבל. 12 בעד, אין מתנגדים. אני מודיע שהצעת החוק עברה בקריאה השלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. תודה רבה. נעבור להצעות דחופות לסדר-היום, הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: קרן העודפים של כללית צפויה להתרוקן בתוך פחות משנה, של חברי הכנסת ולדימיר בליאק, ינון אזולאי, אליהו רביבו ושרן מרים השכל. יציג את ההצעה חבר הכנסת ולדימיר בליאק. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, גברתי סגנית השר, הידעתם,

כי הביטוח הסיעודי בישראל הוא על סף קריסה? לפי הנתונים שהתפרסמו לאחרונה, אנו עומדים לפני קריסה של הביטוח הסיעודי של קופות החולים. במילים אחרות: הכסף נגמר. מצב הביטוח הסיעודי בישראל חייב להדאיג את כל אזרחי המדינה. כל אדם אשר לו הורים בגיל השלישי ויהיה זקוק לתמיכה סיעודית צריך לחשוש מפני הבאות. כיום ישנם ארבעה וחצי מיליון מבוטחים בקופות חולים אשר יהיו זכאים לתשלום חודשי של 6,000 שקלים במשך חמש שנים במקרה שיהפכו לסיעודיים. הביטוח הסיעודי של קופות החולים הוא הביטוח הסיעודי היחיד שנשאר בישראל, לאחר שכל השאר בוטלו. הבעיה הקשה ביותר בתחום זה נמצאת בקופת חולים כללית, ושימו לב לנתונים: לקופת חולים כללית תיק הביטוח הסיעודי הגדול ביותר, עם שניים וחצי מיליון מבוטחים, שהם גם המבוגרים ביותר, ועם מחיר הביטוח הנמוך ביותר.

קרן הרזרבה של כללית, בהסתברות גבוהה, לא תעמוד בעומס, ולפי ההערכות, תוך שנה היא עלולה לקרוס לגמרי. אנו שומעים הערכות כי על מנת לעצור את ההידרדרות, המדינה שוקלת את הרעת התנאים בביטוח הסיעודי, כמו הקטנת הפיצוי החודשי למבוטחים מפיצוי של 6,000 שקלים לסכום של 5,000 שקלים. צעד נוסף שנשקל מדבר על הארכת תקופת ההמתנה בין אישור התביעה לסיעוד ועד התשלום למבוטח, הארכה של חמישה חודשים נוספים. זה הרגע שלנו לעצור ולשאול: איך הגענו למצב הזה? כמה האזרח עוד יכול לשאת בנטל?

יכולים לחשוב על ההורים שלכם, ועל הרגע שבו אתם בעצם מבינים שתיאלצו לשלם את ההוצאות הסיעודיות שלהם לבד. עקב ההערכות הלא-נכונות של רשות שוק ההון, קופות החולים נמצאות בקריסה, והפתרון הוא להקטין את הפיצוי החודשי של ההורים שלכם. זה מעבר לכל אינטרס פוליטי ולכל מחלוקת. זה ההורים של כולנו. בתקופה שבה יוקר המחיה מרקיע שחקים, כל אחד מאיתנו קם בבוקר וצריך לשלם יותר ויותר על ירקות ופירות, על בשר וחלב, על הדלק, יותר מיסים, עוד ועוד ועוד. בקרוב נצטרך גם לעמוד במצב שלא נוכל, נא לסכם. אני מסכם, משפט אחרון. איזה אדיבים אתם פתאום.

בקרוב נצרך לעמוד גם במצב שלא נוכל לתת לקרובים שלנו את הטיפול הראוי והטוב ביותר ברגעים הכי קשים. אני קורא לחברי הכנסת ולממשלה להעביר את הנושא לוועדת הכספים, כדי שנוכל באמת להגיע לפתרון הראוי, שישקף נכונה את המצב.

תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. עד שתגיע, הודעה של מזכירות הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הטיס (תיקון מס' 3), התשפ"ג 2023,

הצעת חוק רשות התעופה האזרחית (תיקון מס' 39), התשפ"ג 2023, שהחזירה ועדת הכלכלה. עוד הונחה על שולחן הכנסת החלטת ועדת האתיקה בקובלנות ההדדיות שהגישו חברת הכנסת מירב בן ארי וחברת הכנסת מאי גולן, השרה לקידום מעמד האישה.

תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. תודה רבה לך, אדוני היושב בראש. תודה רבה לכם, חבריי חברי הכנסת. ולדימיר ידידי, יישר כוח על ההצעה החשובה לסדר-היום, שהצטרפתי אליה.

כשאני מסתכל על זה ואני אומר, אנחנו הרי נמצאים בוועדת הכספים, וטוב שזה גם יעבור לוועדת הכספים, הדבר הזה ב-2015 בוטל. ואם נשמע את האנשים שהיו שם, הביטוח הסיעודי, כשהוא בוטל ב-2015, הרבה אנשים זעקו ואמרו: אתם מבטלים משהו בלי פתרון. ארבעה וחצי מיליון איש מבוטחים בביטוח הסיעודי דרך קופות החולים. קופת החולים הכללית נמצאת כבר על הסף שלא יהיה לה מה לשלם לאותם מבוטחים, אז מביאים כל מיני פתרונות, אתה יודע, עוד יוסיפו להם באגרה, אולי יורידו מה-6,000 שקל שהם בקושי מקבלים מהביטוח הסיעודי, אני כבר לא יודע מה. העיקר שהמדינה לא תכניס את היד לכיס. בלי לקרוא את הפרוטוקולים של אז, אני יכול להגיד לך שבטח באו כל בכירי האוצר ואמרו: זה עושק של הציבור. ביטוח סיעודי זה עושק. גוזלים את המסכנים, גוזלים את הקשישים, גוזלים את הסיעודיים, גוזלים וגוזלים וגוזלים. ומי גוזל? חברות הביטוח. לא, משרד האוצר לא יגזול, מה פתאום. אבל מה שקורה, שאז ביטלו את זה בלי פתרון. מה שקרה אז זה ששלחו את אותם אנשים סיעודיים, את הארבעה וחצי מיליון איש שנמצאים בביטוח הזה, שאנחנו לא יודעים מה יהיה איתם, וכל אחד מאיתנו מגיע לגיל. שנגיע בבריאות איתנה, אבל אנחנו לא יודעים איך נגיע. רק התפילה שלנו שנגיע בריאים ושלמים ו"אל תשליכני לעת זקנה". וכשאני מסתכל ואומר: אז מה? אנחנו עומדים פה וזועקים כולם וגם אז לא שמעו. אנחנו לא ניתן שהפתרון יהיה להוריד מהקצבה של אותו סיעודי. לא ניתן שהפתרון יהיה להוסיף ולהשית על המבוטח עוד כסף עבור הביטוח שלו. הרי כשמורידים ביטוחים, אמרו ביטוח כפול, עכשיו הורידו. בסדר, ביטוח סיעודי, שקופות החולים הן בעצם יבטחו. אתם יודעים מה קופות החולים האלה?

גם הן מבוטחות אצל חברות הביטוח, והן נותנות בסופו של דבר פחות. אז או שנעשה משהו שבאמת יהיה אחיד וטוב, שהביטוחים גם יתעשרו, או שהביטוחים של קופות החולים ייתנו את מה שהביטוחים הפרטיים נותנים. אבל מה שחשוב זה שמשרד האוצר סגנית השר מיכל וולדיגר, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, הכי חשוב שיהיה, ואני לא יודע מה התשובה שלך, ואני חס ושלום לא מזלזל, אבל בטח אין תשובה.

את יכולה לקבל סעיפים על גבי סעיפים, ובסופו של דבר, בשורה התחתונה, אני לא יודע. אני רק אומר דבר אחד, את יודעת מה? אני כמעט כן יודע, בסדר? אבל אני אומר שבסופו של דבר, התשובה לא תהיה תשובה, אלא: יטופל. אנחנו מכירים את הבעיה,

התשובה היא שהבעיה ידועה וצריך לטפל בה. נכון, אז זה מה שאני אומר. את זה שצריך לטפל בה אנחנו ידענו ב-2015. ולכן אני אומר שהתשובה צריכה להיות שנחזור למשרד האוצר ונגיד, ונעביר את זה גם לאישור ועדת הכספים, אבל נגיד דבר אחד: אנחנו לא ניתן שיפגעו בחלשים האלה, וגם את במקום הזה,

וגם השר במקום הזה, וביחד נילחם על מנת להביא את הכסף הזה מהמדינה, מקופת האוצר, זה יגיע. ונסיים רק בתפילה של "אל תשליכני לעת זקנה".

חבר הכנסת אליהו רביבו. אדוני יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, בין שאר תפקידיי אני מכהן פה בכנסת בתפקיד יושב-ראש הוועדה המיוחדת לעובדים זרים. אבל אני תמיד אומר את זה, כבר מיומי הראשון בוועדה, שעבורי העובדים הזרים אינם המטרה אלא האמצעי. עבורי המטרה היא אלו שהעובדים הזרים מסייעים להם במסגרת עבודתם, ובראש וראשונה הכוונה היא למטופלים הסיעודיים. אלה האנשים שעומדים בראש מעייניי. אני מבטא את זה מעל כל במה אפשרית, כמובן מעל במה מכובדת זו, ומה שהכי חשוב, מבחינתי, זה מתן רשת הביטחון עבורם, ובכלל זה הביטוח הסיעודי. בימים האלה אין שום שיקול של קואליציה מול אופוזיציה.

כחבר קואליציה אין לי שום בעיה להצטרף להצעה הדחופה לסדר-היום של ידידי חבר הכנסת ולדימיר בליאק. נהפוך הוא. זה שאתה מהאופוזיציה, ולדימיר, זה בכלל לא רלוונטי. אני מברך אותך על היוזמה ושמח להצטרף ולהיות חלק ממנה.

במסגרת כובע אחר שלי, הכובע של מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, אני עוסק באופן אינטנסיבי בכל סוגיית הרפורמה הביטוחית על כלל מוצריה ורבדיה. אני מוביל מתווה פשרה בין סוכני הביטוח לבין משרד האוצר, ואני מקווה שבקרוב אנחנו נתבשר בבשורות טובות ונוכל לצאת איתן באמת לציבור. אני אומר זאת באופן הכי מפורש שיכול להיות: ראוי גם מבחינה חברתית וגם מבחינה מוסרית שהמוצר הכל-כך חשוב הזה של ביטוח סיעודי יחזור לסל המוצרים הביטוחיים המוצעים על ידי חברות הביטוח, גם אם הוא לא רווחי לחברות הביטוח. הרי יש מספיק מוצרים, אדוני היושב-ראש, בכל הנושא הביטוחי שהם רווחיים. למשל, ביטוח נסיעות, על הביטוח הזה כולם רבים.

כי הוא מאוד רווחי. ולמה הוא מאוד רווחי? כי רוב הסיכויים שלא יקרה לך כלום כשאתה טס לחו"ל, אבל בכל זאת אתה לא לוקח סיכון ומשלם על ביטוח הנסיעות. זו כלכלת שוק חופשי פר אקסלנס, ממש. אבל עם כל זה שאני חסיד מובהק של כלכלת שוק חופשי, אני יודע שיש מקומות שאין מנוס מהתערבות של המחוקק ושל המדינה כדי לשמור על האינטרסים של אלו שכלכלת השוק אינה מגינה עליהם. אני קורא מכאן לחברות הביטוח לאפשר את החייאת המוצר הנדרש הזה, ואני גם לוקח בחשבון שנצטרך לפנות למשרד האוצר כדי לסייע ביכולת של החברות לקיים את המוצר הזה.

יש פה מחדל של שנים רבות. כל אותה תקופה שהיה ידוע שהביטוח הסיעודי הוא לא רווחי, גם משרד האוצר וגם קופות החולים לא רצו רגע לחשוב ביחד איך פותרים את העניין, וביטא את זה היטב חברי המנוסה ינון אזולאי. אבל אין טעם לבכות על חלב שנשפך. צריך לחשוב קדימה. צריך לגרום לחברות הביטוח לבנות מודל שאותו הן יגישו למשרד האוצר ולקופות החולים. במודל הזה הן אומנם לא ירוויחו אבל גם לא יפסידו. המדינה צריכה להתערב החל מנקודת תחילת ההפסד, ויש דרכים לעשות זאת. צריך לייצר תמריצים אחרים, כמו למשל נקודות בהתמודדות על מכרזי המדינה, ומשא ומתן על התנאים לקבלת כספי הביטוח. זה צעד פשוט הכרחי. הנתונים בהווה ומה שעוד צפוי לנו בעתיד, על בסיס התחשיבים הקיימים, הם מציאות בלתי נסבלת. מדינת ישראל לא תוכל לעמוד לאורך זמן אל מול הקטסטרופה הזאת, וצריך לחשוב עליה עכשיו מחוץ לקופסה, ויפה שעת אחת קודם. אני מקווה, סמוך ובטוח שחברתי סגנית השר תסייע לנו לקדם את הנושא הזה, ביחד עם כל חברי הבית. תודה רבה. תודה רבה. תשיב חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, סגנית שר, אין שר.

הוא מתחבא. בואי, את יכולה להשיב. סגנית השר, בבקשה. מצא את השר. זה כמו הציור השבועי לילד. את יכולה להתקדם. אני מגיעה, מגיעה.

שלא תתעכבי בגלל שאין פה שר, כי אפשר גם בלי שר. אתה סתם עושה בלגן. אני אפגוש אותך ביום שישי בשכונה. זה נוהג, זה לא חוק. הוא מגיע, הוא פה מאחור, פשוט יש לו בעיות בגב. כשהוא יגיע, תבינו איזה שר זה. בבקשה, את יכולה להמשיך. כבוד היושב-ראש, השר שעוד מעט ייכנס, חברי כנסת נכבדים, אז אני בהחלט רוצה להודות גם לחברי הכנסת המציעים, לוולדימיר בליאק, לינון אזולאי, לאליהו רביבו. בהחלט נושא חשוב, שעולה לכותרות בכל פעם מחדש, נושא הביטוח הסיעודי של אזרחי ישראל. משבר הסיעוד הוא משבר עולמי, אבל קודם כול, אני מבקשת להודיע לכל אזרחי ישראל שהם נמצאים בידיים טובות, הם מקבלים כיסוי סיעודי מצוין, ואנחנו ממשיכים לעבוד כדי לשמור אותו כזה. ביטוח סיעודי נועד לכסות את העלויות הכרוכות בכניסה למצב סיעודי ולהבטיח קיום בכבוד, בעיקר לעת זקנה. דאגה לאנשים במצבים סיעודיים היא מטרה חברתית ראשונה במעלה. מדובר בנושא של סולידריות חברתית ודאגה לאנשים בשעה קשה. בישראל, הביטוח הלאומי נותן לכל אזרח כיסוי סיעודי בסיסי, שמשולם במקרה שבו האזרח נקלע למצב סיעודי, לפי קריטריונים ברורים של זכאות. לפני כמה שנים המדינה שינתה את הקריטריונים, ולציבור שזקוק לכך משולמים מיליארדי שקלים מדי שנה. כדי להרחיב את הכיסוי וכדי להתמודד עם העלויות הגבוהות של הטיפול הסיעודי, חברי קופות החולים יכולים לרכוש מעבר לכך גם ביטוח סיעודי קבוצתי. הביטוח הזה מהווה רובד נוסף מעבר לכיסוי הבסיסי הניתן לכלל האזרחים במסגרת הביטוח הלאומי. קרוב למחצית מאזרחי ישראל, מעל לארבעה וחצי מיליון אזרחים, מבוטחים באמצעות הביטוח הסיעודי של קופות החולים. בשנים האחרונות קיימת מגמה משמעותית ומתמשכת של עלייה בתוחלת החיים, ברוך השם. התופעה הזו לא ייחודית רק לישראל, היא קיימת בעולם כולו. השיפור באיכות הרפואה והטכנולוגיה גורמות להתארכות תוחלת החיים, ויחד איתה, לעלייה במקרים שבהם האדם נכנס למצב סיעודי. יחד עם התופעה הזאת, אנחנו עדים גם להתארכות פרק הזמן שבו המבוטח נמצא במצב סיעודי. משמעות הדבר היא שיש צורך להבטיח כיסוי ביטוחי למבוטחים רבים יותר ולמשך זמן ארוך יותר. המודל של ביטוח סיעודי בקופות החולים בישראל הוא מודל ייחודי. המודל הזה מסתמך על קרנות מבוטחים שנצברות לאורך זמן ומנגנון עם מאפיינים של ערבות הדדית. שיעורי הכיסוי הסיעודי בארץ גבוהים יחסית, וזאת בין היתר בשל מודל זה. העלייה במספר המקרים הסיעודיים ובמספר התביעות לקבלת כיסוי סיעודי מהביטוח הביאה לחוסר איזון בין ההכנסות לבין ההוצאות בביטוח זה. משמעות הדבר היא שיש ירידה באותן קרנות מבוטחים שנצברו לטווח ארוך. הקרנות הללו עדיין לא התרוקנו. גורמי המקצוע שאחראים לנושא הזה בממשלה מכירים את המגמה הזאת, ובוחנים את הפתרונות לסוגיה הזאת, בהחלט סוגיה שעומדת על הפרק. הכיסוי הסיעודי הוא סוגיית חשובה לביטחון החברתי של אזרחי ישראל. ברור שאנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת שבה עולים חששות לגבי הקיום של הביטוח הזה לטווח ארוך. אבל כל גורמי הממשלה, ואני חוזרת: כל גורמי הממשלה הרלוונטיים פועלים במרץ ובוחנים את הצעדים הנדרשים לגיבוש פתרון בראייה כוללת. הבחינה נעשית בצורה מקצועית כדי להבטיח כיסוי סיעודי הולם לאזרחי מדינת ישראל בטווח הארוך. ולכן אני בהחלט רוצה לומר שוב לאזרחי מדינת ישראל: אתם בידיים טובות, אנחנו נמשיך ונחזק את העניין הזה, ואין לי שום התנגדות כמובן שזה יעבור לדיון בוועדת הכלכלה או הכספים. הם כולם בוועדת הכספים. תודה רבה. חבר הכנסת רביבו, האם אתם מסתפקים בתגובת סגנית השר? מסתפקים בתשובה ומשוכנעים שפועלה הנמרץ, אתה אמור להגיד בקצרה אם אתה רוצה להעביר את זה לוועדה או לא. צריכים להתייעץ. רק אתה נמצא כאן. אז אתם מסתפקים או לא? אתה בטוח?

נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: תוכנית חירום להעלאת יהודי צרפת לישראל, של חברי הכנסת, לא חייב הצבעה. הוא מסתפק בתשובת סגנית השר. הוא אמר שהוא הסתפק. אני יודע שאחרי זה יעשו לו שמיכה, אבל לא משנה. אתה המציע? זה לא שיקול. הם חייבים להיות פה, או שתנחה את רביבו להגיד משהו אחר. תודה רבה. אתם יודעים מה, בואו. מי ביקש? כמו שאמרתי, עברנו לנושא הבא: תוכנית חירום להעלאת יהודי צרפת לישראל, של חברי הכנסת יוסף טייב, דן אילוז ולימור סון הר מלך.

מזמין את חבר הכנסת יוסף טייב להציג את ההצעה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, בתקופה האחרונה אנחנו ערים לפרעות במדינת צרפת, מדינה שבה מתגוררת הקהילה היהודית השנייה בגודלה בעולם, כ-500,000 יהודים. לצערנו בכל פעם שיש פרעות, הם חשופים לאנטישמיות, לפרעות ואף לפיגועים נוראים. אני, כאחד שהיה בשליחות בטולוז, יכול לדבר על אותו פיגוע קשה שהיה בטולוז שבו נרצחו ארבעה יהודים, שלושה ילדים קטנים ואבא. ולשם כך, אני חושב שזו הזדמנות היסטורית לקליטת גל עלייה המוני מצרפת, ועלינו כממשלה, כקואליציה, כמדינה, לבוא ולהקים תוכנית חירום לעלייה מצרפת. אדוני היושב-ראש, יש מחקרים רבים שמתפרסמים על ידי האיחוד האירופי שמצביעים על פוטנציאל עלייה של מאות אלפי יהודים שמעידים שהם חשים חוסר ביטחון, חוששים לעתיד ילדיהם במדינה שלהם, ושוקלים את האפשרות של עלייה והגירה למדינות אחרות. למרות שרבים בקהילה היהודית הביעו רצון לעלות לישראל בשנים האחרונות,

מדינת ישראל אינה מצליחה למצב את עצמה כיעד המועדף לאותה אוכלוסייה. רק מדיניות מתאימה עשויה לחולל שינוי,

כמדינה, מדינת הגירה, מדינת עלייה, אנו חייבים לראות בה פוטנציאל ויעד ראשון לעלייה. אני חושב שיש להתייחס לקהילת היהודים בצרפת כאל יעד מועדף, ולעשות מאמץ מרוכז לעידוד עלייה, הן בשל גודלה, אבל גם בשל זיקתה העמוקה לציונות ולישראליות. לצערנו, היום אנחנו ערים לגורמי דחיפה של התחזקות במגמת ההגירה מאירופה על רקע המשבר הכלכלי, שינויים דמוגרפיים, סכנת טרור, עלייה של מפלגות קיצוניות, אנטישמיות וחקיקה בעייתית כחקיקת השחיטה, ברית המילה ועוד. לשם כך אנחנו חייבים לייצר גורמי משיכה אמיתיים: כלכלה ישראלית צומחת, הטבות פיסקליות והורדת חסמים, וחיים יהודיים תוססים כאן במדינה. אדוני היושב-ראש, אני חושב שיש להקים ועדה ממשלתית להסרת אותם חסמים, שתטפל בהכרה בתארים שלהם באופן דחוף, לדאוג לעצמאים שמגיעים פה למדינה וקורסים תחת הנטל. אני אתן כמה דוגמאות. ישנם רופאים רבים, אחים ואחיות, הנדסאים, מהנדסים, בעלי תואר ראשון, שני ושלישי, יזמים, אנשי עסקים ואחרים, שמצפים רק שיכירו בתארים שלהם כדי שיוכלו להגיע ולהשתקע כאן בישראל. לצערי, אנחנו נחשפים לנתונים קשים של גל ירידה מישראל למדינות הגירה אחרות, להמון עולים מצרפת, בשונה ממדינות אחרות, יש אופציה, או לחזור למדינת מוצאם, מה שאין או לא שייך בעליות אחרות. ולכן אנחנו כמדינה חייבים לבוא ולתת את המענה. מדינת ישראל צריכה להביא החלטת ממשלה של מאות מיליונים שיבואו ויקימו וייתנו את האפשרות לאלה שנמצאים כאן, כי בסוף, עלייה טובה, עידוד העלייה הכי טוב הוא שתהיה פה קליטה טובה ונאותה של אותם עולים. ולצערנו, אדוני היושב-ראש, אנחנו נחשפים פעם אחר פעם לגל ירידה, ואני לא רוצה להיכנס לאחוזים. משרד הקליטה מדבר על אחוזים בודדים, ממה שאני נחשף, אני חושב שהאחוזים הם הרבה יותר גדולים.

אדוני היושב-ראש, אני מבקש לכנס את ועדת העלייה והקליטה סביב הנושא הזה של תוכנית עליית חירום לעליית עולי צרפת באופן בהול ומיידי,

גם קורא לממשלה להעביר החלטת ממשלה לתוכנית חירום לעלייה מצרפת.

תודה רבה. רגע, רגע, השר חיים כץ, רק רגע. עוד לא קיבלנו אישור שתענה במקום, אני לא אמרתי שאני הולך לענות,

אני קמתי להסתובב במליאה,

חשבתי שאתה עולה לענות.

אני עונה במקום סופר. אתה לא יכול.

תבקשו. תעצור, תעשה הפסקה. למה לא? תבקשי אישור. על דודי אמסלם יש לך אישור?

אופיר סופר צריך, אבל אחרי זה גם דודי אמסלם. אז שתבקש על שניהם. לא, אחרי זה אתה רשום.

ההצעה הדחופה הבאה, אתה. תבקשי אישור. הוא הלך הביתה, אני אמרתי לו שאני אקריא. בסדר, אבל יש זה, אנחנו מסיימים, חמש, עשר דקות. אין שר? בסדר, בכל מקרה הם פה. אפשר להצביע. נראה לי שלא משנה התשובה.

אבל, אני מבין, אני מבין. ביקשו. טוב, אין שר, ולכן נצביע על הנושא. כולם במקומות? הצבעה. רגע, בעד או נגד? בסדר, רק שנראה מה ההצבעה. אולי כולם יתנגדו. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העלייה והקליטה נתקבלה. חמישה בעד, אין מתנגדים. אנחנו נעביר את זה לוועדה?

ועדת העלייה והקליטה.

ההצעה הבאה לסדר-היום, בנושא: חוסר ייצוג הולם לאוכלוסיות ייעודיות בשירות המדינה: תמונת מצב מדאיגה העולה מנתוני דוח גיוון וייצוג בשירות המדינה לשנת 2022, של חברי הכנסת יונתן מישרקי, משה סולומון,

אחמד טיבי, יצחק קרויזר, יאסר חוג'יראת, אליהו רביבו ורון כץ. אני מזמין את חבר הכנסת יונתן מישרקי להציג את ההצעה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חברי הכנסת, אדוני השר, אני אפתח במשל. יש משל יפה מאוד שמספר על זאב הבן וזאב האב. האב היה מזלזל בבן שלו, הזאב. אמר לו: תשמע, אתה לא זאב. אתה לא יודע לצוד חיות, זה לא בשבילך. אתה עצלן, אתה פה, אתה שם. יום אחד תפס אומץ זאב הבן, אמר: אני אוכיח לאבא שלי. ראה איזשהו ארנבון קטן בצד. התחבא מאחורי העץ, כולו מבסוט, כבר מכין אסטרטגיה איך הוא צד את הארנבון. פתאום אבא שלו יוצא. אתה שומע, כבוד אדוני היושב-ראש? אבא שלו יוצא החוצה, אומר לו: היי, מה אתה עושה פה?

אומר לו: אני הולך לתפוס ארנב. אומר לו: עזוב, עזוב. שב רגע בצד, אני אתפוס לך את הארנב. למה אני מספר את המשל הזה? זה מה שקורה עם גיוון תעסוקתי בארץ. באים לחרדים, באים לאתיופים, באים לכל מיני מגזרים, ואומרים להם: בואו, צאו לשוק העבודה, תנו עבודה. אנחנו רוצים לראות אתכם משתלבים בשוק התעסוקה. כשמגיעים לפדות את העניין אומרים להם: לא,

אנחנו לא צריכים אתכם, אנחנו מסתדרים לבד. לצערי, זה מה שקורה. רבותיי, זו לא פעם ראשונה שאני מעלה את הנושא הזה על סדר-היום. אני מדבר על זה הרבה גם בוועדות וגם פה, על הדוכן הזה, נאמתי בעניין הזה כמה פעמים.

הציבור החרדי, שאותו אני מייצג, רוצה לצאת לעבוד, מבקש לצאת לעבוד. כשהוא מגיע, לצערי הרב, לנקודה של המבחן האמיתי, הוא לא מתקבל לעבודה בשירות הציבורי. אני מתייחס לדוח שפורסם על ידי נציבות שירות המדינה בהקשר הזה, שמוכיח שהחרדים הם לא לבד בסיפור הזה. הדלת של השירות הציבורי פתוחה רק חלקית, גם בפני ערבים, גם בפני האוכלוסייה האתיופית, והנתונים מדברים בעד עצמם. חברי הכנסת,

אנחנו קבענו פה, המחוקק כבר קבע בעבר את הנושא הזה. דיברו לא מעט על הנושא של תעסוקה איכותית לאוכלוסיות המיעוטים, אבל בפועל, לצערי, היעד לא הושג. לערבים והדרוזים והצ'רקסים נקבע יעד ייצוג של 10%, והוא לא הושג, ליוצאי אתיופיה נקבע יעד ייצוג של 1.7%, והוא לא הושג, יעד הייצוג למגזר החרדי עומד על 7%, והוא לא הושג. כאשר עולים למעלה לעמדות הבכירות בשירות המדינה, הפער הוא הרבה הרבה יותר גדול, וכולנו יודעים כמה השפעה יש לדרג הבכיר בשירות הציבורי על החיים של כולנו. המשמעות היא שיוצרים כאן אליטה של שירות ציבורי שלקבוצות המיעוט אין בה דריסת רגל. הנתונים שהתקבלו לבקשתי ממרכז המחקר והמידע של הכנסת בעניין הזה מגלים כי שיעור המכרזים שמיועדים למגזר החרדי בשירות הציבורי נמוך משמעותית בהשוואה לאוכלוסיות ייצוג אחרות.

אי-אפשר להיתמם ולהגיד שהחרדים לא רוצים לצאת ולעבוד בשירות הציבורי, בזמן שהשירות הציבורי עצמו לא פונה למגזר החרדי. אי-אפשר ביד אחת לצעוק על החרדים שהם לא עובדים וביד השנייה לחסום להם את הדרך לשירות הציבורי. הציבור החרדי הולך ומשתלב בתעסוקה, ברפואה, באקדמיה, בכל מקום, והחובה שלנו כחברי כנסת היא לפתוח באופן מלא את הדלתות בשירות הציבורי למגזרים הללו. בסיום הדברים, אני לא אבקש לקיים דיון באף ועדה, מסיבה אחת פשוטה, שאנחנו כרגע מקיימים דיונים בהצעת החוק של חבר הכנסת גפני וחברים נוספים בנושא ייצוג הולם לאוכלוסיות מיעוטים במגזר הציבורי. אני מבקש להעלות את הנושא הזה על סדר-היום כדי שקולנו יישמע, אבל כמו שאמרתי בדבריי כרגע, אני לא אבקש לקיים בזה דיון.

חבר הכנסת משה סולומון. אני רואה שבאת עם ספר. יש לך שלוש דקות, בסדר?

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי וחברות הכנסת, ראוי היה שישבו פה במליאה 120 חברי הכנסת וכלל שרי ושרות הממשלה. ראוי שראש הממשלה ישב פה, שנשיא המדינה ישב ביציע יחד עם נציב שירות המדינה ועם מבקר המדינה. לצערי, המצב לא כך. אם המצב היה כזה, אם היו נוכחים פה האנשים שהזכרתי, כנראה שבכלל לא היינו זקוקים להצעה הדחופה הזאת, ייצוג הולם בשירות המדינה. כל הקבוצות הנכללות בייצוג הולם ראויות להתייחסות אחת,

אך מפאת הדוברים האחרים אני אתייחס ליוצאי אתיופיה בלבד. נתחיל בפיקציה, משחק נתונים: 3.7% מכלל העובדים בשירות המדינה הם יוצאי אתיופיה, פי שניים מיעד הייצוג. נשמע טוב, נכון? ממש לא. 83%, אני אומר שוב, 83% בדרג הכניסה, ורובם המוחלט בתפקידי מינהלה וניקיון. אחוז דרג הכניסה בשירות המדינה, כלומר כמות המשרות, היא למעשה 48%. יוצאי אתיופיה לא קרובים לשם אפילו במעט. וכמה דרג מקצועי יש? 9.3%; ניהול ביניים, 3.8% בלבד, ניהול בכיר, תקשיבו טוב, 0.3% בלבד. זה ייצוג הולם? זה גיוון תעסוקתי? זו אפליה והנצחת האפליה בשירות המדינה במשך שנים רבות. אני מצטט מתוך הדוח: "לא מתקיימת עמידה ביעדי הייצוג עבור יוצאי אתיופיה באף אחד מן המדרגים הבכירים יותר, גם אם בוחנים זאת לפי החלוקה למערכת הבריאות ומערכת משרדי הממשלה ויחידות הסמך"; "דרג הניהול הבכיר במערכת הבריאות ממשיך לעמוד" תקשיבו טוב, "על שיעור ייצוג של 0% ביחס ליוצאי אתיופיה בחמש השנים האחרונות. זהו נתון מדאיג המצריך בחינה". תקשיבו, חמש שנים ועדיין מצריך בחינה? אז דיברנו על זה שכמעט בכל מקום שלכאורה אנחנו עומדים ביעד זו פיקציה, כי מדובר רק בדרג כניסה. אני רוצה לקרוא לחמישה שרים שמשרדיהם לא עומדים ביעד הייצוג ההולם: שר החינוך, המשרד שאחראי לחינוך הדור הבא, המשרד שקובע איך תיראה המדינה בעשורים הבאים. אתם ב-1.3% ייצוג. ככה נשנה את המדינה? ככה נראה יותר יוצאי אתיופיה? שרת התחבורה, גם המשרד שלך לא עומד ביעדי הייצוג.

שמתיימרת לייצג את האוכלוסיות המוחלשות, הפריפריה,

שר התיירות, המשרד שלך הוא הפנים של מדינת ישראל, הדואג למבקרים מכל העולם. זה מה שאנחנו מראים לעולם? מסתירים את הקהילה? עוד רגע אני מסיים.

שר החוץ, המשרד שמייצג את ישראל בעולם,

אתה נושא את דגל ההכלה, האוכלוסיות המגוונות. את העובדים במשרד שלך אתה בודק? במדינה מתוקנת נציבות שירות המדינה הייתה חוסמת כל מכרז, כל גיוס עובד במשרדים האלה, לא הייתה מאשרת את מינויי המנכ"לים במשרדיכם ללא טיפול בבעיה הזאת. אני לא עומד פה בקריאה הזאת, אדוני היושב-ראש, רק כדי להאשים. זוהי קריאת השכמה. תתעוררו, תטפלו במחדלים הללו, תבדקו כמה מנהלים בכירים יש במשרד שלכם.

כל שרי הממשלה, האחריות היא אך ורק שלכם. בציפייה לשינוי בקרוב.

חבר הכנסת משה רוט, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, תודה רבה לשר חיים כץ, שיושב איתנו. אני חושב שהנושא הזה יעניין אותך, השר כץ, באופן מיוחד, כי זה נוגע לעבר שלך בתור יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה. סעיף 15א מסדר את הייצוג ההולם. מסדר? רבותיי, זה נשמע יותר כבדיחה מאשר כסידור. איך זה יכול לסדר את החובה לייצוג הולם, כשמקופחים כל אלה שזה אמור לייצג את הייצוג ההולם שלהם? הם נשארים מקופחים. והרי המטרה הייתה שלא יקופחו, ואף יעודדו העסקתן של השכבות החלשות שצריכות את העידוד הזה. אבל מה לעשות שיש גם מגמה דווקא לצמצם, וכשיש רצון יש דרך, יושבים ומטכסים עצה כיצד לצמצם את הייצוג ההולם הזה. "הבה נתחכמה", אומרים. כל אלה שמדברים גבוהה-גבוהה על הנושא של השוויון הם אלה שעומדים לרועץ לשוויון. אני מברך את חברי הכנסת שהעלו את הנושא, אני מברך את חברי הכנסת שהציעו חוקים שונים וטובים דווקא בשביל לשפר את המצב הזה. אבל אני מבקש, אף על פי כן, יש חוק,

גברתי הנכבדה, זה בדיוק מה שהלכתי להגיד. מה שאני מבקש, שלמרות כל החוקים ולמרות כל ההסדרים, אני מבקש שכן יעבירו את הנושא לוועדה, כדי שנוכל לפקח, כדי שנוכל לדאוג שהם יישמו את החוק, ונוכל להביא למצב הזה ולהציע פתרונות, וכדי לעקור סוף כל סוף את הקיפוח הזה.

תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק קרויזר, אינו נוכח. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, בבקשה. הפעם, כדי לא לשכוח, הפעלתי את הזמן בזמן, תראה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני שאני אתייחס לנושא עצמו של ההצעה לסדר-היום, אני רוצה להתייחס במשפט אחד לנושא של הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. ב-24 השעות האחרונות נרצחו שלושה אנשים, אחד מהם רופא, רופא שיניים.

מחמיר והפשיעה חוגגת, ועדיין אין מענה. כמה אנשים נרצחו ב-24 שעות? שלושה אנשים. כמה מתחילת השנה? 119, בהשוואה ל-111 בכל שנת 2022. המצב ממש ממש מצריך טיפול. נאמר כאן מכת מדינה, נאמר מצב חירום. אנחנו עדיין לא רואים שום דבר שנעשה בתוך הנושא, ואנחנו פונים מכאן גם לראש הממשלה, גם לממשלה: חבריי, תתחילו לעשות משהו בנושא הזה.

להצעה לסדר-היום. כבוד היושב-ראש, בהחלטות ממשלה מס' 2579 משנת 2007 ובהחלטה מס' 4436 משנת 2009 נקבע כי 10% מעובדי השירות הציבורי יהיו בני החברה הערבית. בחלק ממשרדי הממשלה יש ייצוג, באמת הגיעו ליעד,

במשרד הבריאות, הייצוג שם הגיע ליעד. אבל במשרדים אחרים אנחנו עדיין בייצוג שממש ממש שואף לאפס, ויש מקומות שבכלל אין ייצוג לחברה הערבית. אני אתן דוגמה: המשרד לשירותי דת, מערך הסייבר הלאומי, נמל חדרה ויש עוד דוגמאות שבהן אין כלל ייצוג לחברה הערבית. יש מקומות שהייצוג שואף לאפס, כמו הרשות לאכיפה במקרקעין, מינהל התכנון, הרפואה המשפטית באבו כביר ומשרד האוצר, משרד החוץ, משרד הכלכלה, משרד התקשורת ועוד משרדי ממשלה, שבאמת הייצוג שם שואף לאפס.

כל הייצוג של החברה הערבית במדרגים בכירים הוא נמוך מאוד. הוא לא הגיע ליעד. מדובר על 3.6% בסך הכול מהסגל הבכיר שמגיע מהחברה הערבית. צריך לעשות עוד הרבה נוסף על מה שיש. השאיפה היא להגיע ליעדים. אני חושב שעל הממשלה לדאוג לעשות אכיפה ולעקוב אחרי כל החלטות הממשלה, כדי שבסופו של דבר יהיה ייצוג הולם לחברה הערבית ולכל המיעוטים בתוך השירות הציבורי. אני אסיים. לפי כל המידע וכל חוות הדעת של כל החוקרים, גיוון בתעסוקה זה סוד ההצלחה של כל חברה, גם בשירות הציבורי וגם של כל חברה עסקית.

תודה רבה.

ישיב השר חיים כץ, שר התיירות. בוא, אני אתן לך כוס מים.

בשם שר העבודה?

פאדי אמר למסור לך ד"ש ולתת לזה זמן, אבל אתה ירדת. הוא אומר שטוב שחיים כץ עולה, כי הוא גם,

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת אתי עטייה, חבר הכנסת עמית הלוי, חבר הכנסת ינון, חבר הכנסת מגיש ההצעה, מישרקי. יצחק מישרקי? יונתן.

בזמן האחרון אני לא בכנסת, אז אני לא מכיר כל כך. אבל אני אתחיל דווקא בהצעה הקודמת לסדר-היום. ההצעה הקודמת לסדר-היום הייתה של יוסי טייב. מענה על הצעה דחופה לסדר-היום: תוכנית חירום להעלאת יהודי צרפת. אני לא מבין למה לא נתנו לי לעלות פה ולהגיד את זה, אבל יאללה,

עכשיו אני כבר לא צריך את המזכירות. אני, לא, צריך את המזכירות, לכן אני אענה את תשובתו של אופיר סופר. כל מה שכתוב, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני חצי שנה נכנסתי לתפקידי כשר העלייה והקליטה, תדעו שזה לא אני, זה אופיר סופר. שלא תהיה פה אי-הבנה שאני נכנסתי להיות גם שר העלייה והקליטה. לפני חצי שנה אופיר סופר נכנס לתפקידו כשר העלייה והקליטה, ואני יודע ממנו שאחת ממשימות הדגל שלו הייתה ועודנה תוכנית להעלאת יהודי צרפת ויהודי ארצות הברית. אני יודע שהוא רואה ביהדות צרפת קהילה עם פוטנציאל עלייה גדול. הוא ביקר שם כמה פעמים מאז כניסתו לתפקיד, ומצא שם אנשים יקרים, בעלי אהבה מיוחדת למדינת ישראל, שמחנכים את ילדיהם לערכים של ציונות ואהבת הארץ. בצרפת מתגוררים כחצי מיליון יהודים. במשך השנים הוזנחו, לצערו של אופיר סופר, התשתיות לעליית יהודי המערב בכלל ועליית יהודי צרפת בפרט, דבר שהביא לירידה דרסטית בנתוני העלייה, כ-43%. אופיר מאמין שאם נכין תשתיות נכונות ותוכניות מותאמות עבור היהודים מצרפת, הם יגיעו לישראל בכמויות גדולות, ולכן בחודשים האחרונים אנחנו עמלים במשרד על התוכנית להעלאת יהודי צרפת. במסגרת התוכנית משרד העלייה והקליטה בונה תשתיות ותוכניות מותאמות לעלייה מצרפת. המשרד שם דגש על הליווי של המשפחות והקהילות ובמיוחד על עלייתם של צעירים. ביום ירושלים האחרון המשרד פרסם תוכנית משותפת ומקיפה לקליטת צעירים ומשפחות בעיר ירושלים. כמו כן, ממש לאחרונה פרסם המשרד תוכניות אקדמיות מקיפות הכוללות קבלה לאוניברסיטת אריאל לצורך לימודי הנדסה וקדם-רפואה. התוכניות כוללות מעטפת של קורסים אקדמיים בצרפתית בשנה הראשונה לתואר, לצד ליווי חברתי ולימוד עברית בצורה אינטנסיבית. נוסף על כך, פרסם המשרד תוכנית לימודית ללימודי מאסטר IL, שמעוררת, לשמחתו של אופיר, התעניינות רבה בקרב יהודי צרפת. תוך כדי אני מתרגם את זה. אתה עושה שינויים מתבקשים. כן, כדי שלא תהיה פה איזו אי-הבנה. בדבר האירועים האחרונים בצרפת, המשרד עקב בדריכות אחרי הפרעות האלימות בצרפת. המשרד מקיים קשר הדוק ורציף עם אנשי הקהילות היהודיות בצרפת, ובשבוע שעבר קיים שר העלייה והקליטה אופיר סופר דיון חירום במשרדו יחד עם ראשי הקהילות בצרפת, ראשי קהילות יהודי עולי צרפת בישראל, נציגי הסוכנות היהודית ויו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, ידידו, ידידו, יעקב חגואל. בעקבות המצב בצרפת והתחושות בקרב הקהילות היהודיות, מקיים צוות משרד העלייה והקליטה בימים אלה דיונים מקצועיים מהירים ועמל על דיוק התוכניות כדי להביא פתרונות מהירים יותר לטובת העלאתם של יהודי צרפת ארצה, גם עבור המשפחות וגם עבור הצעירים, על מנת שמי שיחפוץ לעלות ארצה יוכל לעשות זאת בקלות. אני חושב שהתשובה של אופיר סופר היא תשובה יפה. אני מבין שזה עבר לדיון בוועדת העלייה והקליטה, ואני מקווה שריציתי את אופיר סופר בהקראתי ובהתאמות שעשיתי תוך כדי קריאה. עכשיו אני אענה על ההצעה לסדר-היום על חוסר ייצוג הולם, איפה משה סולומון?

גם דיבר שש דקות יותר מהזמן, גם לא התייחס ליו"ר שאמר לו לסיים, כבוד השר, אני אעביר לו את הדברים, ברשותך.

אז במקום לתת לקצרנית את הדף שאני מקריא בשם יואב בן צור, אני אעביר לך. או שאתה כותב. אתה רוצה שאני אקריא באופן הכתבתי כזה? לא,

שורה תחתונה. שורה תחתונה. חוסר ייצוג הולם לאוכלוסיות ייעודיות בשירות המדינה, תמונת מצב מדאיגה עולה מנתוני דוח גיוון וייצוג בשירות המדינה לשנת 2022. ואללה, הוא כתב קטן.

חוסר התחשבות. שר העבודה.

תראה איזה אותיות, בקושי אפשר לקרוא. אתה יודע, אופיר כתב יותר גדול. בסוף אתה תצטרך ללכת לרופא תעסוקתי עם הכתב הזה. אדוני היושב-ראש, שוב, חבריי חברי הכנסת, תגובה על שאילתות 1445, של חבר הכנסת יונתן מישרקי, 1497, של חבר הכנסת רון כץ, שלא היה לו זמן להישאר פה היום, אני יודע שהוא הולך לדברים חשובים, של חבר הכנסת אליהו רביבו, שהלך עם רון כץ,

של חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, שנמצא פה, חבר הכנסת יצחק קרויזר, שנבחר היום אז הוא הלך לחגוג, 1453,

שנמצא איתנו ומחכה לתשובה, חבר הכנסת משה סולומון,

משום מה נעלם לנו. נעלם חבר הכנסת. ואללה, חיכיתי, אולי עכשיו הוא פרץ את הדלת אבל הוא לא. הממשלה משקיעה מאמצים ומשאבים מרובים על מנת, זו תשובת השר יואב בן צור. אני לא רוצה להגיד את מה שיש לי להגיד כמי שהיה שר העבודה בשנים 2015 עד 2019. הממשלה משקיעה מאמצים ומשאבים מרובים על מנת לעמוד ביעדי הגיוון התעסוקתי. חשוב להבין כי יש להבחין בין אי-עמידה מלאה לעמידה חלקית ביעדים הנוגעים לאנשים עם מוגבלות, מאחר שמדובר בשינוי תפיסתי וחברתי שהטמעתו אינה מיידית, וכן יש להבחין בין יעד ייצוג ליעד גיוס בנוגע למגזר החרדי. אימא שלי, עליה השלום, הייתה נוהגת לומר לי: חיים, יש שני סוגי אנשים, יש מסבירים

כשאתה מצליח אתה לא צריך להסביר. אז ההסברים על עמידה חלקית, בסדר, הבנו. נציבות שירות המדינה עם משרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות פועלים להגברת הגיוון והשינוי התפיסתי המתבקש, הן בהיבט של קביעת מדיניות משלבת כלפי האוכלוסיות השונות, תוכניות הכשרה, ייעוד משרות, הדרכות לוועדות בוחנים והנהלות, בחינה ושינוי של נוהלי ההעסקה, התאמות והרחבות של זכויות בתחומי הרווחה ועוד, והן בהיבט של הכשרה וליווי מקצועי לכ-80 ממוני גיוון במשרדים וביחידות, שפועלים באופן ישיר על פי מאפייני המשרדים והיחידות. נושא המעבריות בין הדרגים מצוי במוקד הפעילות, על מנת להגיע לייצוג הולם בכל הדרגים והדרגות כמתחייב בחוק. זו תשובתו של השר. מן ההגינות לומר שנתנו לי שתי אפשרויות לתת תשובה.

יואב הוא חבר שלך, אז מן ההגינות לומר שקיבלתי שתי אפשרויות להשיב,

על חצי עמוד, והאחת ארוכה, על שני עמודים. בארוכה על שני עמודים האותיות יותר קטנות,

זה מתבטא בארבעה עמודים. הסדרן עכשיו נכנס בינינו. עוד דקה אנחנו הולכים. ברור לי שלא הייתי יכול להקריא ארבעה עמודים באותיות כאלה, אני יודע, אחר כך עוד היו עושים הפגנות על זה.

רציתי שיהיו הפגנות על אי-יכולת הסתגלות לקריאה, אז בחרתי את התשובה הקצרה. אני כמעט בטוח שבתשובה הארוכה יש יותר תשובות. את התשובה הקצרה שהקראתי אני אתן לקצרנית. את התשובה הארוכה שלא הקראתי אני אתן ליהונתן מישרקי שיעביר למשה סלומון שיקרא. איפה אתה רוצה שיהיה הדיון?

מסתפק בתשובתו או בהקראתו של השר? ברור, ברור. אם לא אז זו הצבעה. אתה רוצה התייעצות סיעתית? רגע,

סיים את התשובה שלך, אדוני השר, והם יחליטו אם הם מסתפקים בתשובה שלך.

כי סיימתי את תשובתי. יושב-ראש עוד לא היית, נכון? יושב-ראש עוד לא היית. התפקיד היחידי שלא עשית, נראה לי. כי לא רציתי. לא היה לי עניין בלשבת פה ולנהל את הישיבות. כן, כן, בטח. רגע, שהשר ירד. תגיד לי, האם אתם מסופקים מתשובתו של השר? רוצים לשמוע את מה שהשר ממליץ. אתה רוצה שהוא יקרא עוד פעם את התשובה? נסתפק בתשובתו. מסתפקים. תודה רבה.